דברי הכנסת ג / מושב שני / ישיבות צ"א צ"ד / ח' י"א בחשוון התשפ"א / 26 29 באוקטובר 2020 / 3 חוברת ג' ישיבה צ"א הישיבה התשעים-ואחת של הכנסת העשרים-ושלוש יום

הודעות שר החינוך יואב גלנט על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת קטי קטרין שטרית, משה אבוטבול, יבגני סובה ואורלי פרומן בנושא: החזר כספי

עם בחריין ועם סודאן הם באמת ראויים להערכה. אני גם מוכן להגיד שאני לא יודע אם כל ראש ממשלה היה מגיע להישגים האלה. אני רוצה אולי לפרגן לו בעתיד גם. אני מניח שיכול להיות שעוד כמה שבועות או חודשים נשיא סוריה ינחת כאן,

דרך אגב, אני מקווה ששר החוץ ושר הביטחון ידעו מזה קודם, כדי שבאמת, יש פה קצת משהו. אבל אני שואל, כשינחת פה אסד, לאיזו מדינה הוא ינחת? ולהחזיק בגלל זה את ראש הממשלה בתפקיד הזה כדי שהוא יביא לנו את אסד לכאן, האם זה באמת שווה את המחירים שאנחנו משלמים על הכהונה הזאת? אדוני היושב-ראש, אני חבר כנסת מהאופוזיציה. אבל אני רוצה להגיד לך, לפני הכול אני אזרח של מדינת ישראל. ראש הממשלה הוא ראש הממשלה שלי, הישגיו מוסיפים לי כאדם, כאזרח במדינה הזאת. אני אומר שבמערכת כזאת יש גם כישלונות. לכל ראש ממשלה יש גם כישלונות. אני מניח שכחבר אופוזיציה היינו מעלים את הכישלונות של ראש הממשלה על נס, והיינו מקבלים את זה. כמו בכל מערכת, כשאתה עושה אתה גם טועה. אבל הבעיה שלי עם ראש הממשלה בשנים האחרונות זה אילו טעויות ומה השיקולים. האם השיקולים שבעטיים קורות טעויות חמורות מאוד נובעים מזה שהוא שם את המדינה לפני הכול, ואז יכול להיות שאנחנו טועים, או כי הוא שם אותו ואת המשפטים שלו ואת המצב האישי שלו לפני הכול? כיוון שהדברים האלה מפוררים אותנו כחברה. הדברים האלה פוגעים בנו, ביכולת שלנו להתמודד לא משנה עם איזה אתגר, והפעם זה באמת אתגר הקורונה. הסכנה היא שגדל פה דור שייקח את המציאות הזאת של אנרכיה כמציאות שלנו יהיה קשה לתקן אותה. ואני, דרך אגב, מסכים שבבלפור יש אנרכיזם. יש אנרכיה בבלפור, אבל לא ברחובות,

בתוך הבית, בתוך הממשלה. ואני מציע לנו לבדוק, כשמדברים על אנרכיה, לנסות ולראות מה מאפיין אנרכיה. ממשלה שמובילה אותנו, הרי מה זה אנרכיה, חברי השר אמסלם? זו כפירה במוסדות החוק, זו התנגדות לדבר כזה שנקרא שלטון מרכזי, זה ביזוי מוסדות החוק והשלטון, זה ביטול תהליכים שמאפשרים לממשלה לשלוט, זה קבלת החלטות שכולן יחד אמורות להיות עירבון לקיומה של מדינה, לחוסנה של מדינה. אבל מה לנו יש? יש לנו זלזול במוסדות החוק והשלטון, על חלקם הכרזה של מלחמה ממש. יש לנו ביטול תהליכי קבלת החלטות, הפיכת שרים לכלי שרת שדעתם אינה חשובה. זה אנרכיזם. את זה עושה ראש הממשלה, לזה שותפה הממשלה הזאת. יש זלזול מתמשך בפקידי ממשל, במשרתי ציבור, זה כבר הפך להיות חלק מתרבות שלטונית, רק שהפעם היא לא באה מאלה שמפגינים, היא לא באה מלמטה למעלה, הזלזול הזה, מחיקת מוסדות החוק והשלטון, מחיקת תהליכי קבלת החלטות, הם נוצרים הפעם מלמעלה למטה. כאשר ראש הממשלה החליפי מר בני גנץ, שהוא גם שר הביטחון, קורא אצל נחום ברנע בידיעות אחרונות שאיזו מדינה באזור, לא משנה כרגע מי, איחוד האמירויות או עוד מעט גם סעודיה, אנחנו שומעים, מקבלת אמצעי לחימה התקפיים, זה לא משנה אם זה נכון לעשות הסכם שלום כשהיא תקבל את האמצעים האלה או לא. זה משנה שלא סופרים שר ביטחון. זה משנה שבני גנץ, שהיה רמטכ"ל, עוד לא מבין שראש הממשלה לא סומך עליו. אבל זאת בעיה שלנו, כיוון שלא רק ראש הממשלה הוא שלנו, גם שר הביטחון הוא שלנו. וכשלא סופרים אותו זאת אנרכיה. בעבודה מסודרת אני מניח שהיה אפשר להגיע לאותם הסכמי שלום עם נשק לאמירויות, אבל קודם כול נשק הגנתי מול איראן. למה ראש הממשלה צריך להגיד: זה לא חלק מההסכם, זה לא היה, ואחר כך להגיד: זה כן היה, אבל זה היה רק ברגע האחרון וכשאמרתי שזה לא היה, זה עוד לא היה? הוא חושב שאנחנו מפגרים? מה צריך להרגיש אזרח, שחודשיים קודם אומר לו ראש הממשלה: זה לא היה, אבל ביום שישי אחר הצוהריים זה נכנס להסכם כדי שראש הממשלה לא יצא שקרן? זה לא משנה, גם אני לא רוצה שראש הממשלה שלי יהיה שקרן. כאשר שר החוץ גבי אשכנזי שומע ברדיו על כינון יחסים עם מדינה מסוימת, או גרוע מכך, כאשר הוא מתבקש לחתום על אישור לראש הממשלה לייצג אותו בהסכם בוושינגטון של שרי חוץ,

אם גבי אשכנזי היה עומד ואומר: אני לא מאשר, לא חותם לראש הממשלה על ייפוי כוח שייצג אותי, ראש הממשלה כבר המריא, הוא לא באמת סופר אותו. זה לא מעניין את ראש הממשלה. לאן זה הולך? כאשר אנחנו עומדים, ויש רק פקידים במשרד האוצר, הם לא נבחרי ציבור, אז אי-אפשר להגיד: אתם מפזרים כסף שאין לכם. אין עכשיו 6 מיליארד כדי שילדי כיתה א' וב' ילכו ללמוד, כמו ג' וד'. הרי זאת החלטה ההפך ממקצועית, בגלל שקיבלו אותה פוליטיקאים ולא משרתי ציבור נאמנים. הנבחרים קיבלו אותה. אז ילדי א' וב', שצריכים את הזום, שצריכים יותר את ההורים שלהם, שפעם ראשונה פוגשים מערכות למידה, הם ישבו בבית, ג' וד', גם אותם היה אפשר, זה לא 6 מיליארד שחסרים, אבל אם כבר יש סדרי עדיפויות, מה נכון יותר שיהיה בתוך סדרי העדיפויות האלה: להוציא מהבית את א' וב' לבית הספר, או את ג' וד', באותם זמנים שאפשר להוציא? אני יודע שזה קפסולות וזה רק חצאי ימים. אני חושב שזו רק דוגמה אחת לאנרכיה, שלא מתעסקת בתהליכים מקצועיים. אומרים במשרד: אם ראש הממשלה לא סופר את שר הביטחון שלו, למה שאני אספור את מנהלי בתי הספר שלי? בגלל שיש פה כבר תרבות: אנחנו הנבחרים, אתם פקידים. ופקידים, דעתם לא משנה. האם לא היה אפשר לעשות, אדוני היושב-ראש,

אני מכיר אותך, תוכנית יציאה מהקורונה? עושים טבלה: כשאחוז התחלואה כזה, פותחים את זה, כשאחוז התחלואה כזה,

כשאחוז התחלואה כזה, פותחים את העסקים הקטנים, אז פותחים את כיתות ז'-ח'. ובצד, אם רוצים, פיצוי לכל שלב, מה נותנים לכל צד. מה היה מסובך כל כך לעשות טבלה פשוטה כל כך?

מה, זה מפתיע אותנו, אחוזי הירידה? הרי ראש הממשלה אמר לנו: התחלואה תרד. מה עשית עם זה? תגיד: כשהתחלואה יורדת ל-10%, אני עושה ככה, כשהיא יורדת ל-8% ככה. למה היום צריך להתכנס קבינט להחליט מה עושים היום בערב, אם מתחתנים או לא מתחתנים, אם מזמינים אורחים או לא, אם מוכרים פלאפל במשלוחים או מוכרים פלאפל על הדוכן, למה אי-אפשר לדעת את זה קודם?

אנחנו מזכירים השבוע את רצח רבין. אנחנו חשבנו שלמדנו, שלא יהיה יותר שיסוי, שלמדנו את הלקח, שלא נשניא אחד את השני אחד על השני, בגלל שאנחנו יודעים מה המחירים. עזבו אם כן יהיה רצח או לא יהיה רצח, אני לא מדבר על זה,

אני מדבר רק על מה אנחנו לומדים, הרי מה שאנחנו צריכים ללמוד זה לא רק אם יהיה רצח או לא. אני אגיד לך משהו,

ובזה אני אסיים. אני הייתי מפקד בית הספר לקצינים בזמן רצח רבין. בלילה ישב אצלי ארז גרשטיין, זיכרונו לברכה, בבית. הוא אמר לי: אני אומר לך, יעשו משהו לרבין, ואני אמרתי לו: נשבע לך, אין סיכוי במדינה שלנו שיעשו משהו. הוא יצא מהבית שלי, הוא דפק בחזרה על הדלת, הוא גר אז ביגור, והוא אומר לי: שטרן, פתח את הרדיו, ירו ברבין. אני קודם כול קיוויתי שרבין יצא מזה בשלום. אחרי זה עבר לי בראש מי יכול להיות שיירה. זה היה אחרי שמנהיג הג'יהאד האסלאמי, פתחי שקאקי, חוסל במלטה. אז אמרתי: מה יותר טוב לנו, שיהיה הישג לארגוני הטרור או שחס וחלילה אחד מאיתנו רצח? כמובן שהכי גרוע קרה. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. למוחרת, אחרי ההלוויה, אבטחנו גם את ההלוויה, באתי לבית הספר לקצינים. כל הצוערים, כל הסגל הולכים ככה,

מסתכלים למעלה ואומרים: מה יהיה, רצחנו ראש ממשלה,

אספתי את כולם באולם ואמרתי להם, ואת זה אני אומר גם לעצמנו, לחברי הכנסת ובמיוחד לשרים: אנחנו, אין לנו את הזכות לשאול מה יהיה. אנחנו קובעים מה יהיה. ולכן אני אומר את זה גם פה לשרי הממשלה הזאת: אל תתחמקו, אל תחשבו שזה ראש הממשלה, זה כל אחת ואחד מכם. כשאתם נשארים במציאות הזאת, כשאתם נותנים לה גיבוי, אתם קובעים מה יהיה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת שטרן. אנחנו עוברים להנמקת הצעת האי-אמון הבאה, מטעם סיעות ימינה וישראל ביתנו, שכותרתה: מחדל הממשלה במערכה מול נגיף הקורונה. תנמק את ההצעה חברת הכנסת איילת שקד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, מראש ממשלה מצופה להנהיג את העם שלו. הנהגה אמיתית אמורה לבצע החלטות טובות ולא תמיד פופולריות, החלטות שלפעמים הן קשות. אבל כחלק מהיכולת להחליט, מנהיגות אמיצה מחויבת להציג את החלטותיה בצורה מלאה, גלויה ושקופה לעם מבלי להתחבא מאחורי מסך עשן ותרגילי יח"צ. בעניין הזה, אדוני ראש הממשלה, אתה כשלת. הצגת את הסכמי השלום לאזרחי ישראל,

לחברי הכנסת, כאילו הם ניתנו ללא תמורה וללא ויתור. בהסכם שהובא בפני חברי הכנסת לא הוזכר דבר וחצי דבר בעניין התמורות. בנאום שנשאת בשעה שההסכם הובא להצבעה בכנסת אמרת: אנו מביאים הסכם שלום, אין בו מכתבי צד סודיים, אין בו נספחים עלומים. צר לי שעוד לא עברו עשרה ימים מאז נאומך על הבמה וכבר התגלה שזה לא נכון. אז אדוני ראש הממשלה, זה הנאום שלא נשאת: אזרחי ישראל היקרים, לאחר שנים רבות של משא ומתן הבאתי לכינונם של יחסים דיפלומטיים עם איחוד האמירויות ובחריין. זה הסכם חשוב, זה הסכם אסטרטגי, אבל להסכם הזה יש מחירים, מחירים גבוהים ולא פשוטים, אבל אני חושב שניתן לעמוד במחירים האלה.

זה ויתור על הריבונות לתקופה מסוימת. היינו כפסע מהחלת הריבונות הישראלית על שטחי יהודה ושומרון במסגרת תוכנית המאה. כחול לבן שמו לי מקלות בגלגלים, אבל כחלק מההסכם הזה אנחנו נדרשנו לדחות את הגשמת החלום. בשנים הקרובות לא נוכל לקדם את הריבונות. חברים, את המשימה החשובה הזאת אני משאיר למי שיבוא אחריי. תמורה נוספת להסכם הזה, וגם היא כבדת משקל, היא התעצמותן והתחמשותן של מדינות האזור בנשק מתקדם. ויתור זה נובע גם מלחצים אמריקניים, שרואים את מערך הכוחות במזרח התיכון באופן שונה משלנו. אבל עם זאת, אזרחי ישראל, אני יכול להבטיח לכם כי נדע לשמור על העליוניות הצבאית והאווירית שלנו. כמובן שלפני קבלת החלטה חשובה זו שיתפתי את שר הביטחון וראש הממשלה החלופי בהשלכות המשמעותיות של החלטה זו ודרך ההתמודדות עימן. נועצתי עם בכירי מערכת הביטחון לגבי המהלך. לא עלה על דעתי להסתיר ממערכת הביטחון מהלך דרמטי שכזה. עד כאן הנאום הדמיוני. זה היחס שאזרחי ישראל צריכים לקבל. וזה לא רק ביחס לביטחון של ישראל ועליונותה הצבאית אלא גם ביחס לשמירה על בריאותה. אנו נמצאים בסגר כבר כמה שבועות. חברי הממשלה מתקוטטים בקבינט. הדיון שם פופוליסטי, ונובע לפעמים מאינטרסים צרים. לא קיימת שום מחשבה מעמיקה ויצירתית ביחס למצבם של בעלי העסקים והעצמאים. הגענו למצב הזוי, שלא יעלה על הדעת, שבו מתנהל במדינת ישראל של 2020 שוק שחור שבו אנשים נאלצים לעבוד במחתרת, משל היינו בשנות החמישים. כלכלה בשחור היא אסון, בטח בתקופה של משבר כלכלי, ונראה שהממשלה עושה את הכול כדי שזה יימשך. ומה עם מערכת החינוך? היה כל כך הרבה זמן להכין מתווה טוב ואפקטיבי למערכת החינוך. גם אני אימא לילדים. הילדים שלי יחסית גדולים, בכיתה ז' ובכיתה י', והם יכולים ללמוד בזום. גם כשזה לא טוב, הם יכולים. אבל מה עם ילדי כיתות א' וב'? הם לא יודעים לקרוא, לא ב' ולא א', כי בב' הם בזבזו חצי מהשנה הקודמת ובא' עכשיו הם לא מצליחים ללמוד. הם לא יכולים ללמוד מול הזום. מה עם ילדי כיתות א' וב'? היום דיברתי עם ראש מועצת גזר, בחורה רצינית בשם רותם ידלין, ומה היא מספרת לי? היא מספרת לי שבלי תוספת תקציב היא יכולה לפתוח את הלימודים בא' עד ד' בקפסולות. אני שואלת אותה: איך את עושה את הקסם הזה? אז היא אומרת לי: את מהנדסת,

זו מתמטיקה פשוטה: מתקצבים אותי לכיתות ג'-ד' ב-31 שעות, ומתקצבים לכיתות א'-ב' ב-29 שעות. אז מה אני עושה? אני נותנת לכולם 25 שעות. כיתות א' עד ד' ילמדו חמישה ימים בשבוע חמש שעות ביום בקפסולות בבית הספר, וכך אני גם שומרת על בריאותם וגם שומרת עליהם שילמדו, שלא ישבו חסרי מעש מול המסכים, ואני גם נותנת אוויר להורים, שהורים יוכלו לעבוד כשהילדים ילכו לבית ספר. אז מה כל כך מסובך? מה שרותם ידלין במועצה האזורית גזר הבינה, למה בקבינט הקורונה לא מבינים? חמישה ימים בשבוע, חמש שעות ביום, וכולם יכולים ללמוד. אני יודעת שגם שר החינוך רוצה בזה. אז הממשלה צריכה לעזור לו, לעזור להורים, לעזור לילדים, להחזיר אותם לבתי הספר. אין כמעט אף מדינה בעולם שהילדים בה לא לומדים בבתי הספר תקופה כל כך ארוכה. היום כמעט בכל העולם, גם במדינות אדומות שלא הגיעו לסגר שני, הילדים לומדים בבתי הספר. ילדים בכיתה א' וב' לא יכולים לשבת מול מסכי הזום. תנו לראשי הערים כוח, הם יודעים לעבוד. דודי, אתה הגעת מעיריית ירושלים. אתה יודע מה זה השלטון המקומי, המוניציפלי. צריך לתת לראשי הערים את הסמכויות והם ידעו לעבוד. תראו את הפתרון הזה: חמישה ימים בשבוע, בלי תוספת תקציב, לחמש שעות, וילדי כיתות א' ידעו לקרוא, וגם סוף-סוף ילדי כיתות ב', שלא למדו כמו שצריך בשנה שעברה, ידעו לקרוא. מה כל כך מסובך? צריך חשיבה יצירתית, בלי לפחד ועם להאציל סמכויות לראשי הערים ועם לסמוך עליהם. הם נמצאים בשטח, הם עובדים עם האנשים והם יודעים לתפעל את מערכת החינוך המקומית שלהם. תאצילו להם סמכויות, תנו להם להצליח. הצלחה שלהם זו הצלחה שלנו. מהממשלה נדרש לעזור להם. לפנות לראש עיריית ירושלים ולשאול אותו: מה אתה צריך כדי לפתוח בלי תוספת תקציב, חמישה ימים בשבוע, ולא רק את החינוך החרדי אלא את כל החינוך: הממלכתי, הממלכתי-דתי והערבי? מה אתה צריך? אנחנו נעזור לך, בלי תוספת תקציב. כבר נתנו מיליארדים למערכת החינוך. לא חייבים. אנחנו מבינים. אנחנו מבינים מה שראש הממשלה אמר. אין כרגע עוד כסף. עם התקציב הקיים תרדו ל-25 שעות, ותפתחו את א' עד ד' לחמישה ימים בשבוע. ילדי כיתה א' לא צריכים להתנפץ על מסכי הזום. הם צריכים לראות מורה. גם אפשר לדרוש מהם להיות עם מסכה.

זו מציאות חדשה שכולם צריכים להתרגל אליה. אני אגיד לכם עוד משהו: הילדים הם הכי סתגלנים שיש. ילדים יודעים להסתגל למציאות שונה יותר טוב ממבוגרים. אני יכולה להגיד לכם שאצלנו בבית הבת שלי, שהיא הכי קטנה, היא כל הזמן עם מסכה. היא הולכת לישון עם מסכה. קל לה, היא התרגלה להיות עם מסכה. ילדים מתרגלים ומסתגלים מהר. אפשר לבקש מילדים בכיתות א',

ד' להיות בכיתה עם מסכה. תאמינו לי, הם יעשו את זה יותר טוב מאיתנו. צריך לשלוח אותם לבית ספר, שילמדו. אסור לנו לפגוע פה בדור שלם בחסות הקורונה. אני מקווה שמה שאני אומרת עכשיו ייפול על אוזניים קשובות, ושהיום ממשלת ישראל תחליט, קבינט הקורונה יחליט להחזיר ללימודים לא לחצי שבוע, לשבוע שלם, בקפסולות לחמישה ימים וחמש שעות ביום, את ילדי א' עד ד'. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שקד. ישיב על שתי הצעות האי-אמון האלה השר המקשר, השר דוד אמסלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

אני אתחיל ממה שאמרה חברת הכנסת איילת שקד. את צודקת, מנהיגות צריכה לקבל החלטות קשות. אני חושב שבעידן הקורונה מזלנו שראש הממשלה נמצא על ההגה כדי לקבל החלטות משקיות. אני לא חושב כמעט שמישהו פה בבית היה מסוגל לקבל אותן. לסגור משק זה לא דבר פשוט. אני לא הייתי יכול לקבל את ההחלטה הזאת.

כל המשמעויות שלה. אתה צריך להיות בן אדם בעל שיעור קומה עם ניסיון עצום כדי לקבל החלטה מהסוג הזה, לכן אני מסכים איתך. זה לגבי הנושא של ההחלטות, כפי שאמרת. לגבי הסכמי השלום, הרי בסופו של דבר ראש הממשלה עמל על כך הרבה מאוד זמן. זה לא דבר שמבשיל ביום אחד ומגיע לכאן. את יודעת, לגבי החלת הריבונות הישראלית על יהודה ושומרון, הרי זו משאת נפשנו. אני גר ביהודה ושומרון.

אני תמיד אומר: לא יכול להיות, כאזרח אני חושב שבוודאי לא צריכה להיות מערכת חוקים כפולה לאזרח במדינה נורמלית. על זה אין שאלה, אין מחלוקת. מי שבנה את רוב ההתיישבות ביהודה ושומרון זה הליכוד, זו לא מפלגת העבודה וגם לא המפד"ל. ראש הממשלה, יש לו זכויות יסוד גם בכל הנושא של ההשקעה והפיתוח של יהודה ושומרון. אבל הוא אמר מראש, ראש הממשלה גם דיבר על זה ואמר: רבותיי, אנחנו לא יכולים להחיל את הריבונות בלי הסכמה אמריקאית, הרי זה ברור לכם. אנחנו לא מעצמה עולמית. אנחנו מדינה קטנה. אם באמת אנחנו רוצים, ואנחנו רוצים, להחיל מהלך כזה,

אנחנו צריכים את ההסכמה של האמריקאים לעניין. אם האמריקאים בסופו של דבר לא ילכו איתנו למהלך הזה, לא נוכל להתקדם איתו. וכך היה, לצערי הרב, לצערו הרב של ראש הממשלה. הרי אני לא חושב שהיו הרבה, אנחנו לא היינו שמחים כל כך במהלך הזה. ראש הממשלה בוודאי ובוודאי רואה בזה הישג היסטורי שאתה משאיר לדורות הבאים, זאת לא השאלה. מה שעמד על הפרק, לדעתי לאחר שהאמריקאים החליטו שזה לא יוצא לפועל, בוודאי לא עכשיו, ראש הממשלה אמר: מבחינתנו הנושא

הריבונות הוא על השולחן. אנחנו נמשיך להיאבק על זה בגלל שאני רואה את זה כמשימה ציונית

אנחנו באנו לארץ ישראל כדי לפתח את כל חלקי הארץ, בשביל זה היהודים חזרו למולדתם אחרי 2,500 שנה, אלפיים שנה, יותר נכון. על זה אין מחלוקת. אבל בסופו של דבר אתה מסתכל על המציאות של החיים ואתה שואל את עצמך: בקונסטלציה שאתה נמצא בה מה אתה יכול להפיק בשביל המדינה שלך. ואני חושב שהסכמי השלום הם באמת הישג היסטורי חסר תקדים שראש הממשלה בעצם פעל עם הנשיא האמריקני כדי להביא אלינו. ראש הממשלה גם אמר שכל הסוגיה של ההצטיידות של אותן מדינות סוניות לא עמדה על הפרק מבחינת הסכם השלום.

האמריקאים לא צריכים את האישור שלנו למכור נשק, הם מכרו לסעודיה F-15. את יודעת, התבלבלנו טיפה, הם המעצמה ואנחנו המדינה הקטנה פה. אם הנשיא האמריקאי מחליט למכור משהו,

דודי, יש, קונגרס.

הוא צריך את האישור של הקונגרס.

אם הנשיא האמריקאי מחליט להוביל מהלך אז הוא מוביל אותו. אם הוא יצליח להוביל אותו. לא בטוח שהוא יצליח.

לכן אני אומר, אנחנו, זה לא כמו בארץ, אני גם חושב שהאמריקאים הם מדינה ריבונית באמת, שמקבלת את ההחלטות על מה שטוב לאמריקה. זה לא כמו בארץ, אדוני. הנשיא צריך את הקונגרס. לכן אני אומר,

כשאנחנו מסתכלים על הסיכום הכללי של כל העניין אני חושב שיש פה הישג שצריך לשמח באמת כל ישראלי, כל ישראלי שגר פה. השר אמסלם, אבל למה לשקר? למה לא להגיד את זה מראש? למה לספר סיפור אחד פה, בגלל שאין קשר. אני אסביר לכם.

בדיוק כמו שחברת הכנסת שקד אמרה,

אני אגיד לך, בגלל שאין קשר בין הדברים. גם אם בפועל זה מה שקורה, אין קשר בין הדברים. בוודאי שיש קשר בין הדברים.

אני חושב שבסופו של דבר הסכמי השלום זה הסכמי השלום, והאינטרסים האמריקאיים באזור מתחשבים בעמדות הישראליות עד כמה שהאמריקאים מחליטים. לכן, לפעמים אתה מנסה, ואתה רוצה בעצם, גם אין לך עניין לקשור, אחרת לא תקבל לא את זה ולא את זה.

אז לכן אני אומר, ראש הממשלה פעל לגבי הסכמי השלום, ולכן אתם מנסים כל הזמן להמעיט מהעניין ולפגוע בו.

אנחנו רוצים שראש הממשלה, הרי ראש הממשלה, בסופו של דבר, אמרתי, הביא טוב לעם ישראל. אדוני, בירכנו על ההסכם. תמיד אתם מברכים, אבל. בלי אבל, תמיד אבל. אז לכן, רם בן ברק, ראש הממשלה התמקד בנושא השלום, וטוב שכך. האמריקאים פועלים וגם מדינת ישראל וגם ראש הממשלה, וגם שר הביטחון, דרך אגב, הוא נסע עכשיו,

ואני מניח שלאמריקאים יש התחייבות תמיד, כבר הרבה מאוד שנים, לדאוג לעליונות הישראלית באזור פה, זה גם האינטרס שלהם. יש פה בכלל ציר. אני לא רוצה לדבר על כל המזרח התיכון ומה שקורה סביבנו בכלל מבחינת תזוזות הכוחות והבריתות. אני משאיר את זה לך או לאנשי הצבא שייתנו כאן את ההרצאה. אבל בוודאי ובוודאי אני מצפה מכם באמת להצדיע לראש הממשלה ולהגיד לו שאפו גדול על כך שעשה טוב למדינת ישראל, חיזק אותה.

כל שלום גם מחזק אותך, בוודאי עם אחת ממדינות ערב, גם אם לא במעגל הכי קרוב אליך. זה בוודאי מחזק אותך גם בביטחון שלך, בכל דבר. שלום זה דבר טוב, דודי,

גם בכלכלה, גם בביטחון, בכול. ברוך השם, "עושה שלום במרומיו" אנחנו אומרים כל יום. השר אמסלם, אני מברך את ראש הממשלה גם על הסכם השלום וגם על זה שהוא, בלי אבל. גם על זה שהוא ירד מהחלום ההזוי לספח את יהודה ושומרון, אני בהחלט מברך על כל זה. חבל רק שהוא לא אמר את זה, לא חשוב.

אני רוצה לומר,

זה לא קשור אחד לשני ולכן בוא נתמקד,

תגיד: אני מצדיע לראש הממשלה, מודה לו באמת על המאמצים הגדולים והכבירים שהוא עשה במשך תקופה ארוכה מאוד, ובאמת בסופו של דבר גרם לכך שכמה מדינות, חלקן ערביות, חלקן מוסלמיות, באו וכרתו ברית שלום עם מדינת ישראל.

בימים כתיקונם, מדינה אחת, היינו יוצאים לרחובות חודשים, חוגגים, טקסים, מה לא היינו עושים. מה לא היינו עושים. אבל פה זה עובר ככה, כאילו זו בכלל תקלה, קרה משהו לא טוב. כל דבר אצלכם, אתם אפילו לא מסוגלים להגיד משהו חיובי, בלי אבל. יש קורונה, אי-אפשר לרקוד בלי אבל. אי-אפשר לרקוד ברחובות,

שבהסכם השלום עם מצרים, מילא בשמאל, אבל איילת שקד, עלייך אני קצת מתפלא, עזבי אותם, אני גם רגיל, שכשצריך לפרגן, באמת, אמיתי, את גם לא מפרגנת כאן, זה לא בסדר. עכשיו לגבי הנושא של הקורונה שאת העלית, גם לגבי הכלכלה השחורה וגם, למה אתה מתעלם, הינה, השמאל דיבר פה. אבל בירכנו ופרגנו, למה אתה מתעלם מזה? איילת, את, שמאל אם את לא יודעת. אני רוצה לומר לך. קודם כול, אפרופו, אני רוצה לאחל לנפתלי בנט באמת רפואה שלמה, הבנתי שהוא נכנס לניתוח או לאיזושהי פרוצדורה רפואית, אז באמת אני רוצה לאחל לו רפואה שלמה.

אני רק רציתי לשאול אותך על העצות שאת העלית כאן לגבי מועצת גזר ושאר הדברים, לא הצלחתי להבין את הרעיון. הרי בסופו של דבר הסיפור זה הקפסולות, זה לא שעות הלימוד. שנייה. אני דיברתי עם שר החינוך והוא אמר שהוא עובד על זה. מה שהיא עשתה, כדי לחלק את א'-ב' לקפסולות, היא הורידה קצת מהשעות של ג'-ד' שמתוקצבות כקפסולות ואז היא יכולה לחלק את א'-ב' לקפסולות. היא דיברה אצל קלמן ליבסקינד.

לא הבנתי את הרעיון. בסופו של דבר אני מבין שבעצם הרעיון הוא שנממן את הקפסולות מהורדת שעות הלימוד, זו הכוונה? מקצת משעות הלימוד של ג'-ד' בסדר. אבל אני רוצה לומר משהו.

רציתי קודם כול לשאול אותך אם בספרון של נפתלי איך מנצחים את הקורונה הפטנט הזה גם כתוב או שעדיין לא עדכנתם את הגרסה החדשה. הרי בסך הכול הוא הוציא ספרון, איילת, איך מנצחים את הקורונה, אז השאלה, איילת, אם גם הלימודים וגם הסיפור של הכלכלה השחורה, הרי תראי מה קורה כאן. סיפרתי לכם פעם את הבדיחה של השפן והכובע. הרי מה שלא נעשה בסיפור הקורונה תשאלו למה. ודרך אגב, אפשר לשאול כל שאלה. תשאלי למה נתנו דמי אבטלה, יגידו לך: לא בסדר, למה לא עובדים? אנשים יושבים בבית בחרדות, תגידו: חבר'ה, איך אתם לא נותנים את המינימום של איזושהי רשת ביטחון לאנשים? משתגעים בבתים. עוד 30 שנה נדע, אדוני השר, למה, בעוד 30 שנה נדע. אנחנו סוגרים משהו, אתם שואלים למה לא פותחים. אנחנו פותחים,

איך אתם פותחים, תראו מה קורה בתחלואה. הרי בסוף במטוטלת הזאת, איך זה עובד? אם פתחת, אז הכלכלה יותר טובה, סגרת, אז הבריאות יותר טובה. אז אתה מחליט. אתה כל פעם תוקף נקודה אחרת, את הבריאות או את הכלכלה. אבל רבותיי, אנחנו מצפים מכם, באמת במאבק בקורונה אני כל הזמן אומר את זה: זה לא שאלה של שמאל ימין, יש פה אירוע, עולמי ובוודאי לאומי. ולכן אני מתפלא, בוודאי עליכם, אחרים, עזבי, שאתם באמת לא באים, ובאמת עוזרים ומנסים לסייע, ולא תוקפים את הממשלה ואת ראש הממשלה.

אם יש לך רעיון טוב, אם ישבת עם שר החינוך אני מניח שאם הוא יקבל את זה, אז הוא ישרשר את זה קדימה.

תיכנסו לממשלה, אף אחד לא אמר לכם לא להיכנס.

לכן אני אומר, איילת שקד, בעניין הזה אני לא מקבל את הביקורת שלכם, בגלל שהיא לא עניינית,

היא רק לנגח את הממשלה הלכה למעשה. אבל דודי, אתה טועה.

הרי את יודעת, ברגע שהמשק ייפתח, אתה תראה שקבינט הקורונה יקבל את מה שאמרתי פה.

המשק ייפתח, הרי התחלואה תעלה,

תראו מה קורה בתחלואה. תראו מה קורה, איזה חסרי אחריות. אתה לא עונה בצורה רצינית.

ככה אני, לא, בגלל שאני אומרת לך שקבינט הקורונה יקבל את מה שאמרתי פה,

כי זה רעיון טוב. כי זה רעיון טוב. איילת,

ואני אומר לך: אם דיברת עם שר החינוך והרעיון שלך טוב, אז בוודאי צריך לאמץ אותו,

אני לא מכיר את הפואנטה המרכזית פה, אבל בוודאי

מכולם לשתף פעולה בעניין הזה. ומי שיש לו באמת רעיון טוב אז בוודאי, שייגש לשר הרלוונטי וישוחח איתו על העניין. אתם רוצים להיכנס לממשלה, אני מניח, אנחנו נשמח מאוד גם בזה.

לפעמים זו התחושה שלי, באופן כללי, אז זה דבר שמפריע לי בגלל

בגדול יש אנרכיה, אתה

ובאמת,

ואני לא יודע לאן הוא ייקח את זה הלאה. וכאן,

בתוך המציאות הקשה הזאת צומח דור אבוד, שמנסה לבנות חיים במציאות כלכלית בלתי אפשרית. הבטחנו לצעירים שלנו שאם הם ירכשו השכלה, הם יוכלו להצליח כנגד כל הסיכויים. כיום חמישית מהסטודנטים הערבים כבר נשרו מהלימודים, או עלולים לעשות את זה בשנה הקרובה. גם בעלי עסקים קורסים. אין-ספור אנשים קטנים נאלצו לסגור את מפעל חייהם. כיום שליש מהמובטלים הם מתחת לגיל 35. צעירים וצעירות מוכשרים מחפשים עתיד ונתקלים במבוי סתום. הם ננטשו על ידי הממשלה, שאדישה למצוקה שלהם. הכישלון בטיפול במשבר הבריאותי ממשיך להוביל אותנו למשבר כלכלי, שיוליד משבר חברתי בממדים שלא הכרנו. בינתיים ראינו רק את קצה הקרחון, עלייה במספר האנשים שלא מצליחים לשלם את ההלוואות שלקחו בשוק השחור, אלימות גואה נגד נשים, עלייה מטאורית בתופעות פסיכולוגיות כמו דיכאון, חרדה ובדידות. כאשר הממשלה כושלת ומאבדת שליטה במשבר יש רק תשובה אחת: סולידריות חברתית. זה הכישלון שלהם, אבל האחריות היא שלנו לצאת מזה יחד, כי המציאות אף פעם לא תחזור לקדמותה אבל אנחנו אלה שנבחר איך לעצב את העתיד שלנו. במקום להמשיך את המדיניות החברתית הפושעת שהביאה אותנו למציאות הזאת אפשר לבחור אחרת. עשור של הפרטת השירותים הציבוריים, עשור שבו הפכו את הרווחה, הבריאות והחינוך של אזרחים לרווח של בעלי הון, תומכי ההפרטה מכרו לנו יעילות וחיסכון אבל קיבלנו משבר. כוחנו באחדותנו. אנחנו, ברשימה המשותפת, כוחנו באחדותנו, ויש לנו חברי כנסת מעולים שעובדים ללא הפסקה, במיוחד בתקופת הקורונה, בשביל הציבור שלנו, ומשפרים את חייהם של כלל האזרחים. ברשותכם אציין רק כמה מהם: חבר הכנסת אחמד טיבי, אבו אל-כאמל, יו"ר הסיעה של הרשימה, רק לפני כמה ימים נלחם למען המורים והמורות שסובלים מאפליה מתמשכת בשיבוץ לתפקידים בבתי ספר. הדרישה שהעלה לוועדת חקירה צודקת מאין כמותה, והדאגה הכנה שלו לאנשי החינוך שלנו משקפת את רוחה של הרשימה כולה. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אבו תייסיר, יו"ר הוועדה לזכויות הילד, מזה שלושה חודשים, מאז שלקח על עצמו את האחריות הכבדה של ראשות הוועדה לזכויות הילד, עושה עבודה מצוינת בקידום המאבקים למען ילדים מוחלשים בזמן המשבר הקשה שבו אנחנו שרויים. העבודה העיקשת שלו למען מציאת פתרון למאות אלפי ילדים שאינם יכולים ללמוד מרחוק היא רק דוגמה אחת לפעילות החשובה שלו. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אבו נאג'י, אבו נאג'י. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה הקים פורום להפחתת

שמחברת רופאים ומומחים למשרדי ממשלה, הפועלים להעלות מודעות למחלות תורשתיות בציבור הערבי. אין לי ספק שהעבודה המבורכת הזאת תוריד את אחוז לידת התינוקות עם מומים בחברה הערבית, וגם את אחוז תמותת התינוקות. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אום שחאדה, יו"ר ועדת המשנה לתחבורה ציבורית, אני יודע שהיא תעשה עבודה חשובה כדי לשפר את התחבורה הציבורית לכלל האוכלוסייה, ובפרט בצמצום הפערים העצומים בין רמת התחבורה הציבורית בחברה היהודית והחברה הערבית. עבודתה תעזור להנגיש שירותים ותעסוקה לאזרחים הערבים ותשפר את רמת החיים של כולנו. רק היום היינו עם סעיד אלחרומי, הוקמה ועדה למען ערביי הנגב, במיוחד בכפרים הבלתי-מוכרים. כולנו יחד איתך, חברנו סעיד, למען שיפור מצבם של האזרחים המופלים לרעה, מספר אחת באפליה לרעה בכל מדינת ישראל. כולנו יחד איתך, ואתה חוד החנית למען ערביי הנגב. אתמול ראינו את הפירות של העבודה המשותפת שלנו: החלטת הממשלה להאריך את תוכנית החומש הכלכלית לחברה הערבית, או בשמה המקורי, החלטה 922. אני רוצה לברך את כל מי שעבד על זה מול המשרד לשווין חברתי ופקידי האוצר במשך חודשים ארוכים: מוועד ראשי הרשויות, דרך ארגוני החברה האזרחית ועד חברי הכנסת של הרשימה המשותפת. אני בטוח שהעבודה המאומצת ואחדותה של החברה שלנו תוביל אותנו לעוד הישגים רבים בקרוב בנושאים מהותיים, כמו מאבק נגד הריסת בתים, ביטול חוק קמיניץ, המאבק בפשיעה ואלימות והכרה בכפרים הבלתי-מוכרים בנגב. אני מסתכל ימינה ושמאלה ורואה איך ראש הממשלה הצליח לפרק סיעות. מימינה, למשל, גנב את הרב פרץ לתוך הקואליציה, משמאל, איך הוא הצליח לפרק את כחול לבן ליש עתיד וכחול לבן, גם את מרצ והעבודה הוא הצליח לפרק. בכל האופוזיציה, מימין ובמרכז ושמאלה, יש רק סיעה אחת שנשארה מאוחדת, זקופת קומה, שעומדת מולו עם ערכים אוניברסליים, ערכיים, דמוקרטיים, והיא הרשימה המשותפת. אני כל כך גאה באחדותה, בעמידתה האיתנה. אנחנו נישאר מאוחדים, איתנים, עם ערכים ערכיים, ונעמוד מולו בשביל להציב אלטרנטיבה אמיתית של שלום, של שוויון, גם לאומי וגם אזרחי, של דמוקרטיה ושל צדק חברתי,

תודה רבה לחבר הכנסת עודה. ישיב בשם הממשלה השר יצחק כהן, בבקשה. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת ולאפשר לשר כהן להשיב. תודה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, "קריסת הדור הצעיר", אתה אומר, אחוזי אבטלה גבוהים בקרב צעירים והשפעתם לטווח ארוך,

איימן עודה. איימן, חבר הכנסת עודה, חבר הכנסת טיבי, מי שרוצה,

אבל אי-אפשר לשמוע אותו. איציק כהן, אתה בן אדם טוב במקום הלא-טוב. אתה בן אדם נכון במקום הלא-נכון. אני רוצה להגיד לך דבר אחד: היה לך נאום מדהים. רק תדע לך שבסיעה שלך יש לך דוקטור אחד שהוא מבוזבז, ד"ר אחמד טיבי, מבוזבז, חבל עליו. נו, מה אתה מציע? להעביר אותו ליהודים. אתה חושב שהוא מבוזבז? הוא הכי יעיל.

אדוני היושב-ראש, במסגרת התוכנית הכלכלית, אני עונה לך, שגיבשה הממשלה להתמודדות עם נגיף הקורונה, שאנחנו כבר מתמודדים איתו הרבה זמן, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יגיד די לצרותינו ויעביר את המגפה הזאת, ניתן מענה לאוכלוסייה הצעירה, בניגוד למה שאמרת, הן מבחינת כלים תעסוקתיים והן מבחינת סיוע לסטודנטים. מבחינה תעסוקתית, הממשלה פרסה רשת ביטחון רחבה, כאשר היא הקלה והרחיבה את התנאי הזכאות של דמי האבטלה בתקופת המשבר. כך לדוגמה הארכת הזכאות לדמי אבטלה למי שנגמרה לו הזכאות בתקופת המשבר. עיקר הנהנים מצד זה הם אוכלוסייה צעירה, שלהם תקופת הזכאות קצרה יותר. לאיזה גיל, אדוני השר? אני אסביר, אני אענה. מתן דמי אבטלה מוגדלים לצעירים עם ילד אחד לפחות, קיצור תקופת האכשרה לשישה חודשים מתוך השנה וחצי האחרונות, גם רלוונטי בעיקר לצעירים שלא הספיקו לצבור תקופת אכשרה מספקת, מתן זכאות לדמי אבטלה בחל"ת של 14 יום בלבד, חסר תקדים. כאשר מסתכלים על נתוני התעסוקה ושיעורי השינוי בין אוגוסט 2020 לעומת ינואר 2020, טרם המשבר,

לראות, אדוני היושב-ראש, כי האוכלוסייה הצעירה, לשאלתך, מ-15 עד 35, נפגעה פחות ביחס לקבוצות אוכלוסייה אחרות. שיעור האבטלה של הצעירים גדל בפחות מהגידול בשיעור האבטלה של המבוגרים, לכן חלקם מסך המובטלים בחודש אוגוסט הצטמצם. בנוסף, משרד האוצר פועל במסגרת צעדים אשר צפויים להביא להגדלת התעסוקה בכלל והגדלת תעסוקת צעירים בפרט: מענק עידוד תעסוקה, 7,500 ש"ח על כל קליטת עובד לאחר הסגר הראשון, מענק שימור תעסוקה, 5,000 ש"ח על כל עובד ששומר במקום העבודה,

לרמת הפגיעה בעסק, מענק השתלבות בעבודה למובטלים תקופה ארוכה, הסכם עם הביטוח הלאומי שיבוא לאישור הכנסת בקרוב, אדוני השר אמסלם, הסכם עם הביטוח הלאומי, שיבוא לאישור הכנסת, אשר יגדיל את התמריץ של המועסקים להשתלב חזרה בשוק התעסוקה גם בשכר נמוך תוך קבלת מענק השלמה לשכר, מענק בגובה 2,000 ש"ח לאנשים שסבלו מאבטלה ממושכת בתקופת הקורונה, וצעדים נוספים. בהתאם להמלצות צוות המנכ"לים, בעולמות ההכשרה והמרצת המשק כבר הוקצה כסף עבור מסלולים שונים, כאשר הנהנים העיקריים מאותם מסלולים

הוקצו 78 מיליוני ש"ח עבור מסלולי תעסוקה במשרד הכלכלה, שנועדו לעודד מעסיקים להגדיל את מספר העובדים במשק, הוקצו 50 מיליוני ש"ח עבור הכשרות בתחומי ההייטק השונים, הוקצו עוד עשרות מיליונים לשוברי הכשרה מקצועית, כאשר כ-60% מהלומדים מתחת גיל 35, לפי נתוני העבר, הוקצו 100 מיליון ש"ח עבור הרחבת היצע הלימודים במערכת ההשכלה הגבוהה בתחומים הנדרשים במשק. כמו כן יוקצו עוד כספים רבים עבור הכשרות מקצועיות. מבחינת סיוע לסטודנטים, יוזכר כי גם בימי שגרה מחולקות מלגות סיוע לסטודנטים במצב סוציו-אקונומי נמוך ומאוכלוסיות בתת-ייצוג בהשכלה הגבוהה, בהיקף של כחצי מיליארד ש"ח בשנה.

בנוסף למלגות נוספות הניתנות מקרנות פילנתרופיות שונות על בסיס התנדבות בקהילה או פעילות אחרת. בנוסף לכך, אדוני היושב-ראש במהלך הקיץ אושרה תוכנית סיוע לסטודנטים שנפגעו ממשבר הקורונה, בהיקף של 100 מיליון ש"ח. התוכנית גובשה יחד עם משרד האוצר, התאחדות הסטודנטים,

המשרד להשכלה גבוהה, מל"ג וות"ת.

איגמה משאבים מכלל הגורמים השותפים על מנת לסייע לסטודנטים אשר נפגעו כלכלית כתוצאה ממשבר הקורונה לצלוח את המשבר ולהימנע מנשירה מלימודיהם האקדמיים. עיקרי התוכנית כוללים,

הגדלת תקציב קרן הסיוע לסטודנטים והענקת כ-10,000 מלגות נוספות לאלה המחולקות בשגרה, הקמת קרן מלגות ייעודיות לכלל הסטודנטים בישראל שנפגעו כלכלית בשל המשבר על ידי מפעל הפיס, שבמסגרתה יוענקו מלגות לאלפי סטודנטים בעבור שעות התנדבות לקהילה במסגרת תוכנית בית הספר של החופש הגדול, בחסות מפעל הפיס והרשויות המקומיות, המלגות הוענקו לסטודנטים שאיבדו את עבודתם ואינם זכאים לדמי אבטלה,

סיוע לסטודנטים דרך המוסדות האקדמיים, שבמסגרתו יינתן סיוע נוסף לסטודנטים עם קשיים כלכליים, לרבות סטודנטים המתגוררים במעונות, סטודנטים בעלי פוטנציאל נשירה וסטודנטים המתקשים בלימודיהם.

יודגש כי נעשו מאמצים רבים שמערכת ההשכלה הגבוהה תמשיך לפעול כרגיל לכל אורך המשבר ולספק שירות מלא לסטודנטים ללא דחייה של לימודיהם.

אנו עדים לגידול בהרשמה להשכלה גבוהה בשנת הלימודים הנוכחית בכלל המוסדות האקדמיים בהיקפים חסרי תקדים, גידול של כ־20% ביחס לשנה שעברה, שהייתה גם היא מאופיינת בכמות סטודנטים מרובה. עובדה זו מצביעה על גידול בביקוש להשכלה גבוהה גם בהינתן עלות שכר הלימוד הנוכחית. נוסף על כל המוזכר לעיל, בימים אלה מתקיים שיח בראשות שר הכלכלה ושר ההשכלה הגבוהה, יחד עם ות"ת, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד האוצר והתאחדות הסטודנטים בנוגע לבחינת הצורך למתן מענה נוסף לאוכלוסיית הסטודנטים אשר איבדו את מקום עבודתם. אדוני היושב-ראש, אני חושב שפירטנו פירוט רב. אני חושב שאתה צריך להיות מרוצה מזה, איימן. לא הקשבת, ברחת, ממה למשל? תמסור את כל הניירת לאיימן, וזהו.

עם החיוך הנחמד שלך אתה לא תשכנע אותי. במה לא השתכנעת? לא השתכנעתי בכלל. מה, מה שאלת? תגיד מילה על הכפרים הבלתי-מוכרים. יש 200,000 אזרחים ללא מים, ללא חשמל, בשנת 2020 במדינת ישראל. הם נמצאים שם מלפני קום המדינה. תגיד משהו, אתה שר השיכון. אתה יודע כמה תוכניות אני מכיר להסדרת האוכלוסייה הבדואית בנגב, כמה תוכניות אני הכרתי, כמה ראשי תוכניות עמלו ועבדו. והמצב עדיין מחפיר. אבל אין שיתוף פעולה. אין שיתוף פעולה. הממשלה הייתה מוכנה לשלם מיליארדים, זה מתאים לביבי, לא מתאים לך. אדוני סגן השר, מה עם תוכנית סיוע לסטודנטים?

שמעתי, אבל איפה זה עומד? לא שמעת? שמעתי, אבל קונקרטית מתי, אלוף. שעה אני מפרט לו, ובסוף הוא אומר לי: מה עם זה. לא, אני שואל: איפה זה עומד? מה אתה שואל, תגיד לי, אתה בסדר? איפה זה עומד? זה נוסע, זה רץ.

אתה רוצה, אתן לך את הנאום כתוב. היום בבוקר שמענו מאלקין שאין עדיין מועד. אני שואל אותך, אולי אתה יודע. יש, היה ויהיה ויש. יש כסף בכמויות אדירות. איפה איימן? איימן, אם אתה מוכן לקחת אחריות על הבדואים בנגב, לשתף פעולה, להביא אותם לידי שיתוף פעולה,

יימצא פתרון. סעיד אלחרומי, איפה אתה? הנציג שלנו, הכי אמין, וזה שקיבל לבדו 70,000 קולות מהם, לבדו. הינה, זה הכתובת שלך. הוא ידבר איתך.

אם יהיה שיתוף פעולה עם האוכלוסייה הבדואית, כמה תוכניות היו, כמה ראשי תוכניות, מהבכירים ביותר בממשלה, וכמה מיליארדים הממשלה הייתה מוכנה להשקיע. כל תוכנית ללא שיתוף האוכלוסייה הבדואית, דינה להיכשל. נתנו שיפוי ונתנו לחלק נתנו מגרשים ונתנו פיצויים, נתנו הכול. זה כמו למלא גיגית עם חור בתחתית. ככל שהמניעים פוליטיים, שום תוכנית לא תצליח. לא מניעים פוליטיים, יא סידי. אין מניעים פוליטיים. איזה מניעים פוליטיים? לפחות תגלה נכונות. תראה, יש תוכנית פראוור, יש תוכנית של שר החקלאות לשעבר, יש תוכניות אין-סוף, צריך את הנכונות של הבדואים,

שיסכימו.

מדינת ישראל השקיעה המון, מוכנה להשקיע המון, אי-אפשר להאשים את מי שאין לו מים שהוא אשם בזה. רוצים לתת לו מים, רוצים להסדיר אותו, רוצים להכניס אותו ליישוב מסודר, שישתחרר, שיבוא יקבל חלק, שיקבל פיצויים, יקבל הכול, הוא לא רוצה. כי אתה רוצה לגזול את האדמות שלו, זה מה שאתה רוצה. לא, תגיד: השתכנעתי, אני יורד. השתכנעת?

אם ד"ר אחמד השתכנע, אז אני יורד. תודה רבה לשר, אני מבקש לדחות את הצעת האי-אמון, היא לא ראויה. אנחנו עוד לא שם. תודה רבה לשר יצחק כהן. מכאן אנחנו עוברים לדיון הסיעתי. ראשון הדוברים, בשם סיעת יש עתיד-תל"ם, ראש האופוזיציה יאיר לפיד, בבקשה.

היושב-ראש,

נושא האי-אמון שלנו הוא כישלונו

ראש הממשלה בטיפול במשבר הקורונה. יכולתי לשאת מפה נאום די מפורט על תולדות הכישלון הזה אבל אני לא חושב שאני אגיע לרמה של האנשים שיושבים בתוך הקואליציה ומסבירים יום-יום ושעה-שעה את עוצמת כישלונו של ראש הממשלה בניהול משבר הקורונה. חלק מהכישלון הזה הוא כמובן העובדה שעוד לא עבר תקציב במדינת ישראל. היות שבתוך הקואליציה אנשים שמו לזה לב, אז הודיעו אנשי כחול לבן שאם עד סוף החודש הנוכחי לא יעבור תקציב, הם יפרקו את הממשלה. בני גנץ אמר את זה, הבאתי פה את הציטוט של גבי אשכנזי, כי הוא כדרכו טיפה יותר נחרץ, ואמר שאם לא יעבור התקציב עד סוף החודש אין טעם להמשיך, נקודה, חלאס,

סוף החודש זה ביום ראשון, ביום ראשון זה 1 בנובמבר, אנחנו נכנסים לחודש הבא. היום יש הצעת אי-אמון, ולמקרה שהם ממש רוצים לחכות עד סוף החודש אני רוצה לתת הזדמנות נוספת לכחול לבן, וגם להקל עליהם את התהליך הטכני. אמרו פה בימים האחרונים מכל מיני סיעות שהם מניחים הצעה לפיזור הכנסת, רק כשאתה מניח הצעה, כמו שיודעים אנשי המקצוע בינינו, אתה צריך לחכות 45 יום עד שאתה מקבל את האישור של הכנסת. אני רוצה לחסוך את זה לאנשי כחול לבן. יש הצעה שלנו, שמנו אותה מזמן. ביום רביעי הבא יש עתיד-תל"ם תניח הצעה לפיזור הכנסת.

לא עוד 45 יום, ביום רביעי הבא תונח על שולחן הכנסת הצעה לפיזור הכנסת, ואם עד אז לא יעבור תקציב, אין לי ספק כמובן שהפעם אנשי כחול לבן יעמדו במילתם, יצביעו איתנו, נפזר את הכנסת, נשלח את הממשלה האיומה הזאת הביתה ונלך לבחירות.

תודה רבה. מטעם הרשימה המשותפת חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, רבים כעסו עלינו כשהצבענו נגד הסכמי עסקאות הנשק של הממשלה שהם אוהבים לקרוא להם גם הסכמי שלום, שאף אחד לא מבין. כולם הופתעו ובאו אלינו בטענות על מה אנחנו מתנגדים. לא עברו כמה ימים ועכשיו אנחנו רואים את הכותרות בעיתונים. היום מדובר, לא רק שזאת אחת מעסקאות הנשק הגדולות שעשתה מדינת ישראל, היום אנחנו רואים שההסכמים של ישראל עם איחוד האמירויות ובחריין מובילים למרוץ חימוש חדש במזרח התיכון. כך שישראל לא רק זורעת הרס ומלחמות במדינה ועם העם הפלסטיני, היא מעבירה את המומחיות הזאת שלה גם לאיחוד האמירויות, גם למדינות המפרץ, ואנחנו רואים מה שמופיע בעיתונות הישראלית היום הוא שתקציב הביטחון הולך לעלות לא רק במדינת ישראל, בכל המדינות שישראל עושה איתן שלום הביטחון הולך לעלות הרבה יותר כסף. כך שהסכמי השלום האלה מובילים למרוץ חימוש שיביא להרס אדיר. לדעתי בסוף זה יוביל גם למדינה שבה אנחנו חיים, לצערנו. אבל זה כבר מוביל להרס במקומות שונים רבים במזרח התיכון, ומי נהנה מזה?

גם פה כתוב, גם בעיתונות הישראלית, שמי שנהנה מהסכמי השלום,

מי שנהנה מהסכמי השלום הן חברות הנשק במדינת ישראל, הסייבר, המומחים להרס הישראלים.

לא פחות מהם, והרבה יותר מהם, מרוויחות חברות הנשק וההרס של ארצות הברית. אם זה השלום שישראל יודעת להביא למזרח התיכון ולעולם, על השלום הזה אנחנו מוותרים. תודה רבה, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. מטעם כחול לבן אין לנו דובר. מטעם סיעת ש"ס, חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה.

בבקשה, אדוני, שלוש דקות. שייאמר לפרוטוקול: תודה רבה לכפיר מצוות סדרני המליאה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר, מוקדם יותר היום נכחתי בדיון חשוב בבית המשפט העליון בנוגע להחלטתו של שר הפנים השר אריה דרעי לשלול אזרחות ממחבלים אזרחי ישראל שהורשעו בביצוע פיגועים. לא ניתן להסכים למצב שבו אזרחים במדינה יוצאים מביתם במטרה להשתתף בפעילות טרור, להרוג ולפצוע אזרחים אחרים בשל אי-הסכמה פוליטית כזו או אחרת, בשל שנאת יהודים ושנאת האחר. דמוקרטיה רשאית לפעול להגנתה שלה, רשאית להגן על עצמה מפני איומים חיצוניים וגם מפני איומי טרור מבפנים.

זו משמעותה, אדוני סמי אבו שחאדה,

שיודעת למנוע, יגאל עמיר רצח ראש ממשלה,

לנצל את היתרונות שיש בדמוקרטיה, שנבין רק. חבר הכנסת. את הזכויות הנפלאות שהיא מעניקה לנו, נגד המשטר הדמוקרטי עצמו ונגד יתר האזרחים. שללתם את האזרחות של יגאל עמיר?

לשבת פה בכנסת ישראל. שללתם את האזרחות של יגאל? ראוי לראות באזרחים המשתתפים בפעילות טרור כמי שבחרו לעזוב את החברה הישראלית.

היום רוב מי שמשתולל בענייני טרור אלו אזרחים יהודים. כמי שהסכימו במעשיהם לוותר על אזרחותם,

ועל זכויות שבאות עם אזרחות ישראלית.

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, חבר הכנסת, בבקשה. החלטתו של השר אריה דרעי לשלול אזרחות של מחבלים, הוא יביך את עצמו,

בעלי תעודת זהות כחולה היא החלטה חשובה ומבורכת, וכולי תקווה שבית המשפט העליון ישכיל לא להתערב בהחלטות הללו, שיש בהן כדי להגן גם על בית המשפט כמוסד חשוב בדמוקרטיה הישראלית. בהקשר זה אני רוצה לציין גם את החלטת בית המשפט העליון אתמול לאשר את צו ההחרמה וההריסה של בית מגוריו של המחבל שרצח את תושב עירי הרב שי אוחיון, השם ייקום דמו, ביום 26 באוגוסט 2020. סיפור המעשה הנורא מתואר בפירוט בהחלטת בית המשפט. המחבל הארור, שעבד באתר בנייה בפתח תקווה, החליט בצוהרי יום עבודה לקחת סכין גדולה מאתר הבנייה, לחפש אזרח ישראלי יהודי ולרצוח אותו. שעה שלמה המחבל הסתובב באזור התעשייה סגולה וחיפש אחר קורבן מתאים. איזו שנאה לא מוסברת, קשה ורצחנית, גורמת לאדם לרצוח את חברו רק בשל היותו יהודי? לאחר תפיסת המחבל החליט צה"ל, בהמלצת השב"כ ובאישור היועץ המשפטי לממשלה, להחרים ולהרוס את הבית שבו התגורר המחבל. כפי שקורה במקרים אלו, המשפחה הגישה עתירה נגד ההחלטה, ואתמול התקבלה תשובת בית המשפט העליון, תשובה ברורה וניצחת: הבית ייהרס כדי שמשפחות נוספות לא ייהרסו, כדי להציל חיים של אחרים. השופטים סולברג ווילנר כתבו החלטה חשובה, שראוי שתהדהד באוזני כולנו. השופטת וילנר כתבה כי אין להכחיש שקיימת פגיעה בזכות לקניין ובקורת הגג של בני המשפחה בשל מעשיו הרצחניים של בן משפחתם המפגע,

הפגיעה בחייהם של נפגעי טרור, נא לסיים. חפים מפשע קשה ממנה. למדינה עומדת הזכות והחובה להגן על שלום אזרחיה ועל ביטחונם. אחת הדרכים החשובות היא באמצעות יצירת הרתעה נחושה וברורה מפני ביצוע מעשי טרור ורצח נוספים.

אני מבקש לחזק את בני משפחת הרב אוחיון, שאובדנם קשה מנשוא, את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון,

שפועלים לילות כימים כדי להגן על כולנו, אזרחי המדינה. אדוני היושב-ראש, אני מסיים רק במשפט אחד: אני רוצה למחות מעל הבמה החשובה הזו כנגד השופט בדימוס אורי שוהם על אמירה מאוד קשה, על היותו לוביסט של התנועה הרפורמית כנגד הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף. מחה נגד הרב הראשי. מה אתה רוצה משוהם?

גם אני מצטרף למחאה הזאת. מטעם סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב ליצמן.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כמובן שאנחנו נצביע נגד האי-אמון. בנושא הזה של הטיפול הכושל בקורונה אני רוצה להזכיר לכם שאני עזבתי את תפקידי כשר הבריאות כשהיו 15 ביום.

אני אומר לצערי, תתארו לעצמכם מה היו עושים לי היום אם הייתי שר הבריאות. תתארו לעצמכם איזו הסתה הציבור החרדי היה עובר היום, בכל יום, מטעם כלי התקשורת בנושא הזה של הקורונה. ואני רוצה להגיד עוד דבר. עצם הדבר שיש שרים שאומרים שצריך לקנוס ולסגור את בתי הספר שפותחים, עצם הדבר הזה פסול מעיקרו, זה מוסיף להסתה, בלי להיכנס לדבר אם הם שומרים על החוק או לא. לא שמעתי שמדברים על כל אלו שפתחו וארגנו כל מיני חנויות נגד החוק, אף אחד לא אמר להם שצריך לפסול אותם. אני רוצה להזכיר עוד דבר. יהדות התורה לא תעבור לסדר-היום לא בנושא של פרוות עור שנוגע לשטריימל הלבוש החסידי במגזר החרדי, אנחנו לא נעבור גם לסדר-היום על ההעלאה בבקבוקים הגדולים, אנחנו לא נעבור לסדר-היום בלי לתאם איתנו את כל הדברים האלו שפוגעים במגזר החרדי. אני חושב שהגיע הזמן שיעשו את כל הדברים האלה שרוצים,

תלכו לישון כמו אבא של הרשל'ה, מי אדוני?

אולי אדוני יגיד לי איך קוראים לך. קוראים לי בצלאל סמוטריץ'.

הינה, אני אוריד את המסכה. בצלאל סמוטריץ'. אוה. לא, יש לך מסכה גם כשאתה לא לובש מסכה. אתם חלק מהממשלה הזאת. זאת הבעיה שלך. אתה יושב בקואליציה ואתה נואם באי-אמון נגד הממשלה שאתה חבר בה? אז אני שילמתי מחיר,

התפטרתי, מה "בסדר"? איפה החברים שלך? אתה לא היית מעז אפילו לעשות את זה. איפה החברים שלך? לא העזת אפילו להתפטר, איפה החברים שלך? כשפגעו בכם.

אני דבר ראשון הלכתי.

בנו לא פגעו כמו

חבר הכנסת, הסגר בחגים, קמתי והלכתי. מחיתי והלכתי. חבר הכנסת ליצמן, נא לסיים, בבקשה.

כי ברגע שאני מדבר על עזיבת תפקיד אני צריך לסיים, אז תן לי רגע עוד מילה. תן לו, תן לו עוד דקה. כשהוא מדבר נגד הממשלה, אני אדבר על החשבון שלו.

לא ראיתי אותם, את בצלאל וחבריו, שהם הלכו הביתה, אבל תעזוב,

אני קמתי, לא מצא חן בעיניי. ואך ורק על זה, לא הייתה שום סיבה אחרת, תודה. קמתי והלכתי הביתה. תודה רבה. תודה רבה. מטעם סיעת ישראל ביתנו חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. יענק'ל, אפשר לנהל את הכול גם, אני לא מנהל שום דבר, בקושי את עצמי. בקושי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לברך על אישור הממשלה אתמול את התוכנית של המגזר הערבי. הממשלה מצאה לנכון לקחת 4.7 מיליארד שקל ולאשר אותם אתמול למגזר הערבי.

כאן עומד, ועמדתי יותר מפעם, אדוני השר, ודיברתי על תוכנית למגזר הדרוזי, שהממשלה עדיין לא מצאה לנכון לאשר להם תוכנית דו-שנתית. אתה יודע ואני יודע שלא יהיה תקציב ל-2021. לא היה תקציב ל-2020, לא יהיה תקציב ל-2021, כי אנחנו נלך לבחירות. ואתה יודע שבסוף שנת 2019 הסתיימה תוכנית החומש של המגזר הדרוזי. זה אומר שעוד פעם המגזר הדרוזי יצא

רק בשביל לקבל תקציב. ואותה ממשלה שהבטיחה הבטחות רבות למגזר הדרוזי שום דבר לא מקיימת. אני אומר לכם, יש לנו ראשי רשויות טובים מאוד. אבל הם תמימים שהאמינו לראש הממשלה וחתמו איתו על הסכם, הסכם שהוא לא מכבד. הוא לא יכבד את ההסכם שחתם איתם. הוא חתם איתם על הסכם שיאשר להם תוכנית חומש שלא תיפול מתוכנית החומש הקודמת, ושיקפיא את חוק קמיניץ או יקים ועדה לדון בחוק קמיניץ. הוא יודע שחוק קמיניץ הוא חוק לא טוב, שלא מטפל כמו שצריך בכל תכנון הבנייה. אותה ממשלה, יושבת בה כחול לבן, שהסתובבו בכל היישובים הדרוזיים והבטיחו הבטחות

מפלגה לא הבטיחה, אבל הבטיחו הבטחות על הנייר, בעצם באוויר, לא על הנייר,

בשום דבר מההבטחות שלהם הם לא עמדו. לא תקציבים, לא חוק הלאום, לא חוק קמיניץ,

אתמול הייתי ביישוב ירכא. אני יורד מהיישוב ירכא ואני רואה שלט ענק של מפלגת העבודה-מרצ-גשר. רשום עליו: מבטלים את חוק הלאום, מבטלים את חוק קמיניץ, מביאים חוק שוויון לכולם. תמונתו של עמיר פרץ שם. עם שפם או בלי שפם? האמת, לא שמתי לב, כי זה לא מעניין אותי. אתה חושב שהשתנה משהו עם שפם או בלי שפם?

אני אומר, תשמעו, הממשלה קיימת 150 יום. לא שמעתי את עמיר פרץ ולא את איציק שמולי מדברים על חוק הלאום או חוק קמיניץ.

נא לסיים. לכן מה שאני דורש: ראש הממשלה, אם אתה יכול לאשר 4.7 מיליארד שקל, אתה יכול לאשר למגזר הדרוזי 900 מיליון שקל לשנת 2020 2021. תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר, תודה רבה. מטעם סיעת ימינה, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בבקשה. הודעה למזכירות הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020, הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (אזור תיירות מיוחד, העיר אילת או אזור עין בוקק-חמי זוהר), התשפ"א 2020. תודה, אדוני.

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, הממשלה הזו איננה ראויה לאמון והיא צריכה ללכת הביתה מהר ככל הניתן, מן הסיבה הפשוטה: היא פשוט מיותרת. הממשלה הזאת לא מקבלת החלטות. ממשלת הליכוד,

ואגודת ישראל מכרה את המדינה ואת הממשלה למשפטנים. אתם פשוט מיותרים, מקבלים משכורת על כלום. מסיבות ההדבקה בבלפור נמשכות. כולנו צפינו בהופעה של אביב גפן. אלפי אנשים במסיבה שרים, רוקדים. לנו אסור ללכת לבית הכנסת ואסור לפתוח בתי ספר ותלמודי תורה ואסור ללכת להופעות, ולהבדיל, כמעט לא ללוויות, ואסור להתחתן, אבל להם מותר להתקהל אלפים אלפים אלפים, לקפוץ, לשיר, להדביק ולהידבק.

כי מנדלבליט החליט שחייבים. זה בכלל לא משנה מה זה עושה למשק ומה זה עושה לכלכלה ומה זה עושה לבריאות, אתם נכנעתם. בצלאל, תהיה נאמן לאמת, אין הדבקות בהפגנות. הסדר ניגוד עניינים לנתניהו. ראש הממשלה קיבל הסדר ניגוד עניינים שאומר שכמעט אסור לו להתעסק בשום דבר. בהתחלה הוא עשה קולות של חוסר שביעות רצון, מנדלבליט שלף את האיום של הוצאה לנבצרות ונתניהו התקפל כמו,

יש ביטוי כזה להתקפל כמו גדול? כמו קטן. ונכנע. הטבות מס לעכו, קונסנזוס מקצה לקצה בוועדת הכספים ובמליאה, והחוק תקוע.

כי היועצים המשפטיים מתנגדים. חמישה אזרחים נעצרו, כך פורסם, בימים האחרונים כשהעזו לזרוק איזו מילה למנדלבליט ברחוב, שניים מהם אנשים דתיים שומרי תורה ומצוות, בעיצומו של יום השבת. אין דיקטטורה גדולה מזאת.

מישהו צייץ, אמר משהו, קרא לסדר, שינה?

עולם כמנהגו נוהג. היה מתווה, חבריי חברי הכנסת מש"ס, שאפשר פתיחת תלמודי תורה, שהוסכם על פרופ' גמזו ורוני נומה,

כל אנשי המקצוע.

מי התנגד?

מנדלבליט. ירדתם מזה. השר אוחנה לא קיבל ייצוג משפטי בבג"ץ עכשיו בנושא של מי קובע קריטריונים לרישיונות נשק. מה הוא עשה חוץ מלצעוק ולכתוב מאמרים במקור ראשון?

עולם כמנהגו נוהג. מינוי פרקליט מדינה. אנשי ראש הממשלה, בניגוד להסכמים קואליציוניים, בניגוד, ממנים.

הוא ימונה והוא ימונה בצלמו ובדמותו של מנדלבליט, ושל ניסנקורן, כי אתם מכרתם את המדינה.

תודה רבה.

אין כמעט שערורייה, אני כבר מסיים, שלא נכרכה בשמו של היועץ המשפטי לממשלה בשבועות ובחודשים האחרונים. מה לא נחשף? אפילו ההקלטות, שאני לא רוצה לחזור עליהן פה,

על הדוכן הזה,

והוא ממשיך בתפקידו. ואתם יודעים מה? הוא ימשיך בתפקידו. ואתמול פורסם שנשיאת העליון, אולי, לכאורה, עברה עבירות בנייה. משהו יקרה מזה? מישהו יקרא אותה לסדר? יכנסו את הוועדה למינוי שופטים?

את הוועדה למינוי דיינים, כדי לדון בהמשך כהונתו של הראשון לציון,

את זה יכנסו. מישהו יכנס את הוועדה למינוי שופטים כדי לדון בשאלה אם אסתר חיות יכולה להמשיך להיות נשיאת העליון אחרי שהיא עברה עבירות בנייה,

ואולי היא נתנה תגובה לא מדויקת עובדתית. מה אתה אומר, אדוני היושב-ראש, יעשו דבר כזה?

נכון שלא יעשו? נא לסיים, נא לסיים. תודה רבה. זאת הסיבה שאתם פשוט מיותרים.

רגע, אנחנו רוצים לשמוע אותו, תן לו להמשיך. את הממשלה הזאת מנהלים המשפטנים, ולכן חבל על המשכורת שאתם מקבלים.

תודה רבה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום נתבשרתי במזכירות הכנסת שבקשתי לשאילתה דחופה בנושא מכירת F-35 לאיחוד האמירויות נדחתה. בשאילתה הזאת ניסיתי לברר שתי סוגיות חשובות: האחת, באילו פורומים ביטחוניים נדונו פרטי העסקה, שתיים, כיצד העסקה מבטיחה את שמירת ה-QME, היתרון הצבאי האיכותי של מדינת ישראל.

אינני מופתע, אדוני היושב-ראש, מהדחייה הזאת. היא הזכירה לי מייד את הדברים שאמר ידידי ורעי אלוף במילואים עמוס גלעד בכתבה ליובל קרני מידיעות אחרונות. וכך הוא אמר: "נתניהו היה יכול לבוא לקבינט ולומר שהוא מביא שלום ושהוא מבקש ממערכת הביטחון לבחון את מכירת הנשק, לטוב ולרע, בלי תרגילים. למה הכול בדרכי רמייה? התרבות הזאת של שקר וקבלת החלטות לבד היא מסוכנת וחמורה".

גם זה לא מפתיע. זה הוביל אותי לאירועים שאני חוויתי באופן אישי כסגן רמטכ"ל. במחצית 2015 נכנס אליי המזכיר הצבאי של נשיא המדינה, כולו נרעש, ואומר לי: לא, אתה לא תאמין מה גילינו תוך כדי ביקור של הנשיא בגרמניה בשיחה שלו עם קנצלרית גרמניה. גילינו שראש ממשלת ישראל אישר מכירת צוללות מתקדמות גרמניות למצרים מבלי לעדכן אף אחד בדרג הביטחוני. עד היום לא ניתן לזה הסבר מניח את הדעת. שבועות אחרי זה קורא לי מנכ"ל משרד הביטחון האלוף דן הראל, והוא אומר לי: בוא תעלה, צריך לדון ברכש צוללות 7,

9. ואני שואל אותו: על מה אתה מדבר,

הוויכוח שלנו הוא על צוללות 5 או 6. אני שואל אותו: מאיפה זה בא? והוא אומר לי: אני לא יודע. אדוני היושב-ראש, אנחנו נמצאים במצב שבמדינת ישראל יש שתי רשויות בלבד, כי הכנסת התבטלה, חבר הכנסת, הרשות השופטת ורשות ראש הממשלה. ורשות ראש הממשלה מנסה לחסל את הרשות השופטת, והיא עושה את זה בעזרת מפלגה אחת בעיקר,

שנציגה דיבר פה קודם. והיא רוצה פשוט להישאר רשות אחת בלבד, רשות נתניהו. ישראל, למרבה הצער, דרך הפרשיות האלה, מסתבר, בדרך לדיקטטורה. חבר הכנסת יאיר גולן, תודה רבה. יסכם את הדיון השר דוד אמסלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

חבר הכנסת סמוטריץ' אמר כשהוא עלה לכאן שבעצם המדינה מנוהלת על ידי

ההפגנות, אני מתחבר לכל מה שאמרת בסוגיית ההפגנות, שבוודאי ובוודאי לא התחילה היום. היא התחילה עוד כשגם אתם הייתם בממשלה. ועל כל מה שאמרת, בדיוק על זה בוכה הנביא. על זה אנחנו מדברים. אני כמעט כל שבוע עולה ומדבר על חוסר המשילות במדינת ישראל, ומספר שנבחרי הציבור באופן מעשי בעצם כמעט לא מנהלים את המדינה. מי שמנהל אותנו זה בסופו של דבר המערכת המשפטית, היועצים המשפטיים למיניהם, ובוודאי פקידים במשרד האוצר. ברשותכם, אני רוצה להתייחס למה שאמר חבר הכנסת לפיד.

אדוני היושב-ראש, יש דברים שאנחנו לא נשמע בטלוויזיה.

הרי עד לפני תקופה, לא פשוטה, עלה פה חבר הכנסת לפיד ומנה ואמר: רבותיי, תראו מה קורה בגרמניה, מה קורה בצרפת, מה קורה בהולנד, רק אצלנו חוסר אחריות. דרך אגב, הטלוויזיות וכל הערוצים החרו-החזיקו אחריך או איתך, ובאמת כל יום היו מראים לנו כמעט חצי מהמהדורה כמה טוב באירופה ורק אצלנו גרוע. והיום פתאום נעלמו התמונות. כבר לא מדברים על מה שקורה בשאר העולם. מי מוכן לדבר על מה שקורה בשאר העולם? לא מדברים. למה? זה לא מתאים. זה לא מתאים לסיסטם. זה כנראה יכול לעזור לממשלה. הנתונים האלה כנראה יכולים לסייע לממשלה בדעת הקהל. אז מה שלא אומרים במהדורות החדשות בימים האחרונים אני אספר לכם. אז בואו נתחיל. סך הנדבקים ביממה בבלגיה, 1,526 איש למיליון נפש, צרפת, 796. הולנד, קרואטיה, סלובקיה, צ'כיה, כל אלה, ישראל במקום ה-23.

אני מאחל להם ובכלל לכל העולם שבאמת בעזרת השם יהיה אפס. מה עם ללמוד מאיתנו? אבל אני רק רוצה להראות לכם את הצביעות שלכם.

אחוז הנדבקים, אחוז הבדיקות מסך האוכלוסייה. יש רק מדינה אחת בעולם שעושה יותר בדיקות מאשר מדינת ישראל, זו דנמרק. שאר מדינות העולם עושות פחות בדיקות מאיתנו יחסית למספר התושבים. אותו דבר לגבי החולים הפעילים. בגלל הלחץ היום ראש הממשלה לא מצליח

הממוצע העולמי של החולים הפעילים הוא בערך 26%, ובמדינת ישראל 5%. חולים פעילים, באירופה זה נע בין 0.5% ל-0.3%; במדינת ישראל, 0.17%. רבותיי, אני רוצה לומר משהו כזה: תראו, אנחנו חיים באמת בעולם של מטוטלת. מדינת ישראל נמצאת בסוג של גליות, שבהתחלה בעצם כפי שאמרנו, הווירוס הגיע למדינת ישראל, התחילה להיות עלייה בתחלואה, הממשלה בראשות ראש הממשלה הובילו החלטות קשות מאוד, קשות מאוד למשק, ובסופו של דבר התחלואה ירדה ולאחר מכן שוב פעם התפרצה. ועכשיו, ברוך השם, היא שוב יורדת. ובעולם, העולם בעצם מתנהל אחרינו כמעט בפאזה.

לכן עכשיו אצלנו יורד ובשאר העולם, ובוודאי באירופה, זה עולה. ולכן אני חושב שכל הטענות, ובכלל כל הרעל שאתם שופכים פה באופן פופוליסטי כדי לקושש כמה קולות, גם ככה הציבור במדינת ישראל, בכלל בעולם, ובוודאי אני מדבר כרגע על הציבור שלנו, ששומע אתכם כמעט כל שבוע, אין שבוע, כמעט אין יום שאתם לא מתראיינים ומספרים כמה הממשלה כושלת, וכמה אנחנו לא אחראים. ואתם מוסיפים עוד מרמור ועוד צער לציבור במקום להפיח קצת יותר רוח קרב, יותר אופטימיות.

אתכם לא מעניין בעצם עם ישראל, כמו שאמרתי, לא את לפיד ובוודאי לא את בנט. מה שמעניין אתכם זה לקושש עוד כמה קולות ולקבל עוד איזה כמה אחוזים ושברי אחוזים בסקרים. תראו, רבותיי, אני רוצה לעבור ברשותכם לנושא אחר, שמתחבר גם למה שאמר סמוטריץ', שנגע בזה.

איך אמר איוב, עוד זה הולך וזה בא. קשה לי להדביק את קצב האירועים שקורים פה. אני רואה בטלוויזיה לפני יומיים-שלושה, אני לא זוכר כבר, אני מבולבל מרוב האירועים, בערוץ 13 את אילה חסון מדווחת על כך שהיועץ המשפטי מנדלבליט התהלך בשבת ובאה אליו אחת השכנות שלו שגרה בסמוך אליו ואמרה לו: "פרשת משפטים, בושה".

לא עברו כמה דקות הגיעה ניידת משטרה וביקשה מהאישה להתלוות אליה לתחנת המשטרה לחקירה. אמרה הגברת: אני אישה דתייה, מה אמרתי? אמרו לה:

התייעצו בטלפונים עם המפקדים כנראה. והיא אומרת: אוקיי, אני אבוא במוצאי שבת. אמרו לה: לא, אם את לא תבואי עכשיו, אנחנו נאזוק אותך וניקח אותך. וכך בעצם גם גרמו לאישה הזאת לחלל שבת. ועל מה? על זה שהיא אמרה על היועץ המשפטי לממשלה: "פרשת משפטים, בושה". דרך אגב, מר מנדלבליט, אני מקווה שבמקרה הזה החסינות שלי כחבר כנסת עומדת לטובתי, על מנת שאם אמרתי את זה אני לא אצא החוצה ויעצרו גם אותי השוטרים. לאן הגעת, לאיזו תחתיות? אגב, היא שכחה להוסיף גם: בושה וכלימה. הרי אתה מאפשר לכל המפגינים, הרי אין כמעט קללה שהם לא קיללו בה את ראש הממשלה ורעייתו. אני לא מזמן ירדתי כאן לישיבה, לפני כשלושה שבועות, היו שם איזה 300 400 איש, קיללו אותי, כמעט תקפו אותי פיזית. דרך אגב, אני בלי מאבטח, אבל הוא, קראתי שיש גם לאשתו מאבטח. לא רק לו, גם לאשתו. יכול להיות לילדיו, יכול להיות לאחיו, וזה מעצים כאילו הבן אדם נמצא באיזה סכנה גדולה. ביום שבת אתה גורם לאישה להיעצר, אימא לילדים? על מה ולמה, על מה ולמה? אנשים פה פורעים חוק, אלפים, גם בהיבט הבריאותי, גם בכלל, בהיבט האזרחי, ושום דבר, הכול מותר. אבל להעיר לך הערה ברחוב,

חופש הביטוי נעלם, זכות הביטוי, הזכות להעיר למישהו משהו. אני מבין שמותר להעיר לכולם חוץ מלך, לך ולחבר'ה שלך. כל היום אתם מסתובבים כנראה עם מאבטחים, כאילו עכשיו אתם נמצאים באיזו סכנה גדולה. אתם כאילו מעצימים את הטרגדיה של עצמכם. בושה וחרפה, אני לא האמנתי שאי פעם נגיע במדינת ישראל למצב כזה שיעצרו אישה שאמרה ליועץ המשפטי לממשלה: "פרשת משפטים, בושה"

אישה דתייה. אני רוצה להתחבר גם למה שאמר והתייחס חבר הכנסת לגבי הנושא של השופט שוהם. אני קראתי ידיעה אתמול שהשופט שוהם, שופט שהוא בעצם יושב-ראש הוועדה לביקורת הציבור על השופטים,

לכנס את ועדת הדיינים ולהדיח את הרב יצחק יוסף מתפקידו כדיין, וכל זה מדוע? בגלל שהוא העביר ביקורת או לא רצה ליישר קו עם הרפורמים וכל מה שהם מייצגים. גם כאן אני בשוק מהעניין הזה.

שיש אנשים במדינת ישראל, גם שופטים לשעבר בעליון, שלא מבינים את המהות של היהדות ומהות של רב, ובעצם בכלל מה סוגיית ההלכה אומרת ליהודי דתי, ובוודאי רב במדינת ישראל. אני רוצה, ברשותכם, לעבור לנושא אחר. אני רוצה לדבר על הקורונה וההתנהלות

הרי שואלים אותי, אדוני היושב-ראש, מדוע אנחנו לא מכנסים את ועדת השרים לענייני חקיקה בזמן האחרון, ואני גם שומע את אנשי כחול לבן וגם את שר המשפטים מתדרכים עיתונאים ומספרים שאנחנו לא רוצים לקדם חוקים במדינת ישראל. אז אני רוצה לספר לכם מדוע בעצם אנחנו לא מכנסים. בואו תראו: כחול לבן הולכים עם ומרגישים בלי: 15 איש מנהלים לנו את האירוע, ובחוק ההמרה כמובן הם מצביעים בניגוד לעמדת הקואליציה, כמובן ועדת איתור לפרקליט המדינה מותר להקים,

אדוני היושב-ראש, שזה מעוגן בהסכמים הקואליציוניים.

שר משפטים לא מאפשר לנו להעלות חוקים שקשורים למשרד המשפטים, בוודאי לא את חוק פירות העץ המורעל, בוודאי לא את חוק זכות הערעור הבלתי-מוקנית למדינה וכו', בגלל שמשרד המשפטים זו חלקת אלוהים הקטנה,

חלק מחברי הסיעה של כחול לבן הצביעו נגד חוק הקורונה. מיקי חיימוביץ' בכלל הגדילה לעשות ואמרה שהם רוצים בעצם, יש לשמור על העמדות בממשלה, אבל להחליף את ראש הממשלה. היא אמרה את זה בריאיון. גם את רם שפע שמענו אצל גולן הבוקר, אני חושב. יש לו גם ביקורת עצומה על ראש הממשלה וכו' וכו' וכו'. אני חושב שהגדיל לעשות השר יזהר שי, חבר בקבינט הקורונה, שאתמול שמעתי באחד הראיונות ברדיו שהוא אומר שהוא מוחא כפיים למורים שהפרו את החוק וההנחיות בנוגע לקורונה. זה שר בממשלת ישראל שככה מדבר ברדיו.

מוחא כפיים להורים ולמורים על כך שבעצם הם נפגשים עם התלמידים,

בניגוד, אנרכיה, אנרכיה. נכון, בזה אני מסכים איתך. דרך אגב, על זה בוכה הנביא.

אנחנו רואים גם את שר הביטחון נוסע לארצות הברית, חוזר ומתחיל לבקר את ראש הממשלה. זה דבר שלא ראיתי, לא יאומן כי יסופר. יש פה כאילו שתי ממשלות בתוך הממשלה. האופוזיציה שלנו היא בעצם בתוך הממשלה,

אני חושב שאנשי כחול לבן כנראה לא מבינים את הכללים. הם צריכים להחליט אם הם בממשלה או נגד הממשלה. כרגע, במצב כפי שהוא, בעצם יש לנו אופוזיציה בתוך הממשלה, וככה אי-אפשר להמשיך, ככה אי-אפשר להמשיך. אני לא חושב שיש ממשלה שיכולה לתפקד, בוודאי בתקופה הזאת של הקורונה. לכן אנחנו קושרים את הכול לכול. אנחנו רוצים להתמקד בסוגיית הקורונה, זאת ממשלת קורונה, ואנחנו מקדמים חקיקה בסוגיות שקשורות לקורונה בלבד.

תודה רבה לשר אמסלם. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת, בבקשה. נא לשבת. גם מי שנמצא ביציע, נא לשבת. חברות וחברי הכנסת, נא לתפוס את המקומות ולשבת. חברי הכנסת זוהר, טיבי, נא לשבת. תודה רבה. נא לשבת. תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, אנו מבקשים לכבד כעת את זכרו של חבר הכנסת לשעבר משה שרוני, זכרו לברכה, אשר נפטר בחודש שעבר והוא בן 91. נכבד את זכרו בקימה. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את זכרו של

לשבת. משה שרוני נולד בשנת 1929 ברומניה ועלה לישראל בשנת 1948. עם הגיעו לישראל התגייס שרוני לצה"ל ושירת במגוון תפקידים, ובהם ראש הלשכה של הרמטכ"ל לשעבר חיים לסקוב, זכרו לברכה, וראש לשכת האלוף לשעבר מאיר זורע, זכרו לברכה. שרוני השתחרר מצה"ל בשנת 1964 בדרגת רב-סרן והחל לעבוד בעיריית חיפה, שם עבד שנים רבות. בין היתר כיהן שם גם כיושב-ראש ארגון העובדים של העירייה. בשנות השבעים סיים שרוני את לימודיו באוניברסיטת חיפה במגמת משאבי אנוש, ובשנות השמונים, את לימודיו במינהל מוניציפלי. בשנת 1991 כיהן שרוני כיושב-ראש ארגון גמלאי עיריית חיפה וכסגן יושב-ראש ארגון גמלאי השלטון המקומי. בשנת 1998 כיהן כסגן וכממלא מקום יושב-ראש התאחדות עולי רומניה בחיפה. בחודש מרץ 2006 נבחר שרוני לכנסת מטעם גיל, גמלאי ישראל. הוא כיהן בכנסת קדנציה אחת מלאה עד לחודש פברואר 2009. בין היתר כיהן שרוני כיושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, כחבר בוועדת הכספים, בוועדת החוץ והביטחון,

חוק ומשפט ובוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים. בנוסף, הוא עמד בראש השדולה למען חיפה והגליל. משה שרוני פעל כל חייו למען רווחתם וזכויותיהם של הגמלאים והקשישים בישראל, למען שמירה על איכות הסביבה ולשם פיתוחו ושגשוגו של אזור חיפה והגליל. הוא נפטר לפני כחודש והותיר אחריו אישה ושני ילדים. יהי זכרו ברוך. חברות וחברי הכנסת, מכאן אנחנו עוברים להצבעה על הצעות האי-אמון. נא לשבת, בבקשה. אנחנו עוברים להצבעה על ההצעה הראשונה, הצעת סיעות יש עתיד-תל"ם, שכותרתה: כישלון ראש הממשלה בטיפול במשבר הקורונה. הצבעה, בבקשה. הצעת סיעת יש עתיד-תל"ם להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 34, נגד, 47, אין נמנעים. לפיכך הכנסת דחתה את הצעת האי-אמון הראשונה. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון השנייה, של סיעות ימינה וישראל ביתנו, שכותרתה: מחדל הממשלה במערכה הם לא פה. סיעת ימינה לא פה, זה רק של ישראל ביתנו. שכותרתה: מחדל הממשלה במערכה מול נגיף הקורונה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת האי-אמון, בבקשה. הצעת סיעות ימינה וישראל ביתנו

23 בעד, 49 נגד, אין נמנעים. לפיכך הכנסת דחתה גם את הצעת האי-אמון הזאת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת האי-אמון השלישית והאחרונה, הצעת סיעת הרשימה המשותפת, שכותרתה: קריסת הדור הצעיר, אחוזי האבטלה הגבוהים בקרב צעירים והשפעות לטווח ארוך. הצבעה. הצעת סיעת הרשימה המשותפת להביע

30 בעד, 50 נגד, אין נמנעים. לפיכך גם הצעת האי-אמון הזו נדחתה.

חברות וחברי הכנסת, הכנסת דחתה את כל שלוש הצעות האי-אמון בממשלה. אנחנו עוברים מכאן לנושא הבא. על סדר-היום הצעת חוק רשות שדות התעופה (תיקון מס' 12, הוראת שעה), התשפ"א 2020, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת משה גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, בבקשה.

חברי הכנסת הנכבדים, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק רשות שדות התעופה (תיקון מס'

הוראת שעה), התשפ"א 2020. הצעת חוק זו היא הצעת חוק ממשלתית שנועדה לסייע לרשות שדות התעופה לנוכח הירידה בהכנסותיה עקב משבר הקורונה. בהצעת החוק מוצע לאפשר לרשות שדות התעופה לקבל מלוות למטרות פיתוח ולמטרות מימון פעילות שוטפת ולהנפיק למטרות אלה איגרות חוב, ובלבד שהסכום הכולל של המלוות שתקבל הרשות ושל איגרות החוב שתנפיק לא יעלה על 3.1 מיליארד ש"ח. הרשות תהיה רשאית לקבל מלוות כאמור מיום תחילתו של חוק זה ועד ליום 30 ביוני 2022. לפי המוצע, המלוות ותנאיהם והנפקת אג"ח ותנאיהן טעונים אישור הממשלה, ואישורים לפי סעיף זה יינתנו לפי הצעת שרי התחבורה והאוצר ובשים לב למצבה הכספי של הרשות, לצפי לעניין יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה לפי תנאי המלווה והאג"ח וכן לצפי לעניין היקף הפעילות בענף התעופה.

מוצע לקבוע שלצורך חישוב התמלוגים שעל רשות שדות התעופה לשלם למדינה, תמלוגים בשיעור של 50% מהרווח השנתי הנקי, ינוכה מהרווח הנקי של הרשות החזר קרן המלוות המותר בניכוי ובלבד שהסכום שיופחת לא יעלה על 2.5 מיליארד ש"ח. לפי המוצע, הניכוי הראשון של החזר קרן המלוות והאג"ח מהרווח הנקי יבוצע לאחר אישור דוחותיה הכספיים של הרשות לשנת 2023. כמו כן מוצע לקבוע כי ניכוי ההחזר יתאפשר לרשות עד לשנה שבה תנועת הנוסעים הבין-לאומית תעלה על 24 מיליון נוסעים, כפי שהיה בשנת 2019, שבה נקבע סעיף התגמולים במסגרת חוק ההתייעלות, וזאת כמאפיין ליציבות הכנסותיה של הרשות. הצעת חוק שנועדה כאמור לסייע לרשות שדות התעופה נוכח הירידה בהכנסותיה עקב משבר הקורונה. אנחנו כולנו יודעים את המציאות שלצערנו הרב אנחנו חיים בה ורשות שדות התעופה לא יכולה לשלם את משכורות החודש. המשמעות של העניין היא שאנחנו צריכים להתערב ולעזור להם עד שהעניין הזה יסתדר. חבר הכנסת סמוטריץ'? אתה ביקשת ממני להסיר רוויזיה, אבל לא את ההסתייגות. אתה ביקשת את מה שביקשת ובסוף

יש לי הסתייגות, אני רוצה לדבר. חבר הכנסת סמוטריץ', אתה עומד על ההסתייגות או עומד על רשות הדיבור? אני עומד על רשות הדיבור. אז לפנים משורת הדין, כדי שלא תהיינה פה תקלות, אני מודיע לפרוטוקול שאתה לא עומד על ההסתייגות אבל אני אאפשר לך לפנים משורת הדין לדבר וכך אנחנו ניישב את העניין.

באין הסתייגויות, בגלל שחבר הכנסת סמוטריץ', שהתווכח בוועדה, בסופו של דבר אנחנו לא יכולנו להסכים לזה אחרי שדיברנו עם השרים. לאור האמור אבקשכם לאשר את הצעת החוק המונחת בפניכם בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. אני מעריך מאוד את טוב ליבך בעניין, בגלל שבאמת הוא ביקש רשות דיבור. זה לא היה מדויק מכיוון שאנחנו לא היינו צריכים להכניס את זה בחוק, אבל טוב נהגת, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת סמוטריץ', רבותיי חברי הכנסת, תודה רבה. תודה רבה. אם כן, יש לנו למעשה שתי בקשות רשות דיבור. אם כך, הראשונה שבהן של חבר הכנסת מיקי לוי. איפה חבר הכנסת לוי? חבר הכנסת מיקי לוי נמצא. בבקשה, לרשותך חמש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, הצעת החוק שמונחת לפנינו לקריאה שנייה ושלישית עברה בקריאה ראשונה בוועדת הכספים. נשאלו שאלות מאוד מאוד קשות לפשר הצעת החוק הזאת. מדוע רשות שדות התעופה זקוקה לקבל הלוואה חיצונית מגורמים פיננסיים חיצוניים? והתשובה היא פשוטה: רשות שדות התעופה בשנה החולפת שילמה 1.25 מיליארד שקלים למשרד האוצר. רשות שדות התעופה, יחד עם החברות הממשלתיות, עד 2013 רובן היו רושמות הפסדים כספיים לא קטנים, ולא פעם אחת נדרשה המדינה להכניס את ידה לכיסה ולתמוך באותן חברות ממשלתיות כדי שיחזיקו את עצמן, למתן שירותים חיוניים, בוודאי ובוודאי, להחזיק את הראש מעל פני המים. החל מ-2013, בעקבות שינויים שנעשו, ואני מקווה שלא יפגעו בשינויים האלה, מבחירת דירקטורים עצמאיים בעלי מקצוע ועד שינוי תפיסה של ניהול עצמי של אותן רשויות, הרשויות האלה החלו להרוויח כסף, ולא מעט כסף, ולא רק להחזיק את עצמן אלא לשלם מהרווחים שלהן למשרד האוצר. אותו דבר היה עם רשות שדות התעופה, שעברה לניהול עצמאי, לא תלוי. לא רק שהיא לא רשמה לעצמה הפסדים, אלא נהפוך הוא: היא החלה לרשום רווחים בדוחות הכספיים, רווחים נאים מאוד, עם ניהול עצמי נכון, כאילו מנהלים חברה כלכלית לכל דבר ועניין.

פותחו גם בתוך הרשות עצמה פיתוחים שונים, ותחזוקה ושיפורים משמעותיים בשדה עצמו ובמבנים עצמם. בשנה החולפת, כפי שציינתי, נדרשה רשות שדות התעופה להעביר 1.25 מיליארד שקל לאוצר המדינה. חלק מהכסף הזה עבר לרשויות מקומיות כדי לפצות אותן על תשתיות שלהן שמצויות מסביב לשדה התעופה, תשתיות שנשחקות, ופיצוי על הרעש שנגרם להן. אנחנו בירכנו על כך גם בוועדת הכספים, למרות שאני חשבתי שצריך לפצות רק את אלה שמסביב לשדה התעופה ולא את אלה שנמצאים במרחב השני של השדה. רשות שדות התעופה, בעקבות הקורונה, נקלעה לקשיים. מכיוון שהעבירה את הרווחים שלה למשרד האוצר, היא נקלעה לקשיים כלכליים. משנקלעה לקשיים כלכליים, מייד, חודש או חודשיים לאחר תחילת הקורונה, העובדים ויתרו על 10% משכרם כדי להחזיק את הרשות עם הראש מעל פני המים. לאחר מכן, על 15%, ובעת האחרונה, מזה כמה חודשים, ה-level של ההנהלה הבכירה מוותר על 25% משכר המנהלים. יש לברך על הצעד הזה ולגלות הבנה. הצעת החוק שמונחת לפנינו פשוטה מאוד: לאפשר לרשות שדות התעופה לקבל הלוואות מגורמים חיצוניים, ואם אינני טועה, להחזיר אותן במהלך 15 שנים. רשות שדות התעופה היא גוף איתן, מנוהל היטב, ואין לי בכלל ספק שהוא יכול לעמוד במטלה הזו של החזר ההלוואה שהוא אמור לקחת כדי להכין את עצמו לפתיחת השמיים. אני קורא לכל חברי הכנסת, אופוזיציה וקואליציה, להצביע בעד ההצעה הזו. הצעת החוק הזו בהחלט ראויה. תודה רבה, אדוני.

אני מזמין את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בבקשה. אחרי חבר הכנסת סמוטריץ' אנחנו נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, אדוני יושב-ראש הוועדה, חברי הכנסת, אני באמת לא מתכונן עכשיו לחזור כאן על כל ההערות, את חלקן אמר חבר הכנסת מיקי לוי עכשיו, שהיו לנו לחוק הזה במסגרת דיוני הוועדה. נדמה לי שעל רקע התחייבות האוצר ב-2018, כשנלקחו אותם מיליארדים של רשות שדות התעופה וניתנה התחייבות שככל שרשות שדות התעופה תזדקק לאותה רשת ביטחון משרד האוצר יעניק אותה, מן הראוי שכך יהיה. סברתי, וזו ההסתייגות שהגשתי, שלא נדרשת החלטת ממשלה נוספת כדי לאשר. אבל אני באמת לא רוצה להיכנס לאירוע הזה. אני רק רוצה לנצל את הדקה,

כדי לומר, יש לך, לא, לא, באמת דקה כדי לומר מילה טובה לאנשי רשות שדות התעופה, מהמנכ"ל גנות ועוזריו ומנהל נתב"ג זכאי, מגדל הפיקוח ואחרים, וכמובן העובדים. רשות שדות התעופה הייתה הראשונה לפגוש את המשבר הזה, אני מזכיר,

חודשים-חודשים קודם, הענף הראשון שנפגע היה ענף התעופה, ורשות שדות התעופה הייתה הגורם הראשון/ עוד לפני שהממשלה הבינה מי נגד מי ונכנסה למשא ומתן מול ההסתדרות והעובדים, והתחילה לגבש מתווים לשירות הציבורי, רשות שדות התעופה עשתה את זה בעצמה. היא נכנסה לצעדי ההתייעלות מאוד טובים, מאוד קשים, באחריות גדולה. ושוב, לומר מילה טובה גם להנהלה, גם לעובדים. אני סמוך ובטוח, מהיכרותי עם הרשות, עם יכולותיה, עם עוצמתה,

בעזרת השם, תתאושש מהמשבר הזה, כמו כולנו, כמו המדינה כולה. אז באמת, תודה. אנחנו מקווים ומצפים לימים טובים יותר בכלל במדינה, ובתחום התעופה בפרט.

ואני מבקש להצטרף לדברים שלך. בעת הכהונה שלי כשר התיירות זכיתי לעמוד באמת מקרוב על העבודה העצומה שעשתה רשות שדות התעופה, שעשו העובדים, והיה להם חלק גדול בהישגים שהגענו אליהם בהעלאת מספר התיירים שהגיעו לארץ. אני חושב שבהחלט הם ראויים לעזרה ולסיוע. ואני גם חושב שזו השקעה טובה, מכיוון שמהר מאוד המערכת הזאת תחזור לפעול ותחזיר בריבית דריבית את ההשקעה שאנחנו נדרשים להשקיע בה בימים אלה. אם כן, חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. בבקשה לשבת. נא לשבת כדי שאנחנו נוכל לעבור להצבעה. ביציע, נא לשבת, חברי הכנסת האוזר, מרגי. חברי הכנסת האוזר, מרגי, כל אחד צריך פה הזמנה אישית. נא לשבת. נא לשבת. חברת הכנסת מלינובסקי, אם אני מזהה נכון, עם הגב, נא לשבת. נא לשבת. חברת הכנסת מלינובסקי, איך את רוצה שננהל ככה ההצבעה? נא לשבת. מפריע לך?

אין בעיה. את יכולה לשבת בכל כיסא שאת רוצה, רק לשבת. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה. מאחר שלהצעת החוק אין הסתייגויות, אנחנו עוברים מייד להצבעה בקריאה שנייה כנוסח הוועדה על הצעת חוק רשות שדות התעופה (תיקון מס' 12, הוראת שעה), התשפ"א 2020, בקריאה שנייה.

סעיפים

43, בצירוף קולו של חבר הכנסת סמוטריץ', אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך, אני קובע שהחוק אושר בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק רשות שדות התעופה (תיקון מס' 12,

התשפ"א 2020, בקריאה השלישית. הצבעה. חוק רשות שדות התעופה (תיקון מס' 12, הוראת שעה), התשפ"א 2020,

בעד, 42 בצירוף קולו של חבר הכנסת סמוטריץ', אין מתנגדים, נמנע אחד.

אני קובע שהצעת חוק רשות שדות התעופה (תיקון מס' 12, הוראת שעה), התשפ"א 2020, התקבלה בקריאה שלישית ונכנסה לספר החוקים. מכאן, חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום: הודעת הממשלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה בדבר החלטותיה כדלקמן: א. להעביר לשר אריה מכלוף דרעי את סמכויות השר לשירותי דת לפי חוק שירותי הדת היהודיים , התשל"א 1971, לפי חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו 1996, ולפי סעיף 99 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965, בקשר למועצה האזרחית חוף אשקלון, למועצה האזורית באר טוביה, למועצה האזורית מרחבים ולמועצות הדתיות באותן רשויות, וזאת כל עוד השר יעקב אביטן מכהן בתפקיד השר לשירותי דת.

להעביר לשר אריה מכלוף דרעי את סמכויות השר לשירותי דת לפי חוק שירותי הדת היהודיים , התשל"א 1971, לפי חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו 1996, ולפי סעיף 99 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965, בקשר למועצה הדתית ולעיריית אשקלון, וזאת עד ליום 17 בנובמבר 2020. אני מזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת דוד אמסלם למסור את ההודעה. בבקשה.

החליטה, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, כדלקמן: א. להעביר לשר אריה מכלוף דרעי את סמכויות השר לשירותי דת לפי חוק שירותי הדת היהודיים , התשל"א 1971, לפי חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו 1996, ולפי סעיף 99 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965, בקשר למועצה האזורית חוף אשקלון, למועצה האזורית באר טוביה, למועצה האזורית מרחבים ולמועצות הדתיות באותן רשויות, וזאת כל עוד השר יעקב אביטן מכהן בתפקיד השר לשירותי דת.

להעביר לשר אריה מכלוף דרעי את סמכויות השר לשירותי דת לפי חוק שירותי הדת היהודיים , התשל"א 1971, לפי חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו 1996, ולפי סעיף 99 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965, בקשר למועצה הדתית ולעיריית אשקלון, זאת עד ליום 17 בנובמבר 2020. בהתאם לסעיף האמור בחוק-היסוד, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטה בדבר העברת סמכויות זאת.

תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, האם עוד מישהו מעוניין להירשם לדבר?

אני סוגר את רשימת הדוברים ואנחנו נעבור לדיון עצמו. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אלי אבידר, איננו, חבר הכנסת יבגני סובה, איננו, חבר הכנסת ווליד טאהא, איננו. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. את יכולה לדבר שם למעלה, אם את מעוניינת. בבקשה. כנסת נכבדה, יו"ר נכבד.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין ברשות דיבור. חבר הכנסת מרגי, אנא. בבקשה. (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: שלחנוךָ להביא הדרכה ורחמים על שוכני העולמים. בימים האחרונים כולם מדברים על מה שקורה בצרפת ועל הפגיעה בשליח, עליו התפילה והשלום.

שמקרון טוען שהוא האחראי לחירויות וזכויות האדם הוא,

(אומרת בערבית: שלחנוךָ להביא הדרכה ורחמים על שוכני העולמים.) תסתכלו על המשוואה הזאת. מי שמביא אור לעולם ורחמנות הלכה

תחת ממשל צבאי, שהוכרז על האוכלוסייה הערבית עם כינון הממשלה הזמנית, ובהוראת מפקד פיקוד מרכז בצבא, הוקדם באותו היום העוצר הלילי היומי שהיה מוטל על היישוב לשעה 17:00 מבלי שהיה אפשר ליידע את כל החקלאים שיצאו בבוקר לעבודתם על דבר הקדמת העוצר. כשנשאל מפקד פיקוד מרכז יששכר שדמי על ידי חייליו איך יתנהגו עם התושבים שיחזרו ליישוב אשר לא ידעו על הקדמת העוצר, הוא ענה: אללה ירחמו. ההודעה על הקדמת העוצר נמסרה למוח'תאר היישוב כחצי שעה ממועד היכנסו לתוקף. כששאל המוח'תאר כיצד ינהגו באלה שיחזרו אחרי שעה 17:00 ולא ידעו גם הם על הקדמת העוצר, ענו לו שהם ידאגו לכולם. בשעה 17:00 בדיוק החלו התושבים לחזור ביחידים ובקבוצות. כל מי שהגיע התבקש לעמוד בשורה. נשים,

זקנים וילדים נתבקשו לעמוד בשורה ונורו למוות, הוצאו להורג ללא הבחנה. הידיעה על ההרג ההמוני שמתבצע בכניסת היישוב התפשטה מבית לבית, וזרעה אימה ופחד בממדים אכזריים. בכל פעם שירו באדם אחד או בקבוצת אנשים מישהו דאג להעביר במכשירי הקשר של הצבא את משחק המספרים, אחד פחות, עשרה פחות, 20 פחות, עד שהמספר הגיע לעשרות הרוגים. מדינת ישראל ניסתה להסתיר את דבר הטבח, וקבורת הנרצחים הוסיפה לכאב העצום ולפחד שפקד את הכפר דאז. גם המשפט שנערך לרוצחים,

לא הוסיף להרגעת היישוב, ואחרון הנאשמים יצא מהכלא בשנת 1960. מי שנאשם ברצח עשרות אנשים יצא מהכלא עוד בשנת 1960. נא לסיים. כתם הטבח, היושב-ראש, ממשיך להיות על המצח של המדינה, נא לסיים. שלא הכירה בחלקה בטבח עד עצם היום הזה. משפט אחרון: מכאן אני קורא לממשלה להכיר באחריות המדינה לטבח שעשו חייליה, על כל המשתמע מכך, משפטית, היסטורית, ערכית וכספית. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה.

מהבוקר אני מקבל המון פניות בבקשה אחת: תגיב לכתבה, או יותר נכון תחקיר שפורסם אתמול בערוץ 13 וכולו מוקדש לחוק הדרכונים שעבר בכנסת לפני כשלוש שנים. מי שעשה את התחקיר זה עיתונאי מוערך, רביב דרוקר, שאני חייב להגיד, אני מכיר אותו אישית הרבה שנים. אני רוצה לפנות אליו.

אני פונה אליך לא כחבר כנסת אלא גם כעיתונאי לשעבר: אני ראיתי את התחקיר, ואני רוצה להגיד לך, רביב, שזאת לא עבודה שתוכל להתגאות בה. אני גם אנמק את עצמי. בפניות שקיבלתי ובגינויים שקיבלתי מהבוקר, מה שמאחד את כל הפניות, הייתי אומר, זה הניסיון להדוף את ריח הגזענות שבא מהתחקיר הזה. בלי שום קשר לשיוך הפוליטי, בלי שום קשר לשיוך המפלגתי, אדוני היושב-ראש, וגם בלי שום קשר לשיוך החברתי, רוב-רובם של האנשים שאני שוחחתי איתם מאתמול בלילה והיום בבוקר, פשוט מתקוממים ורוצים להגיד שזה לא תחקיר, זו חלטורה אחת גדולה.

אני שואל את עצמי, ואני גם שואל את מי שעשה את התחקיר הזה, מה הבעיה? אם אנשים פועלים על פי החוק, אז מה הבעיה שאנשים יפעלו על פי החוק? אני חושב שהחוק הזה, אתם חוקקתם אותו, בלי שום ספק.

אתה, אל תפריע לי. חבר הכנסת סמוטריץ', בבקשה. חבר הכנסת סמוטריץ', את הדברים ההזויים שלך אתה כבר אמרת על חוק השבות. אתה גם נעלמת כשהייתה הצבעת אי-אמון שלך, אז תן לי לדבר, אחר כך תגיד את הדברים שלך.

אתה לא צדקת. אפילו במילימטר לא צדקת. מה שאני רוצה להגיד זה שבתחקיר הזה מצאו שלושה סלבים,

מצאו שלושה סלבים שהם ממוצא יהודי,

מה זה "ממוצא יהודי",

הם קיבלו אזרחות על פי החוק, ומה לעשות, לא השתכנו בישראל, חזרו לארץ המוצא. אני שואל שאלה: מה, הם היו סוחרים בנשק באפריקה? מה, הם העבירו קוקאין ממקסיקו? מה, הם מימנו מיליציות בדרום אמריקה? מה אתה, רביב דרוקר, הופך אנשים שקיבלו אזרחות על פי החוק לחשודים ולעבריינים?

רוצה להגיד עוד משהו. התחקיר הזה זו הסתה פרועה נגד הציבור של העולים. אנשים מגיעים לארץ על פי החוק, גם כאלה שמותר להם לקבל את הדרכון על פי החוק, והם בוחרים, מסיבות שונות, לחזור לארץ המוצא, כי יש להם עסקים, ויש כאלה שחוזרים אחרי שנה-שנתיים.

אנחנו לא חיים בעידן של שנות השבעים והשמונים, כשלא היה אינטרנט והיינו מגיעים לפה וידענו שלא נחזור בשנים הקרובות לארץ המוצא. תודה רבה.

אני כבר מסיים. חצי משפט, אדוני היושב-ראש. מה שאני רוצה להגיד: אני מאוד שמח שהתחקיר הזה, שהוא גזעני, גרם להרבה אנשים להתאחד. ואני שמח שיושב-ראש ועדת הקליטה והתפוצות אמר הבוקר, ביום העלייה, אדוני היושב-ראש, את המשפט הכי חשוב, שהוא יקיים דיון בנושא הזה, ואנחנו עוד נשמע הרבה על הדבר הזה.

תודה רבה. חבר הכנסת אלי אבידר, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כל בר-דעת מבין שנתניהו אינו מתכוון לעמוד בהסכמים עם כחול לבן, וגם אין לו כוונה להגיע לבית המשפט. הוא לא מעביר תקציב כמסוכם, ושני עורכי הדין שלו עוסקים בדבר אחד,

הסקרים מנבאים לו מפלה. כל שבוע שחולף מכניס עשרות אלפי אזרחים נוספים למעגלי האבטלה,

הציבור מאשים אותו. לא נשאר עוד את מי להאשים: הפקידות הבכירה התפטרה, את השרים הוא סירס. נתניהו הוא האשם המרכזי במצב שנוצר. מדינת ישראל אדומה. העיניים במדינת ישראל אדומות, מדמעות המובטלים, הייאוש והעוני, אזרחים טובים שנתניהו הרס להם את החיים. הם צופים בו במסיבות העיתונאים ולא מאמינים שהוא חוזר על אותן סיסמאות: אנחנו סיפור הצלחה, מאירופה באים ללמוד מאיתנו, הצלחנו בענק. בשכונה היו אומרים: מילים כמו חול ואין מה לאכול. המשפט הזה רלוונטי היום יותר מתמיד. חברותיי וחברי הכנסת, היועמ"ש הבהיר שהגשת שלושה כתבי אישום היא המקסימום שהוא מסוגל ורוצה לעשות בעת הזאת. אבל יש לו אחריות נוספת, לא פחות חשובה: אביחי מנדלבליט חייב לעדכן את הציבור על גישושים לעסקת טיעון מבאי כוחו של נתניהו. זוהי חובתו המוסרית. גם אם הוא בטוח שמדובר בגישוש מקדים, או אפילו בגישושון, וגם אם הגישושון נזרק לחלל האוויר לאחר שבא כוחו של נתניהו לוגם מספל קפה ואומר: מה מנדלבליט היה אומר אילו היינו מציעים? הציבור הישראלי זכאי לדעת. וזו אינה חובתו של מנדלבליט לבד, זוהי גם חובתם של המשנים והעוזרים האישיים שלו, של ממלא מקום פרקליט המדינה, המשנים והעוזרים שלו, של אנשי פרקליטות מחוז מיסוי וכלכלה. זוהי חובתו של כל אחד מהם ליידע את הציבור שבא כוחו של נתניהו החל בגישושים לעסקת טיעון. גם לנו יש אחריות, להגדיל את המחאה. במוצ"ש הקרוב חייבים לעלות לבלפור, אבל רק באוטובוסים. מאות רבות של אוטובוסים מלאים במפגינים מכל קצוות הארץ יביאו את הסיוט הזה לכדי סיום. אדוני היושב-ראש, נתניהו ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים. במוצ"ש הקרוב 300,000 מפגינים בבלפור, עד שיתפטר. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אלי אבידר, תודה רבה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, היום בישיבת הוועדה לזכויות הילד נחשפו נתונים מבהילים על קצב התמותה של ילדים ושל תינוקות בנגב בפרט, אבל בכלל בחברה הערבית. מהנתונים עלה שמספר התינוקות שמתים בשנה בחברה הערבית הוא כפול מאלה בחברה היהודית, בחברה הישראלית בכלל. אבל בנגב המספר מבהיל ומפחיד. יש שם יישובים שבהם פי חמישה מהחברה הישראלית בכלל, יש פי שישה, ויש מקומות שזה עד כדי כך שקצב התמותה ומספר הילדים המתים הוא פי שמונה מאשר בשאר החברה הישראלית. והשאלה הנשאלת, למה המספרים האלה, המבהילים האלה, המפחידים האלה? ומה הסיבות, אדוני היושב-ראש, למצב הנוראי הזה? כולנו רואים את הזלזול בחיי אדם שקורה בכפרים הלא-מוכרים. יש לנו יישובים של אלפי תושבים שאין בהם טיפת חלב. פשוט מאוד. וכשפונים, הסיבה הפשוטה היא שהכפר לא מוכר. יש שם בית ספר, דרך אגב. יש שם ילדים שלומדים בבית ספר, ובחלק מהם יש כביש גישה. אבל משום מה, טיפת חלב אין. האימא ההרה, נשים הרות, צריכות להתנייד עשרות קילומטרים כדי להגיע ליישוב מוכר, אם זה בקרבת באר שבע או ערד או דימונה, להגיע לשם, ואז מתפלאים על המספרים הנוראיים האלה. ביישוב א-זרנוק, למשל, יש אלפי תושבים. יש בית ספר יסודי, יש סניף של קופת חולים, יש אפילו בית ספר תיכון שנפתח בשנה שעברה, אבל משום מה, אתה שוכח, קרקע פרטית, אבל משום

המפלגה שלך, חמש שנים לקחה את הנגב אחורה עשרות שנים, משום מה אין טיפת חלב. בתל ערד למשל יש בית ספר יסודי, יש אלפי תושבים מסביב, אבל שוב אותה סוגיה. בכפרים המוכרים יש מחסור עמוק בשירותי בריאות. דבר חמור יותר מכך הוא המחסור באחיות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בחלק מהמרפאות פשוט אין אחיות. הייתה תוכנית, אדוני השר, הייתה תוכנית להכשרת אחיות בנגב, באוניברסיטת בן-גוריון, לפני כמה שנים. היו 50 אחיות. אני לא יודע מה הסיבה, אבל התוכנית נעצרה. והשכר שאחיות מקבלות במרפאות האלה, בעיקר כשהן שייכות למשרד הבריאות, השכר נמוך.

וכאן אין הבדל בין אחיות יהודיות או בדואיות, בכלל אנשים לא מגיעים לשם, והחברה משלמת מחיר כבד. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. אדוני היושב בראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, השופט בדימוס אורי שוהם, נציב תלונות הציבור, אמר שצריך לבחון שוב, צריך לבחון אם הגאון הרב יצחק יוסף יכול להמשיך לכהן כדיין בבית הדין הגדול. השופט בדימוס מתנהג אל הרפורמים כאילו הוא עובד אצלם, לוביסט שלהם. הרי מה אמר הרב יצחק? שאותם אלה מזייפים את היהדות.

אין לנו בעיה עם אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות. אנחנו מקרבים, ואם הוא לא רוצה להתקרב, אנחנו נמשיך ונכבד. אבל מתי כואב לי? כאשר אדם רוצה לזייף אותי, כאשר אדם רוצה לזייף את התורה שלי, את היהדות שלי. מה הם רוצים לעשות? להכניס עוד ועוד אנשים ולהגיד שהם יהודים. גיור רפורמי זה לא גיור. הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, כבר אמר עליהם שהם עוקרים את תורת ישראל, עוקרים את תורת ישראל. אנחנו הרי באים לקרב, וכאשר אדם רפורמי בא ואומר שהגיור שלו, אימא שהיא לא יהודייה יכולה להיכנס תחת כנפי היהדות בלי גיור, בלי כלום, בעצם מה הוא אומר פה? עוד ועוד גויים. האם לזה ייקרא יהדות, זרם ביהדות?

זו לא יהדות. אנחנו באים ומגבים ונותנים ועושים הכול כדי לקרב אחד אל השני. אבל אנחנו נסמכים גם על דעת גדולים, מרן רבנו עובדיה יוסף, ובנו ממשיך דרכו הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לישראל, שאין חולק עליו, אין חולק על דבר כזה שהוא בא ומקרב. הוא יכול להדיח אותו? הגיע הזמן שנציב תלונות הציבור בדיינים יבוא מן הדיינים שמבינים מהי יהדות, מהי תורת ישראל, ולא יבוא מלוביסטים של הרפורמים כמו אורי שוהם. חבר הכנסת ינון אזולאי,

אני מצטרף לדבריך. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה, אינו נוכח. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ',

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת,

צריך לקרוא לילד בשמו. מה שאתם עושים עכשיו זאת הלאמה של משרד הדתות ושל מערך הכשרות במדינת ישראל, הלאמה על ידי מדינת המשפטנים. יושב-ראש הכנסת נענה לבקשתי, ביקש מדינה זילבר את חוות הדעת, והיא הונחה ופורסמה לחברי הכנסת. זו חוות דעת מופרכת ברמות שסטודנט למשפטים שנה א' סמסטר א' מבין עד כמה היא מופרכת. זה שהשר אביטן לא יכול לעסוק בעניינים ספציפיים שנוגעים למועצה האזורית חוף אשקלון, שהוא עדיין מכהן בה,

גם זה בעיניי מאוד בעייתי, מה זה יוצאים לחל"ת

אם לא צריך רב, נפטר את כל הרבנים,

ואם צריך רב, אז צריך רב. הלכת להיות סגן ראש עיר או הלכת להיות שר דתות, תמנה רב אחר. איזה מין דבר זה ששומרים לך את התפקיד כרב בחל"ת? מי ייתן את השירותים האלה? אבל שימו את זה רגע בצד. אני מוכן לקבל ששר הדתות לא יכול לעסוק בעניינים שנוגעים במישרין לחוף אשקלון, גם לאשקלון, שעד עכשיו הוא כיהן שם כסגן ראש עיר, נניח. יש לו אחים בשני מושבים, לא רלוונטי, אבל נניח. לטעון ששר הדתות לא יכול לעסוק בכלל במה שנוגע לתנאי עבודתם ומשכורתם של רבנים כי הוא רב זה מופרך לחלוטין.

יועצים משפטיים יכולים להיות מעורבים בחקיקה שנוגעת לייעוץ המשפטי לממשלה? חוק היועמ"שים, יגידו כן,

נביא חוקים אחרים.

הם יכולים לקבוע מה תפקידם וסמכויותיהם של היועצים המשפטיים ושל פרקליטי המדינה, זה בסדר גמור, אבל שר הדתות לא יכול להתעסק במה שנוגע לתנאים ולשכר וכולי של רבנים,

מה רוצים, שנביא סנדלר להיות שר דתות? סוף-סוף הביאו שר דתות שמבין בענייני יהדות, שמבין בצורכי הדת, שיודע להתעסק איתם.

הוא לא יכול להיות שותף לעיצוב ההסדר הממשלתי החדש שמתגבש בחקיקה,

אתם יודעים מה זה לקבוע ששר מנוע מלהיות מעורב בגיבוש חקיקה?

זאת הדרך של המשפטנים לבצר את השליטה שלהם במשרדי הממשלה. או שיבוא שר טמבל שלא מבין שום דבר והמשפטן יקבע,

אם יבוא שר חכם שבא מהתחום ומבין עניין, אז נגיד שהוא בניגוד עניינים, נעיף אותו הצידה, ואנחנו נקבע. עכשיו אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, חד-משמעית: השר אביטן מתנגד למתווה ההזוי שמקדמים הגורמים המשפטיים במשרד הדתות להפרדת משגיח מושגח, להקמת תאגידי כשרות אזוריים. יש תזכיר חוק שהונח על השולחן. הרבנות הראשית מתנגדת, ועדה מקצועית שהרבנות הראשית הקימה מתנגדת והשר אביטן מתנגד. אז מה עושים המשפטנים כשיש שר שמתנגד? נקבע שיש לו ניגוד עניינים ונזרוק אותו. אז ניסנקורן יכול להתעסק בעניינים שנוגעים להסתדרות, ויועצים משפטיים יכולים לדון גם במה שנוגע לתפקידם וסמכויותיהם, ושר חקלאות יכול להיות חקלאי, וחברי הכנסת יכולים לקבל ולהצביע על חוקים שבסוף משפיעים גם עליהם, בענייני מיסוי, באין-ספור עניינים אחרים, אבל חס וחלילה ששר הדתות יתעסק בעניינים. עכשיו תראו, להוציא משר הדתות את ענייני הכשרות זה בערך, אגב, ברמת המקרו, לעצב הסדרים ל-100 שנה קדימה, זה כמו להגיד לשר הביטחון: אני מוציא ממך את העיסוק בחי"ר, אסור לך להתעסק בחיל רגלים, או בכלל אני מוציא ממך את צה"ל. הרי מה כבר עושה שר דתות? יש לו נישואים וגירושים, יש לו כשרויות, יש לו קבורה, ומקוואות. זה משרד הדתות. אז אתה לוקח לו את אחד מנושאי הליבה הכי משמעותיים.

עכשיו, בינינו,

מחילה, עוד חצי דקה.

מה, דרעי יתעסק בזה? חבר הכנסת אזולאי, השר דרעי יתעסק בזה? אתם לא הולכים עכשיו להעביר משר הדתות לשר דרעי. לא תהיה לו דקה להתעסק עם זה. אתם הולכים עכשיו להזיז את השר הצידה ולתת לפקידים וליועצים המשפטיים לנהל את המדינה.

כל אחד שיצביע, אתה יודע מה, אני הולך להחתים עכשיו על הצבעה שמית לדבר הזה. וכל אחד שיצביע עכשיו בעד יאבד את זכותו לדבר נגד השתלטות המשפטנים על ממשלת ישראל, כי אתם עושים את זה בידיים שלכם. תתביישו לכם. תודה רבה. חברת הכנסת קרן ברק,

חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אקריא פה דברים שקראתי היום וכתבה חן ארצי-סרור, דברים חשובים. היא כותבת כך כדאי לכם להקשיב: "רק ממשלה עצלנית ורשלנית יכולה הייתה לייצר מתווה כל כך גרוע עבור ילדים וילדות שטרם למדו צורת אות. רק ממשלה שאזרחיה שקופים בעיניה, ממשלה מוכת היבריס, יכולה לחשוב שהגיוני שילדי כיתות א' וב' הרכים, שלא ישבו בכיתה חודש ברצף, צריכים ללמוד רק חצי מהשבוע. הכול ידוע מראש ולא נשכח לרגע מהלב.

מורות ומורים, מנהלות ומנהלים זועקים כבר מהחופש הגדול שנדרשת תוכנית נבונה שתאפשר חיים תקינים לצד הנגיף. הקפסולות הן לא המצאה שנפלה עלינו בחודש חשוון, והעובדה שפתיחת מערכת החינוך באופן לא מבוקר גרמה לקפיצה בתחלואה היא אמת שמפמפמים פה כבר ארבעה חודשים. אז יתכבד שר החינוך מר יואב גלנט, האלוף יואב גלנט, כפי שהוא מדגיש בכל הזדמנות, ויספק תשובות. לאן הוא נעלם? למה הוא לא מתראיין? ייתכן שאדוני בכל זאת מפחד ממשהו? יתייצב שר הבריאות יולי אדלשטיין ויסביר למה רק עכשיו משרד הבריאות הענק חשב על הרעיון הגאוני של לימודים בקבוצות קטנות. יעלה ויבוא שר האוצר ישראל כץ, מי שכל צמרת משרדו הניחה את המפתחות והתפטרה, וייתן דין וחשבון לציבור מדוע לא נמצא תקציב, תקציב, אולי באמת צריך להתפלל לשחרורו מהשבי הפוליטי שאליו נחטף. ומעל כולם יזומן ראש הממשלה מר בנימין נתניהו להתבונן בילדים ובילדות האלו, בהוריהם המותשים, במורותיהם העייפות, ויודה בפה מלא: אתם לא מעניינים אותי. החרדים ממלאים את החיידרים? סבבה, נעלים עין, צריך למצוא מתווה לישיבות?

לא ננום ולא נישן, ילדה בת שש מאשקלון וילד בן שבע מחיפה צריכים לרכוש הרגלי למידה, לפגוש חברים, ללמוד לקרוא? לא מעניין אותי. אני ראש הממשלה שלכם, ילדים יקרים, וזה לא מעניין אותי, כי אני וממשלתי החלטנו ללכת על הפתרון הגרוע שהכנו מבעוד מועד במקום לייצר פתרון סביר והגיוני. זה המסר היחיד שיצא מממשלת ישראל אמש. לכנות את ההתנהלות הזאת חלמאות זו הנחה נדיבה מדי. זו ערלות לב, עיוורון ששמור רק למי שמנותקים באופן עמוק מהבלי העולם הזה. אם מישהו חושב שהשלום שפרץ מרטיט לבבות והמלחמה בפרקליטות מגייסת את השורות, נראה שהוא לא ביקר באף בית בישראל בימים האלה. לשים פס על ילדים קטנים אך ורק מתוך עצלות זהו שיא חדש של שפל". ממשלה שנכשלה בתפקידה.

תודה רבה. חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, לפני יומיים עברתי בעיר עכו, העיר שלי. ניגש אליי צעיר שנהג באופניים עם ילד קטן מאחור. אני לא הכרתי את הבן אדם, כמובן הוא הכיר אותי. הוא ניגש ואמר לי: חברת הכנסת, תגידו, השתגעתם שם? נפלתם על הראש? מה אתם רוצים מאיתנו? שאלתי אותו מה הסיפור, ואז הוא אמר: תשמעי, אני עובד בשווקים. מאז שנולדו הילדים שלי, הוא סימן על הילד שהיה איתו, הבטחתי לעצמי שאני אאכיל אותם מעבודה קשה שאני אעשה. אתם לא נותנים לי לעבוד בימים האלה. אין לי כבר כסף להאכיל את הילדים. אתם רוצים שאני אחזור לסחור בסמים, כדי שאני אוכל לפרנס את המשפחה שלי? אלה דברים מאוד מזעזעים לשמוע מאנשים שכבר רעבים לפת לחם, בגלל שהחלטות הממשלה הזאת הן כבר החלטות הזויות, ואי-אפשר להבין את ההיגיון שעומד מאחוריהן. פותחים את המרכולים הגדולים והסופרמרקטים וסוגרים את החנויות הקטנות, לא מאפשרים לשווקים לעבוד למרות שהם בשטח פתוח, לא נותנים לאנשים להתפרנס בכבוד, משאירים צעירים בני 18 עד 20 בלי שום הכנסה למרות שהם שילמו לביטוח לאומי בכל התקופה שהם עבדו. מילא אם זה היה חודש אחד, מילא אם זה היה חודשיים. אנחנו כבר כמעט שנה. משפחות רוצות לחיות בכבוד, מעמיסים עליהן את העול של ארנונות למגורים. פטרנו את העסקים, אבל משפחות שחיות והידרדרו מתחת לקו העוני צריכות להמשיך לשלם את הארנונה. העיריות עושות גבייה ולפעמים עושות אותה באגרסיביות ובצורה ברוטלית. פתרונות, מצד אחד אנחנו שומעים את ראש הממשלה אומר שאין לו כסף לקפסולות לכיתות א' וב', אבל יש כסף לקנות מטוסי F-35. כדי לממן את זה יש כסף במדינה, אבל לממן את האזרחים שאנחנו מפילים מתחת לקו העוני, לפתוח מחדש את המשק, לפתוח את בתי הספר ולממן קפסולות, אין כסף. זה כבר בלתי נסבל. אני חושבת שהגיע הזמן שהממשלה הזו תבין שהיא לא מנהלת את המשבר, אלא המשבר מנהל אותה. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יצחק פינדרוס. תודה

אדוני היושב-ראש,

ועדת כספים, ועדת חוקה, ועדת כלכלה, כדי להטיל אור, או פרוז'קטור, תרתי משמע, על חוסר המחשבה בהטלת סגר כללי על כלל המגזרים ועל כלל המקצועות. אני אתן רק דוגמה אחת לכך, כל נושא ההזדעקות שלי לגבי הצימרים. מה ההיגיון לסגור צימרים? אתם יודעים מה, אני שמח שהיה תקל, או מין,

אוהל בשטח. תכף אני אגיע. היה "עימות" עם גרשיים, אני אומר, כי פרופ' גרוטו התרגז עליי.

זה בסדר. מודה ועוזב ירוחם. אין לי בעיה עם זה, אני מבין את הלחץ שהוא נמצא בו, ואף שוחחנו. אבל מה ההיגיון לסגור צימרים? הרי מותר לנסוע ממקום למקום. נוסעת משפחה, כקפסולה, לצימר בצפון או בדרום או בכל מקום אחר שתחפוץ. הצימר הוא בדיוק כמו הבית שלה, נוקה וחוטא לפני כן, והיא יכולה להסתובב מחוץ לצימר כקפסולה גרעינית משפחתית. 1,000 משפחות, 1,000 משפחות מקיימות צימרים ואיבדו את מקור פרנסתן. אז שמחתי לשמוע את השר אדלשטיין אומר היום: כן, למה לא נפתח צימרים? אז אני שמח שהיה בלגן והערנו את זה, וזה פתח את החדשות היום. זה נתן אור ירוק שכן אפשר לפתוח את הצימרים. סתם לדוגמה: ביום שישי צלצל אליי לטלפון מטפל שמטפל בילדים עם בעיות מסוימות, עם צרכים מיוחדים, ולא רק, ילדים שחוו טראומה משפחתית של אובדן, שחוו טראומה משפחתית של גירושים. הוא מטפל בהם בסיוע של חיות, כדי לתמוך בהם, וזה יכול להיות כל סוגי בעלי החיים. הילדים האלה מקבלים תמיכה ושביב של תקווה. יש לו דונם שלם של מגרש טיפולים, והטיפול הוא אחד על אחד. קליניקה. למה לסגור את זה? אחד על אחד, ילדים שזקוקים לסיוע. אני חושב שאין מחשבה, וכתוב בתקנות שאסור. היום שאלתי בוועדת חוקה את יושב-ראש הוועדה: תגיד, חבר הכנסת אשר, מדוע אסור? עזוב את זה שנישלנו את אותם מטפלים ממקור הפרנסה שלהם, מה על אותם אלפי ילדים שזקוקים לטיפול, למה אנחנו מתנכלים לאותם ילדים? למה אין מחשבה? אז חבר הכנסת אשר הבטיח לי שהשבוע הוא יקיים דיון

שמה אני אגיד לכם, לא עושים שכל, אולי עוולה.

חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יאיר גולן. אני רוצה להביא בפניכם משהו שאני מתפלא עליו מאוד. אני חייב אולי להתנצל בפני אזרחי ישראל ובפני הכנסת, כנראה תקפנו יותר מדי את המשטרה ואת התקשורת, ובגלל זה הם פוחדים להתמודד עם קריאות למרד. אני רוצה לצטט את הרבנית רותם ידלין, מנהלת סמינר גזר, אתם מכירים את המקום הזה: אני מתכוונת לעשות הכול בשביל להחזיר את הילדים. אנחנו רוצים להחזיר את הילדים שלנו לבית ספר ללמוד. אנחנו מבינים את המשמעות על הנפש שלהם. לכן נעשה הכול. אנחנו בסך הכול בעד הילדים. נגד החוק. הרבנית מגזר. אני רוצה לצטט עוד רב, הרב תמיר עידאן, מנהל תלמוד תורה שדות נגב: החלטנו ליזום מהלך של כניסת המורים ליישובים, הקמת כיתות ומוקדים לימודיים, מהלך שהוכיח את עצמו. נמשיך לחשוב על דרכים יצירתיות נוספות לקידום לימודים. יש עוד ראשי ישיבות, בתל אביב, שהונחו להציב שולחנות מחוץ למסעדות שבעליהן מפירים הנחיות כדי לסייע להם. אני התפלאתי. פתחתי את ידיעות אחרונות, פתחתי את מהדורות החדשות, ואני לא רואה את המשטרה ואני לא רואה את התמונות המפחידות מקריאות המרד. אבל זה עוד לא הכול: ראש הישיבה הרב יזהר שי, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, ראש ישיבה חשוב: לא נכון להחזיק ילדים שלא יראו את המורים שלהם. "יש עשרות אלפי תלמידים שפגשו את מוריהם. מצדיע למורים ולמנהלים שהפרו את החוק והוראות הממשלה". לא ראיתי את הזעקה. עכשיו אני אספר לכם על ראש ישיבה עוד יותר חשוב, ראש ישיבת צה"ל, הגאון הרב אביב כוכבי,

התרגיל יתקיים מחר גם במחיר של אלף נדבקים, כי אין לנו ברירה. "העובדה שיש קורונה לא יכולה לא יכולה לשתק את צה"ל. כבר ביטלנו תרגילים, ואנחנו חייבים לאמן את הכוחות, אני מנהל את הסיכונים, והכשירות של צה"ל לא יכולה להיפגע". רבותיי, לצערי הרב כנראה הדברים שלנו כאן פעלו יותר מדי. משטרת ישראל הפסיקה להשליט סדר. התקשורת הפסיקה להתריע על הפרות חוק, ואני מתנצל על זה בפני אזרחי ישראל.

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, תודה רבה. חבר הכנסת יאיר גולן, אינו נוכח. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי.

בבקשה. אני רוצה לדבר ללב שלך. דודי,

אדוני היושב-ראש,

אני פונה אליך כאבא לילדים. אומנם אצלך הם כבר גדולים, אבל פעם הם היו קטנים והלכו לבית הספר. היה או לא היה? אני מבקשת מכל שרי הממשלה: תתאפסו על עצמכם. תקבלו כבר החלטות. תפתחו את מערכת החינוך, כי הילדים שלנו הם קורבנות של האי-יכולת שלכם לקבל החלטות. אני עכשיו מדברת גם כחברה בוועדת הקורונה. אנחנו ראינו נתונים, אנחנו מכירים את הנושא, אני יודעת שיש דעות כאלה ואחרות, אבל לאחרונה לכולם ברור שיש הבדל בין ילדים בגילים שונים. בשלב הזה אנחנו חייבים, אבל חייבים, לשחרר אותם ולתת להם את השגרה, כיתות א'-ב' וג'-ד' כשלב ראשוני, וכמובן בהמשך גם החטיבות והתיכונים. אני רואה, גם כאימא, מה עובר על הילדים. הם באמת מאבדים את זה. אני לא רוצה שאחרי שאנחנו נסגור מחלקות קורונה, למרות שאני לא מאמינה שזה יקרה; יושב מולי אחמד טיבי, וכרופא הוא יודע שהווירוסים לא הולכים לשום מקום, הם תמיד נשארים, פחות או יותר, הם תמיד כאן, אבל אני לא רוצה שאיכשהו הנושא הזה יקבל מימון יותר נמוך, ושאנחנו נצטרך פה לפתוח מחלקות פסיכיאטריות. דברו עם הרופאים. כולם מתריעים על כך שיש בעיות מאוד קשות באוכלוסייה, גם אצל ילדים, שלא מסתדרים, וגם אצל אנשים בגילנו, שפתאום איבדו את העולם שלהם והם צריכים עכשיו עזרה. אני כבר לא מדברת על הגיל השלישי, ששם באמת יש בעיות מאוד מאוד קשות, פסיכיאטריות ופסיכולוגיות, כי הבידוד הזה, אנשי מאבדים אחיזה במציאות. זה מאוד מאוד קשה ומאוד משפיע. בן אדם שהיה עצמאי, מבוגר, לפני הקורונה, פתאום הוא נסגר בבית בין ארבעה קירות והוא לא זז, לא רואה אוויר ולא מקבל אנרגיות. זה משפיע עליו. הוא הופך להיות הרבה פחות עצמאי, מה שנקרא. אז לאור הנתונים שכולנו מכירים, תפסיקו את המחלוקות האלה. תסתדרו ביניכם. אני גם רוצה לפנות לשר הבריאות, שהיום אמר שהוא מתנגד למערכת הצהרונים. אדוני השר, איך אתה מתכוון שאנשים יצאו לעבוד? יש להם ילדים בגיל כיתות א'-ב' ולא יהיה צהרון? אין מצב כזה.

זה לא עובד. אז אני פונה לכל היושבים פה באולם.

אדוני השר, תפעיל את כל כובד משקלך. תטפלו בזה, תודה. תבינו שמאחורי ההחלטות האלה יש אנשים. עוד הערה קטנה, חצי מדינה כבר לומדת, תודה.

חבר הכנסת אנטאנס שחאדה,

חבר הכנסת חמד עמאר,

חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה.

שלוש דקות לרשותך.

(אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: בעוד כמה ימים יחול יום הזיכרון ה-1,442 להולדת הנביא מוחמד, 1,442 שנה שבמהלכן ניסו רודנים,

תפילת האל עליו

שוכרן. (אומר בערבית: אלוהים, התפלל על אדוננו מוחמד.)

אלוהים יברך אותך.) תודה, חבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת יוסף

ואני שמח שאתה מכבד אותנו בנוכחותך. וביקשתי להבין בדיון הזה בוועדת הקורונה מהן התוכניות שממשלת ישראל מציעה לטובת מניעת הדור האבוד של הצעירים בישראל. באמת, באתי עם ראש פתוח להבין מה התוכניות, ושוב התאכזבתי כשהבנתי שממשלת ישראל לא רואה את הצעירים כאוכלוסייה מובחנת, עם בעיות משלה, עם מצוקות משלה, עם צרכים משלה. ומאחר שאין בעיות, גם אין צורך להתאים תוכניות, ולכן אין עבודת מטה לטובת הדור האבוד.

חברים וחברות, חבריי חברי הכנסת, מופקרים לגורלנו. הצעירים בישראל מופקרים, וזה ייצור פה דור שלם שיפספס את ההזדמנות הראשונה להיכנס לשוק העבודה, דור שלם שבהכרח יהיה עני יותר מדור הוריו. והדבר הכי עצוב זה שהבשורה, אדוני היושב-ראש, של הממשלה לצעירים בישראל היא של אבטלה ושל עוני. ביום רביעי הקרוב אני אביא ממש לכאן, למליאת הכנסת, הצעת חוק שלי שקובעת שהממשלה צריכה לראות זוגות צעירים בישראל, הצעת חוק טפסים ממשלתיים, שקובעת שבמקום טופס שבו כתוב "אימא" ו"אבא" יהיה כתוב "הורה 1" ו"הורה 2". אני מבקש מהכנסת ומהממשלה להכיר במציאות שכבר קיימת, בכך שיש משפחות של הורים צעירים שהם לאו דווקא אימא ואבא. יכולות להיות משפחות של אבא ואבא, ואימא ואימא, שפשוט המדינה לא מכירה בהם.

אם היא ממשיכה להתעלם מהמציאות, לקבור את הראש בחול, או סוף כל סוף להכיר בעובדה שבישראל יש משפחות מודרניות, משפחות שיש בהן יותר מסוג אחד של הורים. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. חברת הכנסת סונדוס סאלח. הוא לקח חצי דקה מהזמן שלך. חס וחלילה. לא, אני אקח שתי דקות, בסדר? אני נותנת לך, יוראי.

עליי, בכל מקרה, אני אתן לך שלוש דקות. וחצי. כמו יוראי, אני מבקשת שלוש וחצי. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, על החזרה ל"שגרה" בבתי הספר כולנו שמענו, ועדיין מופתעים מאופן החזרה. מישהו שם מחליט, את זה שהם מנותקים מהמציאות וההחלטות שלהם מנותקות מהמקצועיות ידענו מכמה החלטות כבר בתחילת המשבר, אבל שיעור תמותה

ושיעור תחלואה נמוך ביותר ושיעור הידבקות נמוך ביותר מגיל אפס עד עשר, זה מחייב לפחות בגיל הזה חזרה מלאה,

אבל מה זה אומר שהם מחזירים חלק מהכיתות בחזרה, ג' וד', בכל הימים, אבל א' וב' חלקית, באופן חלקי ולא בקפסולות? זה אומר שהממשלה עכשיו התעוררה על כך שאין לה מספיק חדרי לימוד ושיש לנו חדרי לימוד צפופים ואין לנו מספיק בתי ספר ושהמצב החינוכי לא בסדר העדיפויות של הממשלה, והמצב הרגשי גם כן לא בסדר העדיפויות, לא של משרד הבריאות ולא של הממשלה. אנחנו כל הזמן מקשיבים לשר הבריאות מדבר על בריאות הגוף, כאילו שבריאות הנפש שלנו לא נפגעה, ובריאות הנפש של התלמידים שלנו גם כן לא נפגעה, של התלמידות והתלמידים. הם לא יודעים, גם משרד החינוך וגם משרד הבריאות, מה ההשלכות רגשיות שיש על התלמידים האלה, שרוב הזמן מול המסכים. איזה עומס רגשי יש להם, שהם לא פוגשים את החברות והחברים שלהם. הם כל כך מנותקים מהדברים הפשוטים מאוד שהילדים שלנו עוברים וסובלים מהם. אם אנחנו לא מחזירים את התלמידות והתלמידים שלנו באופן מלא, ונותנים מיגון מיוחד והגנה לצוותי ההוראה וגם לתלמידות ולתלמידים, אנחנו נשלם על זה מחיר כבד מאוד, גם פערים שרק יעמיקו וימשיכו לגדול בין כלל האוכלוסיות, שהם פערים שקיימים בכלל מההתחלה, וגם כן בעיות רגשיות. נשלם על זה במסגרות אחר כך, ודרישה לתקצוב על מנת לפתור את הפערים האלה. אז יש צורך להחזיר את התלמידים באופן מיידי לבתי הספר, באופן מלא. עוד נקודה שאני רוצה לדבר עליה, ברשותך כבוד היושב-ראש: עם החזרה, עם הפרסום על החזרה לבתי הספר הורים התחילו לקבל הודעה על זה שהם באיחור בתשלום לבתי הספר. אז תשלום לבית הספר הוא נגזרת של הוצאות קבועות והוצאות משתנות. הורים שפוטרו, שהוצאו לחל"ת, שאין להם כסף, שהגיעו לפת לחם, שהם במצוקה חברתית,

רגשית אחת גדולה, גדולה מאוד, זה משבר שרק מייצר משברים.

הורים מקבלים עוד הודעות שהם צריכים לשלם כסף לבתי הספר. זה הזמן להתחשב בהורים, זה הזמן לתת הקלות ולהיות גמישים יותר, במיוחד בתשלומים. שמשרד החינוך ייתן דעתו ויפסיק את התשלומים הנוספים האלה לבתי הספר.

תודה, תודה, חברת הכנסת סונדוס סאלח. יעלה ויבוא חבר הכנסת אופיר כץ. נמצא? אינו נוכח. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה.

חברי הכנסת, אדוני השר, אני חייב לשאול אותך: אתה כבר לא מעט שנים בבניין הזה, שירת בלא מעט ממשלות, מה צריך לחשוב האזרח הישראלי שיושב בבית ושומע שאמור להתכנס קבינט הקורונה, וארבעה ימים לפני הדיון בקבינט רבים שר החינוך עם שר הבריאות עם שר האוצר על כן קפסולות ולא קפסולות, וכן ילמדו כיתות א'-ב' ולא ילמדו כיתות א'-ב'. הוא לא יודע אם תהיה לו פרנסה מחר בבוקר, הוא לא יודע אם העסק שלו ממשיך לעבוד והוא גם לא יודע אם הילד שלו הולך לבית הספר, אחרי תקופה כל כך ארוכה. על דבר אחד אתה ואני יכולים להסכים: ברדק כזה לא היה פה מעולם.

שבו הממשלה מתנהלת כך שכל שני וחמישי ההחלטות משתנות, מחליטים בבוקר, משנים בערב, אף אחד לא יודע מה השני עושה, שר מתנצח עם שר, והכול גם קורה בחוץ, ציבורית, דבר כזה עוד לא היה. ויושב ראש הממשלה ומסתכל על הסיפור הזה מהצד,

יריבו, ישחקו הנערים לפניו, כאילו אין לו אחריות על האירוע הזה. כאילו את הוויכוחים האלה לא צריכים לנהל בחדר סגור ולצאת עם החלטה ברורה ומסודרת לציבור.

עם תוכנית. אומר ראש הממשלה בשיא עזות המצח: לא נוכל להחזיר בקפסולות את תלמידי א' וב', כי אין לנו כסף, זה עולה 6 מיליארד שקלים.

פיזרת 6 מיליארד שקלים על מענקים לעשיר כעני, למי שצריך ולמי שלא צריך, בלי שום דיפרנציאציה ובלי שום מחשבה, ועכשיו אתה אומר: אי-אפשר להחזיר את התלמידים לבית הספר כי חסר לנו תקציב? במקום להכין תוכנית מסודרת. שבעה חודשים אנחנו בתוך המשבר הזה. מה עושות כל המורות החיילות בצה"ל היום? מה עושות כל

מה עושות ועושים כל אלה שיש להם זמן ויכולת מתוך הצבא לסייע? אלעזר, אתה היית קצין חינוך ראשי, אי-אפשר לקחת את כל המש"קיות חינוך ולרתום אותן לתוך העניין הזה, וללמד בקפסולות את כיתות א', ב' וג'? לאפשר. אולי לא ילמדו את כל המקצועות, אולי לא יצליחו ללמוד בדיוק כפי שלומדים רגיל, אבל אפשר להחזיר את כיתות א' עד ג', אפשר להחזיר אותם ללימודים.

צריך תוכנית עבודה. צריך שיתוף פעולה עם השלטון המקומי, צריך להפעיל את השלטון המקומי. צריך לנהל, ואת זה, לצערי, הממשלה הזאת לא עושה. מה היא כן עושה? היא יודעת להעביר סמכויות משר לשר. את זה בכנסת הזאת אתם עושים מצוין, ולא בפעם הראשונה.

תודה, חבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת אוריאל קלנר, בבקשה. אריאל.

בימי הביניים הכנסייה באירופה הייתה מעל הכול. היא הייתה מקור הסמכות עליון. מי שלא קיבל את עליונות הכנסייה

מדען דגול בשם גלילאו גליליי העז לטעון שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. על כך הוקיעו אותו ככופר ודרשו להעלותו על המוקד, עד שחזר בו למראית עין כדי להציל את חייו.

אבל גרסה מחודשת של הכנסייה הכביכול-קדושה מתגלית לעינינו בישראל. שימו לב איך מתייחסים אנשים אפילו בבית הזה לבית המשפט העליון ולמערכת האכיפה, בלתי תלויים, נטולי פניות. מלאכים של ממש, כך מכנים אותם. ומי שמבקש קצת לשנות, מייד חוטף גינויים: אויב שלטון החוק, אויב הדמוקרטיה. והעובדות לא מבלבלות את מאמיני הכת. ולא שחסרות עובדות שמתגלות במערכת, מה"תיראי מופתעת" ו"די לחכימא" ועד ל"מחזיקים אותי בגרון", דרך עלילות רות דוד ועד לסחיטת עדי מדינה באמצעים פסולים, מטיוח המקרה באום אל-חיראן, ועד יועץ משפטי לממשלה שטוען במפורש בקולו שהוא נסחט ושתופרים לו תיקים. ועוד לא דיברנו על ניגודי העניינים בבית המשפט העליון והעלילות של אסתר חיות רק מאמש. הטענה הנגדית כבר הפכה לשיטה: אנחנו לא נגד ביקורת, הם אומרים, אנחנו נגד ביקורת לא עניינית. ביקורת עניינית הם מוכנים לשמוע. אני רוצה לשאול כאן באולם הזה: האם יש כאן אדם אחד שיכול להזכיר לי מתי מישהו מהנאורים האלה בעיני עצמם הסכים עם ביקורת או לפחות הגדיר אותה כעניינית? פעם אחת מישהו זוכר, אולי מישהו מהצופים בבית? אולי פספסתי? כאשר כל ביקורת מושתקת עם השמצות של "אויב שלטון החוק", המקבילה של ה"כופר" מימי הביניים, אל תתפלאו שהציבור כבר לא קונה את זה. לא כל מי שמשמיע ביקורת הוא אויב שלטון החוק ולא כל מי שמגן על מערכת אכיפת החוק תוך התעלמות מחשדות כבדים לשחיתויות, ניגודי עניינים וסחיטות הוא מגן הדמוקרטיה ושלטון החוק. האמת לא משתנה על ידי טיוחה והעלמתה. האמת נשארת אמת, גם אם מנדלבליט יעצור את כל השכנים שלו. או כמו שכבר אמר גלילאו גליליי: ואף על פי כן, נוע תנוע.

תודה, חבר הכנסת אריאל קלנר. חבר הכנסת עוזי דיין נמצא? אינו נוכח, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן מוותר, חברת הכנסת אורלי פרומן? אוקיי, אז מסיימים עם חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת,

ראו,

עולים לכאן, שנייה, ברשותכם. עולים לכאן חברי כנסת וחברות כנסת בזה אחר זה ובאמת כל אחד מעומק הלב מציג סקטור כזה או אחר.

אדוני היושב-ראש, שאנחנו קצת שכחנו את תלמידי בתי הספר בתיכונים. אנחנו שכחנו את אלה שאמורים ב-4 בינואר לגשת לבחינות הבגרות,

אנשים שמסתכלים לתוך הזום, ילדים שמסתכלים לתוך הזום, אני לא בטוח שמישהו רואה אותם. הם מסתכלים לתוך הזום, הם פוגשים שם מורים שעושים עבודה נהדרת, פוגשים שם מורים שבאמת נותנים את נשמתם, אבל קולם קצת אבוד. עכשיו, זה לא 1,000 וזה לא 2,000 וזה לא 3,000, רק בכיתות י"א זה כ-130,000 תלמידים. שאלנו היום בוועדת החינוך את משרד החינוך: רבותיי, איך אתם עוזרים לילדים האלה, איך אתם מכינים אותם כמו שצריך, והדבר השני, איך לגרום לאוניברסיטאות ולמועצה להשכלה גבוהה, שבעוד שלוש-ארבע שנים, כשהם יגיעו לאוניברסיטה, לא יצביעו עליהם ויגידו: אה, זה הדור האבוד, התיכוניסטים של הקורונה, ולכן צריכים להכביד עליהם בפסיכומטרי וכהנה וכהנה דברים. ואני אומר לכם, חבריא, תקשיבו טוב, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, ואמרנו את זה היום, ואני חוזר ואומר את זה, זה לתת למנהלים ולתת לראשי הרשויות, ולשאול את התלמידים, שמישהו ישאל את התלמידים האלה. אילו הייתי תלמיד היום הייתי יוצא ועושה הפגנה כמו שהעצמאים עושים הפגנות. שיצאו אותם עשרות אלפים, מאות אלפים, ויגידו: ראו, אין לנו לוביסטים, ההורים שלנו חלקם מובטלים, חלקם עסוקים וחלקם מתמודדים עם הפרנסה של יום-יום. אבל זכרו, חברי הכנסת, צריכים להביט לילדים האלה, לתלמידים ולתלמידות האלה, בעיניים ולהגיד להם: חבריא, אנחנו נעשה הכול,

שבימים הקרובים לפחות יחזירו, אני לא מדבר על כיתות א',

שבאמת צריך להחזיר אותם מיידית, את כיתות י"א וי"ב לתוך בתי הספר. אלה שצריכים לגשת לבחינות הבגרות, שמנהלי בתי הספר ירכיבו מייד קבוצות קטנות ברחבי חצרות בית הספר, במקומות הפתוחים ברשויות, כדי להכין אותם לבחינות הבגרות.

וסליחה, אדוני, אני מסיים תכף.

אלה אותם ילדים שעד לפני כמה חודשים אנחנו ההורים הגבלנו אותם לשעה בטלוויזיה, שעתיים. אמרנו להם: אתם מסכנים את עצמכם. והיום הם לומדים בין שש לשמונה שעות כל יום בזום. אז אדוני שר החינוך, אדוני מנכ"ל משרד החינוך, האנשים ממשרד החינוך, אנא מכם, תחזירו מייד את התלמידים שניגשים לבגרות, מייד, לתוך בתי הספר.

רבה. תודה, חבר הכנסת מאיר כהן. אנחנו נסיים, הפעם סופית, עם חברת הכנסת מרב מיכאלי, ואז השר יצחק כהן יוכל לסכם. תודה, אדוני. בסוף השבוע התברר לנו שראש הממשלה בנימין נתניהו הסכים שהאמריקאים ימכרו לאיחוד האמירויות מטוסי F-35. מסתבר, תיראו מופתעות ומופתעים, שהוא שיקר כשהוא אמר שהוא לא הסכים שימכרו להם מטוסי F-35. יש כאלה שיכלו לזהות מייד שהוא לא אומר אמת. לפי מה? הוא אמר: אני אתנגד. עכשיו, מה זה "אני אתנגד"? הרי המחויבות לעליונות הצבאית של מדינת ישראל, ליתרון האיכותי, בארצות הברית, היא מחויבות בחוק, יש חוק שקובע שפחות או יותר אם ראש ממשלת ישראל אומר: אנחנו מתנגדים, אז הקונגרס לא מסכים למכירה הזאת. אז נתניהו במצב כזה היה אומר: אני אמנע, אני לא אאפשר. הוא לא אמר את זה, הוא אמר: אני אתנגד. אבל לא רק שהוא שיקר לעם שלו, הוא רימה והסתיר את זה ממערכת הביטחון שלו, חברות וחברים. נתניהו, מר עאלק ביטחון, כמה פעמים שמעתם אותו אומר: ישראל נשענת על צה"ל ועל דימוי העוצמה של צה"ל, ואת זה, אדוני ראש הממשלה, אתה מפר? הרי היה ברור שאת ההסכם עם האמירויות, שאני הצבעתי בעדו, אפשר היה להשיג בלי הסכמה למכור את המטוסים האלה. הרי ויתרת על הסיפוח, אני שמחה שוויתרת על הסיפוח, היה צריך לוותר על הכוונה המשוגעת של הסיפוח, אבל אפשר היה להשיג את ההסכם תמורת זה, לא היה צריך להיכנע ולתת גם את המטוסים, את מטוסי F-35, שמסכנים את היתרון האיכותי הצבאי ואת הביטחון של מדינת ישראל. עכשיו מה, נתת אפשרות לאיחוד האמירויות, מי אומר שבזה זה ייגמר וזה לא ימשיך לסעודיה, לקטאר? השר שלך, יובל שטייניץ כבר הודיע שזה מה שיקרה, מר עלאק פייק ביטחון נתניהו. הרי אי-אפשר לדעת בוודאות מה יקרה עם המטוסים האלה, זה דבר שיכול להיות ממש בסדר וזה דבר שיכול להתהפך עלינו, אם לא מחר בבוקר, אולי בעוד עשר שנים. אולי אדוני זוכר איך טורקיה הייתה פעם מדינה אחות, איך איראן הייתה פעם מדינה אחות חברה. איך לומר, זה לא המצב היום. באיזה עולם מר נתניהו מרשה לעצמו לרמות את מערכת הביטחון ולוותר על היתרון האיכותי הצבאי ששומר על הביטחון של מדינת ישראל?

נתפס שוב בשקר, לא רק שקר מכירת מטוסי F-35 אלא השקר הגדול שאתה יודע להביא לישראל ביטחון.

תודה, חברת הכנסת מרב מיכאלי. יעלה ויסכם חבר הכנסת השר יצחק כהן, השר במשרד האוצר, בבקשה. חברי הכנסת, לפני שהשר מתחיל לסכם אני מבקש מכל חבר הכנסת שירצה להצביע להיות במושבו, אנחנו נקפיד. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לברך את ראש הממשלה על הסכמי השלום עד כה והסכמי השלום שעוד עתידים להגיע, ומרב, את יודעת, להשיג הסכם שלום כנראה שזה לא קל, במיוחד דברים משני היסטוריה. אז לבוא ולתקוף את ראש הממשלה

שבגלל הסכם השלום, אני הצבעתי בעד הסכם השלום. זה לא מספיק, אבל. הוא שיקר. זה לא מספיק. הוא לא שיקר.

הוא לא אמר אמת. איציק, אל תיכנס לזה. על מה אתה מדבר? אל תיכנס לזה. מיקי, אתה חייב התנצלות לפרופ' גרוטו. ככה אמר לי יושב-ראש ועדת הכלכלה. אז, מרב, בואי נתפלל, מרב, מה את מחפשת? את המים שלי, מתקן התפלה. בואו נברך את ראש הממשלה ונתפלל שישיג עוד הסכמים כאלה, שזה הרבה יותר ביטחוני מאשר F-35, תאמינו לי. נכון, כבוד הטייס,

על כל פנים, אדוני היושב-ראש, שמענו פה את כל הדוברים. אף אחד מהם לא התייחס למעבר הסמכויות. אז אני מבין שהבית הזה, כולם מסכימים, נכון, מאיר? כן, אנחנו חושבים שזה נכון. אז גדעון, תגיד לעליזה שיש פה הסכמה מקיר לקיר. מנסור, למה לא? הם מסכימים. אנחנו בעד. אתם בעד? מיקי, הם בעד. מיקי זוהר, אתה לא מאמין? תאמין לנו יותר מאשר, הוא יודע, הוא יודע, אנחנו בעד. אז אני רוצה לברך את האופוזיציה, שבאמת מזדהה עם יושב-ראש תנועת ש"ס, שר הפנים, מברכת אותו על קבלת הסמכויות, מתוך קונסנזוס מקיר לקיר. מצביעים בעד, כל הכבוד. חבר הכנסת מרגי, יושב-ראש הוועדה, הוא מתנצל בפני גרוטו, תגיד לגרוטו שהוא מתנצל. חברי הכנסת, אני מבקש מכל חבר כנסת שמעוניין להצביע לשבת במקומו. רק חברי הכנסת שהמסך לא יפעל אצלם, נאפשר להם להצביע ידנית.

ביקשתי הצבעה שמית, הוא לא שמע, עוד הפעם. הוא עוד פעם לא שמע. חברים, אנחנו עושים הצבעה אלקטרונית. הכול בסדר? נעשה חוויה מתקנת. מוכנים? אנחנו עוברים להצבעה על הודעת הממשלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, על החלטותיה להעביר לשר אריה מכלוף דרעי את סמכויות השר לשירותי דת, לפי חוק שירותי הדת היהודיים. אנחנו עוברים להצבעה. הודעת הממשלה על העברת סמכויות מהשר לשירותי דת לשר הפנים נתקבלה.

חבר הכנסת פינדרוס, בעד? מי מבין חברי הכנסת לא הצליח להצביע?

עליתי, אני רוצה שיירשם לפרוטוקול שאני נגד. אוקיי, מי עוד? אז אני קובע שהודעת הממשלה עוברת: 41 חברי כנסת בעד, חמישה חברי כנסת מתנגדים ואין נמנעים.

הממשלה, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, על החלטתה להעביר לשר אריה מכלוף דרעי את סמכויות השר לשירותי דת, לפי חוק שירותי הדת היהודיים עוברת.

חוב' מ/1368).] אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, וזה דיון משולב על שלושה חוקים. החוק הראשון: הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2020, קריאה ראשונה. יעלה ויציג את הצעת החוק השר במשרד האוצר יצחק כהן,

מקווה שזה גם יהיה סימן לבאות. חברי הכנסת, נא לשמור על השקט ביציאתכם מהאולם.

הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2020. לצורך מניעת התפשטות הנגיף ושמירה על בריאות הציבור הטילה הממשלה הגבלות שבהן חובת בידוד של עד 14 יום לשבים מחוץ-לארץ, או למי שנחשפו לחולה מאומת בנגיף. על מנת להגן על העובדים, משרד הבריאות פרסם תעודת מחלה גורפת, שלפיה כל מי שחייב בבידוד לפי צו בריאות העם,

אליך אני מדבר. באתי לשבת.

לפיה כל מי שחייב בבידוד לפי צו בריאות העם מוגדר כחולה, ולכן זכאי לפיצוי בהתאם לחוק דמי המחלה. עד כאן הכול בסדר? לא, לא הבנתי. למה לא, מה לא הבנת? מיקי. איציק, אני אשאל, מי משלם בסוף? אנחנו. הבית. הבית והאזרחים. הבית הלאומי. לא ככה השאלה. איך משלמים? למי משלמים? בסוף המעסיק משלם.

כנגד המנגנון של משרד הבריאות הוגשה עתירה, ובג"ץ פסל את ההסדר. אילו המדינה לא הייתה נדרשת לסוגיה, אז לא היה מענה אחיד, וכל מעסיק ועובד היו צריכים להגיע להסדר באופן עצמאי. עודד, אתה לא עוקב. עוקב אחרי כל מילה, תאמין לי. אתה לא עוקב. אבל אדוני, סגן שר האוצר, עסק עם שישה, רגע. לאחר הבג"ץ החלו הממשלה, נציגי המעסיקים וההסתדרות במשא ומתן, והוסכם במשותף כי העלות תתחלק בין המדינה למעסיק והעובד באופן שווה, כל צד נותן שליש, כאשר ימי הבידוד, גם אחורה, שבעה חודשים שבהם המעסיק שילם הכול? כל זה כאשר ימי הבידוד ימשיכו לרדת ממכסת ימי המחלה של העובד, והתשלום עבור הימים יהיה כקבוע בחוק דמי מחלה. עודד, על פי המתווה שלפניכם עובד בבידוד יוכל לנצל את ימי המחלה על חשבון תקופת הבידוד. התשלום בעבור ימי המחלה יהיה בהתאם לקבוע בחוק: 0% מערך יום מחלה על היום הראשון, 50% מערך יום המחלה על היום השני, 50% מערך יום המחלה על היום השלישי, ו-100% החל מהיום הרביעי לבידוד, כאשר המדינה והמעסיקים יחלקו את עלות התשלום בעבור ימי המחלה שווה בשווה. בשונה מההסדר הקודם, בהסדר הנוכחי גם עובדים שאין ברשותם ימי מחלה יהיו זכאים לתשלום עבור ימי הבידוד בהתאם לחלוקה הבאה: 0% מערך יום המחלה על היום הראשון, 50% מערך יום המחלה על היום השני, 50% מערך יום המחלה על היום השלישי, ו-70% מהיום הרביעי והלאה. ממתי יחול ההסדר? חכה. אתה מצביע על זה, אתה דן על זה, פורר.

אתה מרוצה, מכאן ואילך תתחיל לשתף פעולה. במקטע זה התשלום ימומן במלואו על ידי המדינה. חשוב לציין כי על המבודדים תחול חובת רישום באתר משרד הבריאות בהתאם לחוק. יש תמריץ לעובדים להירשם עד ארבעה ימים מיום כניסתם לבידוד כדי שמשרד הבריאות והגורמים הרלוונטיים יוכלו לוודא את הימצאותו של האדם בבידוד. אוצר המדינה, זה מה שרצית לשמוע, ישפה את המוסד לביטוח לאומי בשל כל הוצאה שהוא הוציא לצורך ביצוע חוק זה, כאשר העלות הצפויה היא, כמה, עודד? מה הצפי של העלות? ימשיך כבודו. חצי מיליארד שקל.

ממתי עד מתי?

סוף יוני 2021, חצי מיליארד שקל. ממתי עד מתי?

בנוסף, התיקון האמור כולל סמכות הביטוח הלאומי לקבל נתונים על אודות העובדים במשק בתדירות גבוהה יותר על מנת לשפר את המידע הקיים במוסד וכן בשאר הרשויות, לצורך ידיעה בזמן אמת על נתוני ההעסקה המדויקים של העובדים, הן בשוטף והן בהתמודדות עם אירועי המשבר, כדי שניתן יהיה להעניק לציבור האזרחים את הסיוע הסוציאלי הכלכלי הנדרש באופן מדויק ונכון. מכיוון שמדובר בהצעת חוק לתיקון התוכנית הכלכלית אשר בעיקר עוסקת בשיפוי למעסיקים, אבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק ולהעבירה לוועדת הכספים, אני חוזר: לוועדת הכספים, להכנה לקריאה שנייה ושלישית. תודה, אדוני היושב-ראש.

כספים, כספים.

לא, לא, כספים.

כספים. ועדת הכספים. אז נחליט בהמשך. ועדת הכספים.

תודה, אדוני השר יצחק כהן. אני מציע שוועדת הכנסת תכריע בסוגיה.

ועדת הכנסת תכריע בסוגיה הזאת.

עוברים להצעת החוק הבאה.

למה? תשתף פעולה, זמן חירום, מצב מלחמה. יש הצמדה עם, כן, כן, אני מציג את זה.

יציג את הצעת החוק חבר הכנסת משה ארבל. אדוני היושב-ראש,

שלוש דקות. מכובדי השר, השרים, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתרעם על ממשלת ישראל שגרמה לי לדבר אחרי הרב יצחק כהן. זה בערך כמו לעלות לומר דבר תורה אחרי הרב לאו, מי יקשיב לך? ובכל זאת, מכובדי היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, חוק דמי מחלה קובע הסדר מפורש בדבר זכותו של עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה לקבל ממעסיקו תשלום בעד תקופת מחלתו. מדובר בהסדר חוקי חשוב ביותר, חוק סוציאלי וחברתי מהמעלה הראשונה, וגם חוק עם היגיון בריאותי מאוד פשוט. ברור לכולנו, בעיקר בתקופה זו, מדוע חשוב שעובדים חולים לא יאולצו בעל כורחם להגיע למקום העבודה, שם הם עלולים להדביק עובדים נוספים. על רקע מגפת הקורונה נוכחנו כולנו לראות שהגדרות ישנות דורשות עיון מחדש. המחלה והצעדים שננקטים להאטת התפשטותה הם צעדים הכרחיים ללא ספק, אבל קשים, וחייבו מאות אלפי ישראלים בתקופות בידוד של עד 14 יום, הן בשל קיומה של חובת בידוד לשבים מחו"ל והן בשל חובת בידוד שנובעת ממפגש עם חולה מאומת בקורונה, שגם עבדכם הנאמן חווה אותה כמה פעמים. ממשלת ישראל החליטה כבר בפברואר, בהגעתה של המחלה לישראל, שלא ראוי ולא נכון שעובדים בישראל ייענשו בשל חובת הבידוד גם בהיבטי הפרנסה. הוחלט שמשרד הבריאות יוציא תעודת מחלה גורפת שלפיה כל מי שחייב בבידוד הוא חולה הנעדר מעבודתו לעניין חוק דמי מחלה. מדובר כאמור בהחלטה חשובה בהיבט החברתי והסוציאלי, תמיכה בעובד הישראלי, וגם החלטה מחויבת המציאות. כל החלטה אחרת בסבירות גבוהה הייתה מובילה להיענות נמוכה יותר להוראות הבידוד של מדינת ישראל ולהאצת התפשטות המגפה. במשך כמה חודשים, עד סוף חודש יולי, שימשה תעודת המחלה הכללית הגורפת של ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות את המחויבים בבידוד לצורך קבלת ימי מחלה מהמעסיק, עד לעתירה שהוגשה לבג"ץ, ובג"ץ קיבל החלטה שלא ניתן לקבל את פרשנות משרד הבריאות ובידוד איננו מחלה, ונדרש לחוקק הסדר חדש במפורש, או לחלופין להשאיר לעובדים להסתדר באמצעים העומדים לרשותם. לאור החלטה זו, עוד ביום מתן פסק הדין של בג"ץ, שנתן זמן היערכות לכנסת, הגשתי ב-27 ביולי את הצעת החוק הזו, שתבטיח לעובדים את אותה הגנה שלה הם היו זכאים לפי חוק דמי מחלה. לא ייתכן שעשרות אלפי עובדים ייפגעו בשכרם ויהיו חשופים לפיטורים בשל הכנסתם לבידוד, מבלי שתהיה להם זכות בחירה חוקית אם להיכנס לבידוד. הדבר נכון בעיקר לאור האינטרס הציבורי, האינטרס של כולנו בהמשך שיתוף הפעולה עם החקירות האפידמיולוגיות של משרד הבריאות ועם הוראות הבידוד. שיתוף הפעולה הזה עלול להיפגע אם עובדים יחששו לשכרם ולמקום עבודתם.

הממשלה אימצה גם היא את העמדה הזו והחליטה לעגן את ההסדר כהוראת שעה במסגרת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה). כמובן שאני נצמד לנוסח הצעת החוק הממשלתית לעניין זה. מדובר בהסדר חשוב ביותר לאזרחי מדינת ישראל, לעובדים ולעובדות, המצויים היום באחת השעות הקשות שלהם זה שנים רבות. מדובר בבשורה של ממש לעובדים, שהיו עלולים למצוא את עצמם עומדים בפני שוקת שבורה. אבקש שהבית הזה יתמוך בהצעה ויאשר אותה.

תודה, חבר הכנסת משה ארבל. ההצעה הבאה לדיון, שהוצמדה להצעת החוק, הצעת חוק הגנה על עובד הנעדר מעבודתו עקב התפשטות נגיף הקורונה, התש"ף 2020, של חברי הכנסת אוסאמה סעדי, אחמד טיבי וסונדוס סאלח. היא הוצמדה להצעת חוק שמספרה 1368. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

כן, כבוד היושב-ראש, כבוד השר, שר בשני משרדים, חבר הכנסת מנסור.

שני משרדים יש לו בכובע שלו, מסגן שר לשני שרים. חבריי חברי הכנסת, פעם היו שרים שגם לקחו שתי מכוניות.

אנחנו הגשנו את הצעת החוק, אני וחבריי אחמד טיבי וסונדוס סאלח, בעקבות הבג"ץ שקבע שצריך להביא הצעת חוק, והממשלה חייבת להסדיר את הנושא הזה. אי-אפשר שימי הבידוד יוטלו על העובדים ושזה ייגרע מימי המחלה שלהם, ולכן הגשנו הצעת חוק שלמעשה תכיר בכך שימי הבידוד, הנטל עליהם צריך להיות על המדינה. הצעת החוק הממשלתית שמונחת בפנינו היום יש בה

בכיוון הזה. היא לא עונה ולא מתאימה במאה אחוז להצעה שלנו: הצעת החוק מטילה למעשה את הימים הראשונים על העובד, ואת שאר הימים חצי חצי בין המעסיק לבין המדינה. כבוד היושב-ראש, חבריי, היינו בישיבה בוועדת המשנה של ועדת הכלכלה בראשותה של חברתנו קרן ברק ושמענו את הנציגים של העסקים הקטנים והבינוניים, שביקשו שלא להטיל עליהם את הנטל הזה של ימי הבידוד.

ששוחחתי היום עם קרן ברק, והיא אמרה שיש מתווה לעסקים הקטנים שיוצג בוועדה, ולכן העניין הזה יבוא על פתרונו. חשוב מאוד מה שאמרו גם חברי משה ארבל וגם כבוד השר: אסור שהעובדים יישאו בנטל הזה לבד, כי למעשה, ואנחנו הראינו את זה גם בוועדת המשנה וגם בדיונים כאן במליאה, ברוב מדינות העולם העניין הזה של ימי בידוד מוטל על המדינה. אז אנחנו מברכים את המדינה שהביאה את הצעת החוק הזאת. זה צעד חיובי, זה לא צעד מלא ולא פתרון מושלם. לכן, בקריאה הזאת כמובן שאנחנו נצמדים להצעת החוק הממשלתית, אבל הצעת החוק שלנו עומדת בעינה. ולכן כמובן שאנחנו נצמדים, כמו שאמרתי, לאור התקנון, להצעת החוק הממשלתית. הצעת החוק הזאת, כבוד היושב-ראש, אני מבין שהיא תועבר לוועדת העבודה,

אנחנו שם, אני חבר בוועדה, ויתר החברים גם, נבוא ונבקש ונלחץ, אדוני השר, גם עליכם, על הממשלה, שבאמת תביא עוד צעד לעסקים הקטנים והבינוניים. חברים כאן דיברו על החשיבות של תמיכה בעסקים הקטנים והבינוניים. אנחנו מכירים את הסבל שלהם, את ההפסדים הרבים שנגרמו להם בתקופת הקורונה, ולכן חשוב מאוד לתמוך ולחזק את העסקים הקטנים. הצעת החוק שלנו באה בכיוון הזה: לתמוך בעסקים הקטנים והבינוניים, ולהסיר מהם את המעמסה ואת הנטל הזה של ימי בידוד, שהיה מוטל על העובד עד עכשיו. בכלל אסור להסכים לעניין הזה, כבוד היושב-ראש, שעובד שנמצא בבידוד, יוטל עליו הנטל של ימי הבידוד האלה, או על חשבון ימי חופשת המחלה שלו או בדרך אחרת. ולכן אני חושב שקודם כול צריך להוציא את העובד מהתמונה ושהוא לא ייפגע. אני חושב שזה צריך להיות עיקרון שמוסכם על כולם. דבר שני, המעסיקים, במיוחד העסקים הקטנים והבינוניים, גם לא צריכים להיפגע במיוחד לאור ההפסדים הרבים שצברו והמצב הקשה מאוד שאליו הגיעו. ולכן, כבוד היושב-ראש, אנחנו בוועדה ננסה לתקן את העניין הזה של העסקים הקטנים והבינוניים.

זה צעד חיובי, זה לא צעד מלא ולא צעד מושלם, אבל אנחנו בוועדה נדאג שבאמת הצעד הזה ימשיך ויהיה צעד מלא ומושלם.

תודה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. הצמדה נוספת להצעת החוק, שמוגשת לדיון מוקדם וקיבלה אישור מהלשכה המשפטית, הצעת חוק דמי מחלה (תיקון, הגדרת שוהה בבידוד כחולה), התש"ף 2020. תציג את הצעת החוק חברת הכנסת קרן ברק. בבקשה, שלוש דקות, חברת הכנסת קרן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשעה טובה הגיע המתווה לימי בידוד לשולחן. אנחנו מקווים, אני עובדת בשבועיים האחרונים על מתווה משופר של ימי הבידוד.

כבר באוגוסט, הגשנו הצעת חוק, ממש כשהבנו שבג"ץ פסל את המתווה הקודם. הבנו שצריך להגיש חקיקה בנושא.

אני וחבריי חברי הכנסת פורר, מתן כהנא, מיקי לוי, הגשנו ביחד הצעת חוק של מתווה ימי בידוד, בדומה לימי מילואים. הגיע משרד האוצר והגיש מתווה שונה לחלוטין, אבל שמחלק בעצם את הנטל בין בעלי העסקים לבין המדינה. עקב זה אני קיימתי דיון בוועדת המשנה שלי, ועדת משנה לעסקים קטנים ובינוניים של ועדת הכלכלה, על המתווה שמשרד האוצר היה עתיד אז להגיש, ועכשיו הוא פה לפניכם.

רשימה ארוכה של חברי כנסת מכל סיעות הבית, ממש כולם כולל כולם, כולל פינדרוס שנמצא פה למעלה, חבר הכנסת פינדרוס, באנו ואמרנו: אנחנו בעת הזאת בטח לא רוצים להטיל עוד עול העסקים הקטנים. העסקים הקטנים היום, בימים אלה, ברגע שמישהו שם יוצא לבידוד זאת אומרת שהעסק שלו בכלל נסגר. העסק גם סגור, גם לא מרוויח כסף וגם עוד אמור לשלם את ימי הבידוד של עובדיו שנמצאים בבית. לזה לא יכולנו להסכים, ואמרנו שאת המתווה, לפחות לעסקים הקטנים של עד עשרה עובדים, אנחנו צריכים לשנות. מאז אני נמצאת במשא ומתן רציף עם אגף התקציבים, עם לשכת השר, ואני מאמינה שאת התיקון הזה לעסקים הקטנים אנחנו נביא תוך כדי הדיונים שיהיו על החוק הזה בוועדה. לצערי זה לא בוועדת כספים. אני הייתי רוצה שזה יהיה בוועדת הכספים. תוך כדי הדיונים אנחנו נטייב את המתווה הזה של משרד האוצר, לפחות לעסקים הקטנים, שהיום כורעים תחת הנטל ואין להם מאיפה להביא את הכסף.

הם גם לא עובדים, גם העובדים שלהם נמצאים בבידוד וגם ההכנסות שלהם קטנו, הכול ביחד. אנחנו לא יכולים להתייחס אליהם כאל פרה חולבת של מדינת ישראל. אנחנו צריכים את העסקים האלה חיים, נושמים ובועטים, הם עמוד השדרה של הכלכלה הישראלית, הם משלמי המיסים, ובזכות המיסים האלה אנחנו ממשיכים לחיות כאן כמדינה, ולכן אנחנו בוועדה, אני אגיע לכל הדיונים ואנחנו נטייב את המתווה ואנחנו נסייע לעסקים הקטנים, והמתווה למען העסקים הקטנים לא יהיה כזה. בעל העסק לא יצטרך לשלם חצי מהעלות אלא הרבה פחות, ואני מקווה שיהיה לזה סיוע מכל סיעות הבית. אני שמחה שהיום יש לנו לפחות מתווה, שאותו אנחנו מאשרים, כדי להתחיל ממנו את תיקוני החקיקה, ואני אשמח לכל עזרה כאן, גם מהחתומים על החוק וגם מכל סיעות הבית.

תודה, חברת הכנסת קרן ברק. אנחנו עוברים לדיון משולב על ארבע הצעות החוק. מתחילים עם חבר הכנסת אלי אבידר.

אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, מוותר. חבר הכנסת ווליד טאהא,

סייד א-ראיס, (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: חברות וחברים, ביום חמישי הקרוב נציין שני ימי זיכרון, דִ'כְּרַאיַאן,

הזיכרון הראשון הוא זיכרון יום הולדת הנבחר, תפילת האל עליו וברכתו לשלום, אשר בא כדי להביא ביטחון, רחמים ושלום למין האנושי כולו ולא רק למוסלמים ההולכים בעקבותיו. ביום הזיכרון הזה בפרט, נביא האסלאם, תפילת האל עליו וברכתו לשלום, האסלאם

שעון, שעון. ( משום שמי שביצעו אותו היו חיילים שלבושים במדים צבאיים.)

אל-עאפיה. (הגיע הזמן שתודֵה בפשע שלה בטבח כפר קאסם, על כל ההשלכות החוקיות, ההיסטוריות, המוסריות וזולתן הנובעות מכך. תודה רבה.) תודה לחבר הכנסת ווליד טאהא.

חבר הכנסת עודד פורר, אתה מכיר אותי, אני לכולם נותן,

אתה לא מנהל את הישיבה הזאת. חבר הכנסת יאיר גולן, בבקשה, אינו נוכח. תרגיע את עצמך. אתה לא מנהל את הישיבה.

אני רגוע,

אנא לכבד את המליאה.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב,

וכאן אני רוצה לדבר על ההצעה של חברי אוסאמה, וגם על ההצעה הראשונה לגבי תשלום עבור ימי הבידוד. אני חושבת שזו זכותו הבסיסית של כל אדם, כשיש מגפה עולמית שהיא לא באשמת אף אחד זכותו של כל אחד ואחת שעובדים לאורך כל ימות השנה לקבל פיצוי, ולא על חשבון ימי המחלה. אנחנו משלמים ומשלמות במשך כל ימות השנה את מה שמבקשים מאיתנו, כשאנחנו צריכים אנחנו כן זכאים לקבל. ולכן, חברי אוסאמה, אנחנו נתמוך בהצעת החוק שלך. לא יאומן, לא יאומן לאן הגענו. על דברים בסיסיים אנחנו נלחמים. הגיע הזמן שיהיה אחרת. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה, מוותר, חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חבר הכנסת מתן כהנא,

חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, סוף-סוף אנחנו מתחילים לעשות סדר וקצת צדק עם העובדים שהיו צריכים בתקופה הנוראית הזו, במשבר הקורונה, להיכנס לימי בידוד. אומנם ההצעה הממשלתית היא הצעה שבעיניי לא עושה את הצדק האמיתי: לא ייתכן שעובדים שנכנסים לבידוד בעל כורחם ישלמו מהכיס שלהם, וזה אכן תשלום מהכיס שלהם כאשר מורידים להם מימי המחלה שלהם. ימי המחלה הם זכות והם ימי עבודה שהעובדים זכאים לקבל. במיוחד אם אנחנו מדברים על כך שלפעמים הצורך בבידוד הוא יותר קצר, נגיד חמישה ימים. אם מישהו מגלה שהוא נחשף לחולה קורונה ונכנס לבידוד לחמישה ימים או שישה ימים, בסופו של דבר על שני הימים הראשונים הוא לא יקבל כסף, מכלול ששת הימים ירדו מהמאגר של ימי המחלה והוא יוכל להגיע למצב שבסוף השנה, אם וחס וחלילה הוא יהיה חולה, לא יהיה לו מאגר של ימי מחלה שהוא צריך לקבל עליהם כסף. אני חושבת שההצעה שהגישו חברינו חבר הכנסת אחמד טיבי, אוסאמה סעדי וסונדוס היא הצעה יותר ראויה ועונה על הצרכים של העובדים. אני רק הייתי מציעה: בבתי החולים בירושלים יש כ-2,300, אוסאמה, חשוב לי שתקשיב לזה: 2,300 עובדים בבתי החולים בירושלים המזרחית הם מהרשות הפלסטינית, עובדים מהרשות הפלסטינית, שלא מקבלים שום פיצוי על ימי הבידוד. אני מציעה למצוא מתווה לעובדים האלה. הם עובדים נחוצים ביותר בימים האלה. בתי החולים יקרסו אם הם יממנו לבד את ימי המחלה שלהם. ואנחנו לא רוצים להגיע למצב, כמו ששמעתי מחלק מהאנשים, שהם מפחדים לעשות בדיקות כדי לא לגלות שהם צריכים להיות בבידוד ואז הם יאבדו ימי עבודה והכנסה ראויה. בסופו של דבר זה אינטרס של כולנו שהעובדים יהיו בריאים ולא ידאגו בגלל אובדן ההכנסה.

תודה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חברת הכנסת אורלי פרומן, אינה נוכחת. חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

לפני כמה חודשים תקף השופט מני מזוז בחריפות את אמיר אוחנה וכינה אותו "לעומתי". הוא טען: המצב שהוא מופקד על המערכת המשפטית הוא מציק. כעבור זמן למזוז לא הייתה שום בעיה, הוא ישב בתיק שנגע לאוחנה. הייתה בעיה קטנה שאולי הוא לא אמור לשבת. פנו לנציבות הקבילות, לאורי שוהם, ואיכשהו הכול הסתדר. רב ראשי בישראל, הראשון לציון, במדינה שגם הרבה אנשים פה קוראים לה יהודית ודמוקרטית, גם אלה שמדברים על דמוקרטיה קוראים לה גם יהודית, קודם כול אומרים יהודית, רב ראשי בישראל לא יכול להגיד את דעתו. אותו אורי שוהם, שאפילו לא מבין בניגוד עניינים ויודע למרוח אותם כי זה שופט בית המשפט העליון, פתאום שוכח את זה כשמדובר ברב ראשי לישראל, במה, באיזו מדינה? במדינה שקוראת לעצמה יהודית, ואחר כך דמוקרטית. תתביישו לכם. תודה, חבר הכנסת יצחק פינדרוס. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, אינה נוכחת. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה, שלוש דקות.

רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, תראו, ימי בידוד זה לא ימי מחלה. מצד אחד המדינה החליטה שאנשים צריכים להיכנס לבידוד. מצד שני המדינה החליטה שהעובד עצמו צריך לשאת בהוצאות של הבידוד. לפחות לפי המתווה שאנחנו עכשיו רואים יומיים הם על העובד וחצי-חצי בין המדינה והעסקים. זה כל כך לא צודק, זה כל כך לא הגיוני. כשהמדינה שולחת אנשים למילואים היא לא אומרת: יומיים על חשבונכם ואחר כך המדינה ואחר כך המעסיק. מבחינתנו ימי בידוד זה בדיוק לפי הנוסחה של ימי מילואים. ועוד דבר, היום במדינת ישראל ימי בידוד זה 14 יום.

ככה,

אין שר באולם, אז אני יכולה לדבר כמה שאני ארצה. מדינת ישראל החליטה שיש 14 ימי בידוד. למה? ככה. כבר לפני חודש וחצי שמעתי מנציגי משרד הבריאות שמבחינה רפואית אין לזה הצדקה, שאפשר להסתפק בעשרה ימי בידוד. יש מדינות בעולם שבהן אומרים שבעה ימי בידוד. למשל, מדינה כזו של עולם שלישי, צרפת.

14. אין שום סיבה שזה יהיה כך, אפשר להסתפק בעשרה ימי בידוד, וזה כפוף לבדיקת קורונה שלילית. למה לא עושים את זה?

זו החלטה ניהולית פשוטה של משרד הבריאות. הם מתעלמים מזה. ועכשיו בא המתווה הזה שגם העובד נושא בנטל, גם המעסיק הקטן, המסכן הזה, מספרה קטנה או איזשהו מפעל קטן עם ארבעה-חמישה עובדים, והמדינה אומרת: אנחנו נישא בחצי. אם המדינה הייתה נושאת בנטל הזה ב-100%, אז תאמינו לי שכבר מזמן היו מקצרים את ימי הבידוד לשבעה או לעשרה ימי בידוד, כי במשרד האוצר יודעים,

לספור כסף מצוין במדרגות, וכבר מזמן היו מבטלים את איכון השב"כ הזה, שכבר היום כולנו יודעים שזה לא אפקטיבי, רק היום יצא דוח מבקר המדינה שאומר שאין בזה טעם, אין בזה שום הצדקה. אנחנו נתנגד לחוק הזה, כי הוא לא צודק,

הוא פוגע בעובדים, הוא פוגע בעסקים. המדינה בורחת מאחריות. לא מקבלים החלטות, כשכולם יודעים שאפשר לקצר ימי בידוד אפילו לשבעה, יודעים מה? לעשרה ימי בידוד, בכפוף לבדיקת קורונה. כשהמדינה, אדוני השר, תישא בנטל ב-100%, אתם תדעו גם לקצר את ימי הבידוד וגם לבטל את איכון השב"כ הזה, שהיום בדוח מבקר המדינה נאמר בצורה מאוד ברורה שזה חסר שום תוכן ועניין. אנחנו מבקשים שהנושא הזה יעבור לוועדת הרווחה והעבודה, כי זה המקום הטבעי לחוק הזה, כי זה גם בנושא של דיני עבודה וזה גם רווחה של העובדים ורווחה של העסקים. ותפסיקו במשרד האוצר לנסות לסגור את החורים שלכם על חשבון האנשים והעסקים.

תודה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, מוותר. חבר הכנסת אחמד טיבי,

כבוד היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, הצמדת החוק שלנו, של חברי אוסאמה סעדי, סונדוס סאלח ואני, היא לנושא חשוב. הוא חשוב, חבר הכנסת השר יצחק כהן, כי האנשים נמצאים במצוקה כלכלית, לא רק בריאותית,

וחלק מהאנשים נכנסים למשבר כלכלי, בידוד, סגר, עם כל המשמעות הכלכלית המשפחתית של הדבר. לפני כמה חודשים פעלנו למען פיצוי הרופאים והצוות הרפואי על ימי בידוד, ועכשיו הצעת החוק, כפי שאוסאמה הסביר, היא לכלל העובדים במשק. המטרה, העמדה שלנו, היא שזה לא ינוכה מימי המחלה שלהם. לא מספיק שהמשבר מכה בפרט או במשפחה, המדינה צריכה לעמוד לצד אלה שנאלצים להיכנס לבידוד או לא לצאת לעבודה בגלל סגר או מגע עם חולים. חלק מהמדינות באירופה עושות את זה. חלק גדול. חלק גדול, בהחלט.

החוק הזה בא לתקן את העיוות הזה ואת החיסרון, ורבים מהמועסקים, עסקים קטנים, באו ודרשו מאיתנו לעמוד לצידם. הצעת החוק הזאת היא בהחלט מענה, אבל צריך עוד הרבה יותר מהממשלה כדי לפצות את האנשים על האובדן והמשבר הכלכלי.

תודה, חבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, יוסוף ג'בארין, שלוש דקות. יוסף, (אומר בערבית: כבוד יושב-ראש הישיבה,

לסוגיית השם.) אני שמעתי, עופר, את העניין הזה של השם ומה לקרוא. אני אגיד לך, קרה לי שעברתי בשכונה, בעיקר שכונה יהודית, וראיתי אישה שביקשה לקרוא לבן הזוג שלה, ואז היא קראה לו: יוסף, לא ענה, ג'וזף, לא ענה, יוסקל'ה, לא ענה, יוסי, לא ענה,

ואז אני תהיתי: כל השמות הללו הם כנראה שמות אפשריים. זה שם אוניברסלי. וכמובן, יוסף זה על שמו של הנביא יוסף. כי השם שלו הוא חיים. לא, הסתבר שכל השמות הללו, משתמשים בהם באותה משפחה. זה מה שהבנתי מאותה משפחה. אני חושב שכשהממשלה שומעת את הדיון של חברי הכנסת על הצורך לתמוך בעובדים שנפגעו כל כך קשה ממשבר הקורונה, ואולי הם האוכלוסייה הכי פגיעה, אותם עובדים, בדרך כלל הם קשי יום, ונאלצים להיכנס לבידוד בגלל ההוראות של משרד הבריאות. ואני אומר שהם לא צריכים לשלם עוד מחיר על כך בזה שהם נכנסים לבידוד וכך מאבדים את ימי המחלה שיש להם, המשאב היקר הזה, שממילא הוא כל כך מצומצם.

אני חושב שנמצא אוזן קשבת, אני מקווה שנמצא אוזן קשבת, השר יצחק כהן, אני מקווה שבאמת נמצא אצל הממשלה אוזן קשבת לשלוש ההצעות הנוספות שנשמעו היום, שמציעות שהמדינה תיקח אחריות כפי שצריך על הנושא הזה של ימי הבידוד ותישא בעלות של כל תקופת הבידוד, ובכך גם תימנע אותה הפגיעה הקשה בציבור העובדים. אם הממשלה הייתה כבר מוכנה ללכת את חצי הדרך ולממן את מחצית ימי המחלה, אני חושב שראוי לשקול בכובד ראש ולקבל את המתווה שנמצא לא בהצעת הממשלה, שאני מתנגד לה, אלא בשלוש הצעות האחרות, לרבות של חבריי ברשימה המשותפת, וללכת על מימון מלא של המדינה לכל ימי הבידוד, פשוט כדי לא לפגוע עוד יותר בציבור העובדים.

תודה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. אביו, קוראים לו יעקב. חבר הכנסת יעקב טסלר, אינו נוכח. בערבית יעקב זה יעקוב. חברת הכנסת היבה יזבק, אינה נוכחת. חבר הכנסת עופר כסיף. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, התיקון שמביאה הממשלה היום

לא תיקון אלא קלקול. בניגוד לכל היגיון, החוק הזה מתמרץ אזרחים להפר בידוד ומתמרץ מעסיקים להעלים מכך עין. החוק הזה ימשיך את האסון הבריאותי ויעמיק את הקטסטרופה החברתית-כלכלית. שורש כל רע מצוי בחוק דמי מחלה. גם בימים כתיקונם על יום המחלה הראשון לא מקבלים העובדים שכר, ועל היום השני והשלישי מקבלים 50% בלבד. העובדים שנפגעים מכך בצורה הקשה ביותר הם העובדים המוחלשים ביותר, אלו שאוספים שקל לשקל כדי לסגור את החודש בקושי. הם לא יכולים להרשות לעצמם יום מחלה ללא תשלום, ולכן גם אם הם חולים הם באים לעבודה וסובלים. במקרה של מגפה הם מדביקים גם אחרים. החוק כפי שהוא כיום כופה על עובדים מוחלשים להגיע לעבודה כשהם חולים. במקרה של בידוד קורונה, החוק מתמרץ אותם להתחמק ולהפר את הבידוד כדי לפרנס את משפחתם. אבל לא רק העובדים נפגעים, גם העסקים הקטנים יחטפו מכה קשה. עסק קטן שמעסיק עובד אחד או שלושה עובדים יתקשה לתפקד בהיעדר עובד לשבוע או שבועיים. גרוע מכך, ובמיוחד בתקופה הזאת, הוא לא יוכל לממן מחצית משכרו של עובד שלא יכול להגיע לעבודה. אם עובד יגיע למרות שהוא נדרש לבידוד ויתגלה כחולה קורונה, העסק כולו ייכנס לבידוד וייסגר. משמעות החוק שמבקשת הממשלה להעביר פה היום היא גזר דין מוות עבור עסקים המפרנסים אלפי עובדים. אם אנחנו באמת רוצים להיאבק בקורונה, אנחנו חייבים להבטיח רשת ביטחון כלכלית לכולם. אנחנו לא רוצים שאזרחים יימנעו מלדווח על חשיפה כדי להימנע מבידוד,

אנחנו רוצים לעודד אותם לנהוג בזהירות המקסימלית. כל אזרח ואזרחית צריכים לדעת שאם ייחשפו לקורונה, אם חס וחלילה חלילה יחלו, הם לא יצטרכו לסבול גם מאסון כלכלי. כל עוד עובדים ייאלצו לוותר על שכר או על ימי מחלה כדי ללכת לבידוד יהיו עובדים רבים שיבחרו להמשיך לקחת את הסיכון כדי להמשיך להתפרנס. אל תגרמו להורים לבחור בין שמירה על בריאותם לבין האוכל של ילדיהם. מילה אחת על המחויבות של המדינה לאזרחים בזמן הקורונה: לפי דוח מבקר המדינה מהיום, משפט אחד.

700 מיליון ש"ח שכבר אושרו לתווי מזון לאוכלוסיות מוחלשות לא הועברו. 275 מיליון ש"ח לתוכניות הכשרה מקצועיות לא ניתנו. האסון החברתי-כלכלי הוא לא מחירה של הקורונה, הוא מחיר ההזנחה הפושעת של הממשלה. משפט האחרון, אני קורא להצביע נגד ההצעה של הממשלה ובעד ההצעה הראויה של חבריי חברי הכנסת אחמד טיבי, אוסאמה סעדי וסונדוס סאלח. תודה, חבר הכנסת עופר כסיף. חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח,

נוכחת, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, מוותר. חברת הכנסת סונדוס, בבקשה. שלוש דקות, בבקשה. תודה, כבוד היושב-ראש. חברי וחברות הכנסת, בניגוד להצעה של הממשלה, ההצעה של חבריי חבר הכנסת אוסאמה סעדי וחבר הכנסת ד"ר אחמד טיבי ושלי באה להגן על הזכויות של העובדים וגם כן על הבריאות של ציבור. אין מה לעשות, במדינה מנותקת צריך לעגן החלטות שישמרו על האוכלוסיות המוחלשות. צריך לעגן אותן בחקיקה שתשמור על הזכויות שלנו, במיוחד של אוכלוסיות מוחלשות. עם עובדות אי-אפשר להתווכח, ועובדה אחת גדולה היא שמי שהכניס אותנו למשבר כל כך עמוק הוא מי שכשל בניהול המשבר עצמו. מי שקרא לציבור לצאת להצביע בפברואר בבחירות האחרונות זה ראש הממשלה, שאמר: צאו להצביע, מה זה קורונה? זה קשקוש. אותו בן אדם צריך לשאת באחריות הזו ולא לצאת על גבם של העובדות והעובדים, שסובלים עכשיו מבעיות כלכליות כבדות מאוד שרק מחמירות ומקשות עליהם לנהל את החיים שלהם, את חיי היום-יום בפרטים הכי הכי קטנים. אבל הממשלה, ראש הממשלה ושותפיו גם ממשיכים להעמיס על האוכלוסיות המוחלשות ולהחליש את המוחלשים, ורק עושים פוליטיזציה בתוך ניהול המשבר עצמו. סוגרים מתי שנוח להם, פותחים מתי שנוח להם, אין הוראות ברורות, אין מקצועיות בקבלת ההחלטות. מי שצריך לשלם על זה גם כן מתוך הכיס שלו זה העובד הפשוט, האדם הפשוט. לא היינו מוכנים לקורונה, בן אדם שנעדר מהעבודה שלו בגלל הקורונה או ימי בידוד או כדי לשמור על הבריאות שלו וגם של עמיתיו העובדים וגם הציבור, הוא בן אדם שלוקח אחריות על עצמו וגם כן על האחרים. צריך לתגמל אותו ולא לפגוע בו כלכלית. אסור לחשב זאת מתוך ימי המחלה, זו עוד פגיעה כלכלית, עוד פגיעה בזכויות של העובדות והעובדים, זה עוד סימן למי שצריכות וצריכים עוד סימן לכמה הממשלה הזו פוגעת באוכלוסיות המוחלשות.

תודה חברת הכנסת סונדוס סאלח. חבר הכנסת אופיר כץ, אינו נוכח. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. אדוני היושב בראש, חברי הכנסת,

השר,

נמתין לו. אתה יכול לדבר וזה ייחשב לך. הם עסוקים, כל השרים, אבל אני אחכה בכל זאת לשר. אני אדבר, אבל אני אבקש רק שתתחיל את השעון כשהשר מגיע.

כי חבל שאין אין פה שר. כל הרעיון בדיון במליאה הוא שנוכח שר, שאולי אולי נצליח לשכנע את הממשלה.

מציע שימנו עוד שלושה שרים. יכול להיות, אבל התנאי הוא שזה יהיה מדגל התורה. לא, לא לוקחים שרים. אתם רוצים רק ליהנות מהמשרדים בלי האחריות של המשרדים. בינתיים אנחנו נמתין שיגיע שר. צריך לעבור אחד-אחד, כמה יש להם? 34 שרים או 33 שרים? מישהו מנציגי הקואליציה יודע להגיד כמה שרים יש לכם? כי זה משתנה. עכשיו השאלה היא אם שר שהוא שר בשני משרדים, מה מעמדו באירוע הזה? כי השר הקודם שהיה כאן היה שר בשני משרדים. אז אני אמשיך ואני אמתין, כי בסוף הרי כל האירוע הזה הוא אירוע שמחייב את הממשלה לשנות כיוון. אבל אם בכנסת אתה לא יכול לשכנע את הממשלה, איפה תשכנע אותה? אוה, הינה הגיע אדוני השר. אמרתי שאני לא מוכן לדבר יש תהליכים אורולוגיים, זה בסדר גמור. מקובל, אדוני השר. אבל מעבר לתהליכים האלה יש מספיק שרים שיחליפו אותך מדי פעם לכמה דקות כשאתה יוצא. יש שרים, יש שרות, אין שום בעיה. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, ראשית אני רוצה לברך את הממשלה שסוף-סוף מגיעה עם איזושהי הצעה שקצת הולכת בכיוון הנכון. אבל אני חייב לומר שאתם קצת מטעים פה גם את חברי הכנסת שאתם מבקשים מהם לתמוך בהצעה. אתה אומר, אדוני השר, שהמגזר העסקי כולו תומך בהצעת החוק הזו.

הגעתם לסיכום הזה רק עם התאחדות התעשיינים, שאני מאוד מכבד ומאוד מעריך, אבל מה לעשות, התאחדות התעשיינים מייצגת סקטור מסוים במגזר העסקי, שאולי יכול לספוג עוד ועוד את ההנחתות שאתם מנחיתים עליהם,

אתם מנחיתים עליהם. אבל עד עכשיו שילמו המעסיקים 3.5 מיליארד שקלים בימי בידוד. זה מה שעלה למעסיקים עד עכשיו בימי הבידוד שאתם השתם על האזרחים. אז אם אתם רוצים לבוא להסכמה, ואתם אומרים: בוא נחלוק ביחד תתחשב גם במה שקרה בשבעת החודשים האחרונים. תפצה אותם גם על זה. ותגיד להם: אתם שבעה חודשים שילמתם הכול, אנחנו נשלם מעכשיו הכול שבעה חודשים, ובעוד שבעה חודשים נתחשבן בחזרה. המהות היא מאוד מאוד פשוטה, אדוני. ההוצאות האלה צריכות לחול על המדינה. ולא יכול להיות שאתה תשלח,

את העובדים לבידוד. המשמעות היא שהוא לא יכול להפעיל את העסק שלו בתקופה הזאת. אתה לא מפצה אותו כראוי כשהוא לא יכול להפעיל את העסק שלו בתקופה הזאת, ואתה גם אומר לו: אתה תשלם את ימי הבידוד. והאמן לי, אנחנו קוראים לכם פעם אחר פעם לקצר את ימי הבידוד. יש מדינות שאפילו נוהגים בהן שבעה ימי בידוד. אני אומר לך שאפשר להוביל לעשרה ימי בידוד עם בדיקה לפני שמשחררים מהבידוד.

למדינה מאוד קל להשית את ימי הבידוד האלה כשהיא יודעת שהיא גם לא משלמת. מי ישלם? הפראיירים ישלמו. עוד פעם המעסיקים ישלמו. הם גם ישלמו, הם גם ישלמו לכם, הם גם ישלמו למבודדים, אין שום בעיה. וראה זה פלא, כשאתם תתחילו לשאת בימי הבידוד, פתאום נגלה שאפשר אחרי עשרה ימים להוציא אנשים מבידוד, ואולי אפילו אחרי שבעה ימים, כי סטטיסטית מהיום השביעי אנחנו נמצאים כבר בסיטואציה שבה כמעט ואין הדבקות. אז לסיכום, אדוני, כן. לצערי הצעת החוק הממשלתית הזו, אנחנו ניאלץ להתנגד לה, אף על פי שאני חתום על הצעת החוק הפרטית. אבל הצעת החוק הפרטית אומרת שהמדינה תישא בעלות ימי הבידוד. אני מקווה שתתקנו את זה בין הקריאה השנייה לשלישית. וכדי שזה יקרה,

אדוני היושב-ראש, להעביר את הצעת החוק הזו לדיון בוועדת העבודה והרווחה, אם היא תעבור.

תודה, חבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חברת הכנסת מרב מיכאלי, שלוש דקות. תודה, אדוני. רק היום התברר לנו מדוח המבקר שמאות אלפי איכוני שב"כ שהכניסו אזרחיות ואזרחים לבידוד היו טעות. ממש, עשרות אלפי אזרחיות ואזרחי ישראל בילו ימים על גבי ימים על גבי ימים בבידוד בטעות. ומי ישלם את מחיר הטעות הזאת? האזרחיות והאזרחים והמעסיקים שלהם. הם ישלמו. גם לפי הצעת החוק הזאת, שעכשיו מובאת פה להצבעה, הם ישלמו את המחיר. גם עשו עליהם את הטעות והם גם אלה שישלמו על זה בימי מחלה. אתמול התחיל ההסדר החדש, הסטרטאפ ניישן ההיסטרי של ממשלת כישלון מחפירה. תלמידות ותלמידי א'-ב' ילמדו לסירוגין, שלושה ימים ושלושה ימים. חצי מהשבוע הם יהיו בכיתה, חצי מהשבוע הם יהיו בבית. ומי ישלם את מחיר השיגעון, החיפוף והטמטום הזה? ההורות וההורים שלהם, שיצטרכו למצוא מישהו שידאג לילדות והילדים האלה בימים שהם לא בבית הספר. ובאילו ימים הם יוכלו להשתמש לצורך הזה אם לא בימי המחלה שלהם? ומי יצטרך לשלם את המחיר של הסידור המעוות והדפוק הזה? האזרחיות והאזרחים בעצמם,

והמעסיקות והמעסיקים שלהם, שהמדינה משיתה עליהם את החלק שלהם. ממשלת ישראל נותנת מראש מעט מדי ימי חופשה שנתית לעובדות ולעובדים, מעט מדי ימי מחלה. ואותם ימי מחלה צריכים לשמש גם למחלת ילדות וילדים, גם למחלת הורות והורים סיעודיים שצריך לטפל בהם, ולא בכולם מכירים בכלל. מראש על הימים הראשונים לא מקבלים שיפוי. היום הראשון, שום דבר,

ורק אחר כך מתחילות לקבל על זה החזר. וכל ימי המחלה, לא משנה אם זה קורונה או לא קורונה, לא משנה אם זה שלך או של הילדות והילדים שלך, ולא משנה,

אם בן הזוג שלך אולי בבידוד, ובינתיים מישהי צריכה לתזז ולדאוג לכל מי שלא יכול להשתתף בדאגה להם, את כל המחיר הזה צריכות וצריכים לשלם האזרחיות והאזרחים בעצמם, ועוד קצת המעסיקות והמעסיקים שלהם. וממשלת ישראל? שאלה מאוד יפה. ממשלת ישראל, שהגדילה את הגירעון כבר ל-100, ל-123 מיליארד שקל, מה עשית עם הכסף הזה, ממשלת ישראל? למה שאת לא תשלמי עם זה את ימי הבידוד והמחלה האלה? למה שלא תקומי על החיים שלך, לכל הרוחות, ותתחילי לדאוג לאזרחיות והאזרחים במדינה הזאת?

תודה, חברת הכנסת מרב מיכאלי. חבר הכנסת עוזי דיין, אינו נוכח, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת. חברות הכנסת חוה אתי עטייה, בבקשה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, פרופ' אשר כהן אמר: "אנחנו נמצאים בתקופה קשה שבה כולנו חייבים לשמור על מערכת ההשכלה הגבוהה, המחקר והמדע". בתקופה הקשה והמורכבת שאנו נמצאים בה, עלתה הצעה מצד אגודת הסטודנטים באריאל להקל על תנאי הלימוד באוניברסיטאות. ההצעה היא לשלב זרועות באקדמיה ולשתף פעולה לטובת כל הסטודנטים כדי שיוכלו להשתמש במתקני האוניברסיטאות בארץ, וכך לסייע להם ללמוד באופן מקוון במקום הלימודים הקרוב לביתם. רעיון זה נועד לשרת לא רק את הסטודנטים של אוניברסיטת אריאל אלא גם את כלל הסטודנטים בארץ, מכיוון שכל אחד מהם מתגורר בקרבת מוסד אחר. היוזמה התקבלה במתן שירותי השאלה בין-ספרייתית מכל האוניברסיטאות בישראל ללא תשלום, אך למרבה הפלא אוניברסיטת אריאל אינה נכללת במיזם. במצבים מורכבים מקדמים רעיונות יצירתיים. אבל רעיון זה נתקל בהתנגדות אנשי אקדמיה, בטענה הזויה שאוניברסיטת אריאל נמצאת בשטח כבוש. אני חשה כאב כשאני שומעת כיצד השמאל, השולט באקדמיה, מנצל את מעמדו ומכפיש את מדינת ישראל בטענה שבה משתמשים אויבינו, ומונע קידום יוזמות מבורכות וחשובות. ככל הנראה בשמאל שכחו שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. שכחו את המסורת היהודית, אבל זוכרים להשמיץ את מדינת ישראל ולפגוע במי שתורם להתיישבות. הסטודנטים באריאל הודרו משירותי השאלה בין-ספרייתית. הסטודנטים באריאל שירתו בצבא, פעלו והתנדבו למען המדינה. אני גאה בהם. אין לאף אחד זכות להפלותם. אני קוראת לשרים, לחברי הכנסת ולכל ראשי האקדמיה בכל האוניברסיטאות בארץ, לעשות את הדבר הנכון והמובן מאליו לטובת עתיד האקדמיה וההשכלה הגבוהה: יש להכליל מייד את אוניברסיטת אריאל במיזם.

תודה, חברת הכנסת חוה. אתי, שר ההשכלה הוא מהממשלה שלך.

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. מהממשלה שלך.

חבר הכנסת מיקי לוי?

כן.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני הייתי שותף להצעת החוק הפרטית עם חבריי, עם קרן, עם פינדרוס, עם פורר, הצעת החוק הראויה, שבאה להסיט את ההצעה הזאת, שאין בה הרבה מחשבה. ממשלה שמטילה סגר או מחייבת בימי בידוד ראוי שתיקח אחריות על ההחלטות שלה, כפי שנוהגות ממשלות בעולם. לא ייתכן שעומס התשלום יוטל על המעסיקים, ובפרט העסקים הקטנים והבינוניים. זאת חכמה קטנה מדי. הממשלה סיכמה הסכם, בגיבוי ההסתדרות והתעשיינים והמעסיקים הגדולים, כי חמישה ימים יהיו על חשבון המעסיקים. שום גורם ממשלתי לא דן בנושא ימי הבידוד עם ארגון לה"ב, הנשיאות העסקית והמייצגים האחרים. תארו לעצמכם עסק קטן או בינוני שיש לו חמישה או שישה עובדים שצריך לשלם גם על ימי הבידוד שהממשלה חייבה בהם את אותו עובד שלהם. אין היגיון, אין שכל, כפי שנוהגים פה בנושאים אחרים לא פשוטים. עסק קטן ובינוני שיהיה חייב לשלם את שאר ימי הבידוד לא יחזיק מעמד ויפשוט את הרגל. רבים מהעסקים גם כך מתקשים לשרוד נוכח הסגרים, המגבלות ומדיניות הממשלה. המציאות הכלכלית קשה, ורבים מהעסקים קורסים. המענקים בחלקם טרם הגיעו. אלה שהגיעו מאפשרים במקרה הטוב לשרוד ולא יותר מכך. מדינת ישראל מובילה בימי הבידוד ללא-מאומתים גם לאחר בדיקות שליליות בתום 14 ימים, כאשר במקביל אין שום כוונה לבחון מדיניות של הפחתת ימים. לדוגמה, עשרה ימים, למה 14 יום? הרבה מדינות הלכו לעשרה ימים. ואתם הולכים להטיל נטל נוסף, על העסקים הקטנים והבינוניים:

חברים, זה יהיה המסמר האחרון בארון הקבורה של העסקים. אבל אנחנו לא נשתוק. את הראי אנחנו נציב מדי יום בפני הממשלה הרעה הזאת.

אני ממליץ לחברי הכנסת לא לתמוך בחוק הממשלתי. החוק הממשלתי הוא מפלה. זוהי ממשלה שאינה לוקחת אחריות על המעשים וההחלטות שלה. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח. חבר הכנסת צבי האוזר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, לפני שעה קלה התבשרנו בשורה: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ייכנס לבידוד בגלל החשש שמזכירה בלשכתו נמצאה חיובית. חבריי חברי הכנסת, אני לא יודע אם מדובר בבשורה טובה או בבשורה רעה.

זאת בשורה טובה, שהרי אף אחד מכאן אינו מאחל לראש הממשלה להיכנס לבידוד, אף אחד מכאן אינו מאחל לשבש את עבודתו של ראש הממשלה. אבל מצד שני, יש קצת צער. אני מצטער, כי נדמה שאם ראש הממשלה בכל זאת היה נכנס עכשיו לבידוד, הוא היה מקצר את הבידוד לעשרה ימים.

כל מי שצופה בנו עכשיו צריך להבין: צריך ואפשר לקצר את הבידוד לעשרה ימים במקום 14 יום,

הזמן עכשיו. ראש הממשלה, כדי לקצר את הבידוד, בטח היה מרים טלפון לפרויקטור הלאומי, לגמזו, היה מבקש שיחת ועידה עם אודי קלינר, ממלא מקום ראש שירותי בריאות הציבור. אולי הוא היה מוסיף את תת-אלוף ניסן דוידי, מפקד מפקדת אלון, והיה שומע מסקנה מכל אותם גורמים, כפי שאני, אדוני היושב-ראש, שמעתי ביום חמישי האחרון בשיחה: אפשר וצריך לצמצם את הבידוד לעשרה ימים. זאת לא המצאה ישראלית, לא קונץ-פטנט של המערכת הישראלית,

גוררת רגליים, כי למסקנה הזאת הגיעו שווייץ ואוסטריה, צ'כיה והולנד, איטליה, ספרד,

צרפת ועוד מדינות.

כל מי ששומע אותנו עכשיו ידע שבמדינות האלה מכניסים לבידוד את מי שבא במגע עם חולה מאומת רק לעשרה ימים. ואצלנו עדיין גוררים רגליים, חושבים, מהרהרים על חשבון האזרחים, ולא מקצרים את הבידוד, למרות שאפשר. על חשבון המעסיקים.

ואם ראש הממשלה היה מעלה לשיחת הוועידה את שר האוצר ישראל כץ, היה אומר לו שר האוצר, אם היה תם לב, שקיצור בארבעה ימים חוסך סדר גודל של 1.5 מיליארד שקל לחודש עלות תוצר, לפי היקף הבידודים שהיו בחודש ספטמבר. אם החוק הזה ייכנס, אז העלות הזאת של ארבעה ימים תהיה בסדר גודל של 600 מיליון שקל עלות תקציבית, שוב במספרי חודש ספטמבר. אם ראש הממשלה בקו השני היה שואל את תת-אלוף ניסן דוידי, מפקד מפקדת אלון, שמופקדת על קיצור או על קטיעת שרשראות ההדבקה, הוא היה מגלה שקיצור הבידוד לעשרה ימים הוא קריטי,

לבניית האמון של הציבור במערכת הזאת, שכן כבר היום אנחנו רואים שכל חולה מאומת מדווח רק על שלושה אנשים שהוא בא איתם במגע כי הוא לא רוצה להסגיר אנשים שיבואו וייכנסו לבידוד.

לכן, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תרים טלפון

אני קורא לשר האוצר, שר החינוך, ראש הממשלה וכל חברי הממשלה: אל תמשיכו בחקיקה, אל תקדמו את החוק הזה מבלי שתקצרו קודם כול את הבידוד, ולפחות תחסכו למעסיקים כולם את אותם ימי בידוד מיותרים שהם צריכים לשאת בעצמם. תודה רבה. אז תצביע איתנו, תתנגד לזה. תודה, חבר הכנסת צבי האוזר, אתה עקבי בעמדה הזאת. יעלה לסכם את הדיון השר במשרד האוצר יצחק כהן,

חברי הכנסת, מי שמעוניין להצביע, אנא להתמקם במקומו. אנחנו נצביע על ארבע הצעות, כל אחת בנפרד. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

היו לא מעט הצעות חוק שהיו במרכז הקונסנזוס וההצבעות היו בהתאם. אני חושב שהצעות החוק שמונחות כאן לפניכם, גם הממשלתית וגם של חברי הכנסת, באות לפתור בעיה. אין פה שום צד, לא שומעים אותך. אין פה שום צד לחשוב להצביע נגד אחת מההצעות האלה. בסך הכול כולן באות לפתור בעיה שנוצרה. במשא ובמתן עם כל הגורמים במשק, עודד, לא רק עם התאחדות התעשיינים, עם כולם, הגיעו להבנות והסכמות, ולהצעת החוק הממשלתית הוצמדה הצעתו של חברי היקר חבר הכנסת משה ארבל, שהיטיב להציג אותה. אז אני חושב שיש רגעים בבית הזה, עליזה, תקשיבי לי, יש רגעים בבית הזה, שכולם צריכים להצביע בעד. בגלל זה אני אומרת, אם אתם,

אנחנו נהיה בעד. ימי בידוד כמו מילואים. חברת הכנסת מלינובסקי, הגענו לפורמולה שמסכמת את כל הדברים האלה בצורה הכי טובה, מיטבית. אז למה לשנות, כשאפשר להעביר אותה לוועדה? באוצר רוצים שנעביר אותה לוועדת הכספים, ושם נדון ונלבן את שאר הסעיפים שאת מדברת עליהם.

קבלי את יומך בוועדה.

יש לך רוב, הכול בסדר. מה? יש לך רוב. אני לא יודע. עליזה, מה קרה? שמית. אה, שמית? אוקיי, אנחנו רוצים הצבעה שמית, אדוני היושב-ראש. אני מבקש הצבעה שמית.

אז השר מבקש הצבעה שמית. על ההצעה הממשלתית. כן, על ההצעה הממשלתית. עליזה, שומעים אותך עד לפה. לדעתי כולכם בלי יוצא מן הכלל צריכים להצביע בעד ההצעה, ולהעביר אותה לוועדת כספים להמשיך הדיון.

ועדת כספים, אנחנו מבקשים ועדת העבודה. הוא מבקש ועדת העבודה, אדוני. אז אנחנו מעבירים לוועדת הכנסת, ושם יוחלט. יש מחלוקת, יש שתי דעות. אנחנו מעבירים לוועדת הכנסת, אלא אם אתם מחליטים על משהו מוסכם. האמת היא שיושב-ראש ועדת הכספים פנה, וגם הוא ביקש להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה. אוקיי. אני מציין שהלשכה המשפטית ממליצה להעביר לוועדת העבודה,

על כל פנים, אדוני היושב-ראש, על ההצעה הממשלתית, הצבעה שמית. ועדת העבודה. איפה חיים כץ? ועדת העבודה והרווחה. אדוני השר, ההמלצה של הלשכה המשפטית לכנסת זה להעביר לוועדת העבודה והרווחה. אני שומע. זו גם ההמלצה של רוב החברים פה, גם המלצה של הרב משה גפני. אדוני היושב-ראש, בוא נסכם: ההצעה הממשלתית בהצבעה שמית. השאר, אלקטרונית. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה שמית על הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2020, בקריאה ראשונה. אם תתקבל, היא תעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. גברתי מזכירת הכנסת, בבקשה.

בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח משה אבוטבול, בעד אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, נגד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל,

גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר,

אוריאל בוסו, בעד דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, בעד קרן ברק,

ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין,

יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, בעד איתן גינזבורג,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין,

אבי דיכטר, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וונש,

מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת אסף זמיר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

מיקי חיימוביץ'

ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי,

משתתף בהצבעה יוסף טייב,

יעקב טסלר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, בעד היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' בעד משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן,

מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח אוסנת הילה מארק,

פטין מולא,

מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי קונין,

מיכאל מלכיאלי,

יעקב מרגי, בעד משולם נהרי,

אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה,

עודד פורר, נגד יצחק פינדרוס,

טלי פלוסקוב, אינה נוכחת אורלי פרומן, נגד תהלה פרידמן,

עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח עינב קאבלה,

אנדרי קוז'ינוב,

אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח אריאל קלנר,

שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, נגד יואל רזבוזוב, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח הילה שי וזאן, אינה נוכחת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת אנחנו נקרא שוב, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת אסף זמיר, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, נגד חמד עמאר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, אינה נוכחת עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח הילה שי וזאן, אינה נוכחת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו כאן באולם שלא הצביע ומעוניין לעשות זאת? אם כך,

אנחנו עוברים לתוצאות ההצבעה על הצעת החוק הממשלתית, התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2020. התוצאות הן: 30 בעד ו-19 נגד. ההצעה התקבלה,

לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. כספים. מבקשים כספים. אוקיי, אני מבינה שנשמעה הצעה נוספת, ולכן ההצעה תעבור,

לוועדת הכספים. לוועדת הכספים. ולכן היא תעבור לוועדת הכנסת.

אתם מסירים את הבקשה לכספים? עבודה ורווחה. ועדת העבודה, ועדת העבודה. מיקי, ועדת עבודה. מי קודם אמר כספים? שם, נכון? השר איציק כהן. ויתרתם על ההצעה של כספים? אני צעקתי כספים. אתה צעקת כספים? אז ברגע שיש בקשה כזו,

ההצעה תעבור לוועדת הכנסת, ויוכרע שם לאיזו ועדה זה עובר. הדיון הבא שלנו הוא בהצעת החוק המוצמדת.

עוברים לדיון על הצעת החוק המוצמדת, הצעת חוק דמי מחלה (תיקון, הגדרת שוהה בבידוד כחולה) (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף 2020, של חבר הכנסת משה ארבל. ההצעה הזאת הוצמדה להצעת החוק הקודמת. אנחנו נקיים עליה הצבעה עכשיו. כן. אנחנו מקיימים הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק דמי מחלה (תיקון,

(נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה),

לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד, 36,

חמישה, נמנע אחד. אם כך, ההצבעה על הצעת חוק דמי מחלה (תיקון, הגדרת שוהה בבידוד כחולה) (נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020, התקבלה, ותועבר גם היא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הגנה על עובד הנעדר מעבודתו עקב התפשטות נגיף הקורונה, התש"ף 2020, של חברי הכנסת אוסאמה סעדי, אחמד טיבי וסונדוס סלאח. הצבעה עכשיו.

להעביר את הצעת חוק הגנה על

הנעדר מעבודתו עקב התפשטות נגיף הקורונה,

לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. 23 בעד, חמישה נגד, אין נמנעים. ההצעה התקבלה, והדיון בהצעת החוק הזאת יהיה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו עוברים להצבעה על הצעה נוספת שמוצמדת: הצעת חוק דמי מחלה (תיקון הגדרת שוהה בבידוד כחולה), התש"ף 2020, של חברת הכנסת קרן ברק וקבוצת חברי הכנסת. גם היא הוצמדה להצעת החוק שמספרה מ/1368. הצבעה עכשיו. ההצעה להעביר את

התש"ף 2020,

הרווחה והבריאות נתקבלה. 31 בעד, חמישה נגד, נמנע אחד.

ההצעה התקבלה, ותועבר גם היא לדיון בוועדת העבודה,

אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, וזאת הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020, בקריאה ראשונה. הצעה זו קיבלה פטור מחובת הנחה בכפוף להנחה על שולחן הכנסת. יציג את הצעת החוק סגן שר הפנים יואב בן צור,

גברתי היושבת בראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020, אומרת: "בתקופת תוקפו של חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) יקראו את חוק הרשויות המקומיות, התשכ"ה 1965, כך שאחרי סעיף 100א יבוא:

לאחר התייעצות עם שר הבריאות, רשאי לקבוע הוראות המסדירות את ההצבעה בקלפי ייעודית של אנשים שחלה עליהם חובת בידוד לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940, ובכלל זה קביעת מקומות הקלפי, סדרי הפעלתם ועבודתם וסדרי ההצבעה בהם, העברת חומר הבחירות, מיון המעטפות וספירת הקולות, שעות ההצבעה בקלפי, הרכב ומינוי ועדת הקלפי ומינוי מזכיר ועדת קלפי, הוראות כאמור יכול שיגברו על הוראות סעיף 9(ב)'. בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ו 1975,

אחרי '97' יבוא 'ו-100ב'". אני קורא לחבריי חברי הכנסת להצביע בעד החוק.

תודה רבה לך. אנחנו נעבור לדוברים. יפתח את הרשימה חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. חבר הכנסת איתן גינזבורג, אתה תסגור את הרשימה הזאת. יואב סגלוביץ' אינו נוכח. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. תודה, גברתי היושבת-ראש. היום בוועדת המשנה של ועדת הפנים, שאת תמכת ועזרת המון בהקמתה ובזכותך התקיימה היום הישיבה הראשונה, הייתה בשורה לאוכלוסייה הבדואית בדרום הארץ. שר הכלכלה הכריז שיש כוונה להכיר בשלושה יישובים חדשים בנגב, מה גם שנבדקת ההיתכנות של הקמת עיר חדשה בנגב, עיר על-שבטית, בנוסף להמון נושאים אחרים. הדיון התמקד בשתי מועצות אזוריות, אל-קסום ונווה מדבר. שם יש 11 יישובים, אבל למרבה האירוניה, 17 שנה לאחר ההכרה ביישובים האלה עדיין אין היתרי בנייה. היישובים האלה, למרות שרשות הבדואים הכריזה שמאות מיליונים הוקצבו לרשויות אלה, בפועל רוב הרשויות האלה כמוהן כמו היישובים הלא-מוכרים שנמצאים לידן. לכן בחרתי שבישיבה הראשונה, אדוני סגן השר, תהיה התמקדות ביישובי אל-קסום ונווה מדבר. יש שם 11 יישובים. בלי להשקיע ביישובים האלה ולתת דוגמה של פיתוח ושל חיים טובים יותר ביישובים האלה לא נגיע לשום מקום. אין מה שיעודד את שאר היישובים ללכת לכיוון הכרה ולכיוון הסדרה, אם יש צורך, במקומות הנדרשים. כבוד השר במשרד האוצר, שאלת לגבי התוכניות שהיו. היום התברר שכבר 17 שנה ביישוב כמו אבו תלול אין היתר בנייה אחד לאחר ההכרה. 17 שנה. מישהו אומר שזה בגלל תביעת בעלות.

יש שכונה שנמצאת על אדמת מדינה ואין אפילו היתר בנייה אחד. אתה רוצה עוד נתון? אין אפילו תוכנית מפורטת שם. אין תוכנית מפורטת. יש מספרים על הנייר, יש הצגות, אבל בפועל אין כלום. אני מקווה, גברתי היושבת-ראש, שהודות לך ולכל מי שפעל להקמת הוועדה הזאת בשבועות הקרובים נעשה עבודה מאומצת כדי להזיז את העניינים ביישובים האלה ובשאר היישובים. תודה, גברתי היושבת-ראש. אני בטוחה שתעשה עבודה מצוינת. תודה רבה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, מוותרת, חבר הכנסת יעקב טסלר, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת אורלי פרומן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל שיר, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאיר כהן, גם הוא לא כאן, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, מוותר, חבר הכנסת אלכס קושניר אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח גם, חבר הכנסת עודד פורר,

אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי אבידר, גם הוא אינו נמצא, חבר הכנסת מתן כהנא, גם אינו נוכח. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, ברצוני להגיד מילת הערכה לחברי סעיד אלחרומי. ההכרה ברח'מה, עבדה וחשם זנה, שלושתם, שלושה יישובים שאני מכיר אותם באופן אישי, הייתי שם, כל כך רחוקים בדרום, השגת את ההכרה. יישר כוח על הדרך שאתה מוביל משכנע ומביא הישגים למרות כל החסמים, כל הקשיים. אני מאוד מעריך את דרכך. אנחנו יחד איתך. תישאר אתה חוד החנית במאבק הכל-כך צודק למען ההכרה בכפרים הבלתי-מוכרים צעד אחר צעד. כל הכבוד, יישר כוח.

תודה רבה. חבר הכנסת מנסור עבאס, מוותר, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, גם, חבר הכנסת פטין מולא, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איתן גינזבורג, הוא ביקש, הוא רק לא חשב שזה יקרה כל כך מהר,

טוב, אז סגן השר, אתה מתבקש לעלות ולסכם. הצבעה. הצבעה? איך שאתם, בבקשה. אפשר, היו"ר? רבותיי, חברי וחברות הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020, קריאה ראשונה. הצבעה עכשיו. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה,

לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. גברתי היושבת-ראש, הייתי פה. אני אוסיף אותך. אי-אפשר? אוריאל בוסו. אנחנו לא נוותר על ועדת הפנים,

15 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אנחנו נוסיף את חבר הכנסת אוריאל בוסו, את חבר הכנסת אוסאמה סעדי ואת חבר הכנסת אופיר כץ. אם כך, זה 18 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. החוק יועבר לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. חוק שמוצמד, לא?

יש עוד אחד שמוצמד לזה? לא, לא.

לא לזה.

אנחנו עוברים לדון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (אזור תיירות מיוחד, העיר אילת או אזור עין בוקק, חמי זוהר), התשפ"א 2020, קריאה ראשונה. גם הצעה זו קיבלה פטור מחובת הנחה בכפוף להנחה על שולחן הכנסת. תציג את הצעת החוק שרת התיירות אורית פרקש הכהן. גברתי היושבת-ראש, חברי וחברות כנסת נכבדים, לפני פחות משבועיים נכנסתי לתפקידי כשרת התיירות

בלי שום ימי חסד. ענף זה היה מהענפים הראשונים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה. ביטול הטיסות לארץ וסגירת

קטעו את נתיב הכניסה העיקרי של תיירים מחו"ל לישראל. כללי הריחוק החברתי והצורך להימנע מהתקהלויות הביאו לסגירת אטרקציות רבות, וכמובן שסגירת המלונות הייתה פגיעה אנושה בענף. כ-140,000 עובדים מועסקים במעגל הראשון של ענף התיירות. מספר דומה של אנשים מתפרנסים ממשקי המעגל השני של ענף התיירות. מכת המוות שניחתה על התיירות פגעה בכל אחד ואחת מהם באופן אישי, ומאות אלפי משפחות איבדו את מקור פרנסתן. אם לא די בכל אלה, הרי כעת הענף הזה סובל מגל שני וחמור עוד מקודמו כרגע. נכנסתי לתפקיד עם מטרה אחת: לעזור לענף התיירות ולמאות אלפי הישראלים שפרנסתם תלויה בו כמה שיותר מהר. מדובר על אתגר מורכב, שלא כולו נתון לשליטתנו, עם שיקולים בריאותיים מורכבים וסיטואציה שלא הייתה כמותה. דווקא בגלל זה האחריות שלי כשרה גדולה אף יותר, לחשוב על פתרונות חדשניים ויצירתיים בתקופה מאתגרת זו יחד עם כל חבריי בממשלה. זו מהותו של המתווה להקמת איי תיירות ירוקים באילת ובאזור ים המלח. הצעת החוק שמונחת לפניכם תשיג כמה מטרות חשובות:

היא תאפשר לאלפי עובדים בתחום התיירות לחזור ולהתפרנס בכבוד.

היא תיתן מענה לאלפים רבים של משפחות ישראליות שזקוקות לחופשה, להתאווררות ולמעט הפוגה מהחרדה והמתח הרב שמלווים אותן בימי הסגר הזה ובימי הקורונה בכלל.

ההצעה מנוסחת בריסון ובאיפוק רב בשל השיקולים הבריאותיים שהונחו בפנינו והדיאלוג המאוד-מורכב שהיינו צריכים לנהל אל מול משרד הבריאות וגורמי המקצוע הבריאותיים. לבסוף, היא משדרת,

מסר מאוד חשוב שלפיו אנו, הממשלה ונבחרי הציבור, מבינים את הצורך בפתרון למצב קיצוני ודחוף שמאוזן עם שיקולי הבריאות. מה עם טבריה? אני אסביר הכול. קצת על המתווה, על פי המתווה הממשלתי, הממשלה וקבינט הקורונה יוכלו להכריז על אזור חדש: אזור תיירות מיוחד. אילת וים המלח יוכלו להיות מוכרזים ככאלה, כאיי תיירות ירוקים. רק אנשים עם בדיקות קורונה שליליות, כלומר תקינות, יוכלו להגיע לאזורי התיירות הללו. המלונות יחזרו לפעול באזורים הללו,

אלפי עובדים. הישראלים יוכלו לצאת לנופש, להירגע ולנוח באזורים הללו, אבל כל אורח שירצה להגיע לאזורים האלה יצטרך לבצע, קודם להגעה לבתי המלון ולאזורים הללו, בדיקות קורונה כפולות, סליחה, לא בדיקות קורונה כפולות, אלא אישורים כפולים.

כל אורח יצטרך לבצע בדיקת קורונה במקום מגוריו או במקרים מסוימים בפארקים מסוימים שראשי הרשויות המקומיות והמועצות האלה יקימו בקרבת מקום, ולאחר קבלת אישור בדיקה תקינה כל אדם יצטרך, כתנאי ליכולת שלו ליהנות מההסדר הזה, לעבור ולהציג את אישור הבדיקות שלו פעמיים: פעם אחת בכניסה מוגדרת למקומות, לאזורים האלה, באילת ובים המלח, ופעם שנייה, שוב, בביצוע הצ'ק-אין במלון. כל ההסדר הזה יהיה תלוי בשיקולים בריאותיים, בכך שאילת ואזור ים המלח הם עדיין אזורים ירוקים עם תחלואה נמוכה, וגם במצב תחלואה תקין בכל רחבי הארץ. רבים שואלים למה החלטנו לקדם את ההחלטה הזו על שני אזורים בלבד. זו שאלה מאוד מאוד לגיטימית, ואני אנסה לענות עליה. אלה הסיבות שבגינן ההצעה הזאת מוגבלת רק לאילת ולים המלח, והן באמת מורכבות. נדרשתי ונדרשנו בממשלה לקבל החלטה לא פשוטה: קודם כול, אילת וים המלח אחראיות ל-75% מתיירות הפנים השנתית של מדינת ישראל. בואו נדבר קצת על מספרים: בחודש נובמבר בשנה שעברה כ-200,000 ישראלים הגיעו לנפוש במלונות של אילת וים המלח לבדם. בחודש דצמבר באותה השנה המספר היה גבוה אף יותר, 230,000 ישראלים בילו במלונות במקומות הללו. בסך הכול, במהלך שנת 2019 ביקרו באילת 2.3 מיליון ישראלים, ובים המלח, מעל 700,000 ישראלים.

שלושה מתוך ארבעה ישראלים שנופשים בישראל עושים זאת באחד מהמלונות באזורים הללו. זו הייתה נקודה אחת, שיקול אחד. נקודה שנייה, מדובר במקומות ובאזורים שקל לבודד אותם מבחינה גיאוגרפית, ובכך לוודא ולנטר את קיומן של בדיקות רפואיות לנכנסים אליהם. אני רוצה להדגיש בכנות: הדבר הזה היה קריטי בעיני גורמי הבריאות על מנת שמתווה איים ירוקים יוכל להיות מפוקח בריאותית. בלעדיו, המתווה לא היה מאושר בממשלה. זוהי האמת. עכשיו נסביר: לאילת יש שני כבישי גישה נוסף על שדה התעופה. למלונות בים המלח יש הגעה משני כבישים. נדרשתי פה לקבל החלטה קשה: האם להיענות לדרישות הבריאותיות האלה כשרת התיירות ולהסכים לקדם את ההחלטה הזאת, ובכך לתת מענה ל-30% מענף התיירות במדינת ישראל בשלב כל כך מוקדם, מורכב ומאתגר של המחלה, כאשר בפועל, לפי השלבים הבריאותיים הנקיים, ענף המלונאות ייפתח הרבה הרבה אחר כך, או להסתפק בשב ואל תעשה? קיבלנו החלטה קשה: לתמוך במתווה הזה. זכינו לתמיכתו של שר הבריאות, ואני חייבת לומר לכם שצריך לזקוף את זה לזכותו, כי ההחלטה היא החלטה מורכבת, היא החלטה קשה. מדובר על אזרחים מכל רחבי הארץ שייכנסו לאילת, ומדובר בעצם במין ניסוי כזה שאנחנו עושים למען כלכלת התיירות, למען ענף המלונאות ולטובת אזרחי מדינת ישראל. אבל המתווה הזה בעיניי הוא תמצית של עבודה למען אזרחי ישראל, למען אנשי הענף שזקוקים לפרנסה, למען ישראלים שצריכים אוויר לנשימה ולמען הכלכלה כולה. וכן, צריך לספר קצת את הסיפור של אילת. אילת נמצאת היום על סף קריסה, לא רק כלכלית אלא גם חברתית. מעל 50% מהמועסקים שלה מועסקים ישירות בתיירות, וכשאנחנו מחשבים גם את המועסקים העצמאים העקיפים, אנחנו יכולים לדבר על אחוזים בלתי נתפסים, כמעט 70% אבטלה בגלל המשבר הגדול בענף התיירות. לכן אני מבקשת מכולכם להצביע בעד, בבקשה. ולתמוך בהצעת החוק הזאת. בימים כאלו מורכבים אין החלטות מושלמות, יש החלטות קשות, ואני חושבת שההצעה הזו היא הצעה ראויה וטובה מאוד למדינת ישראל. אני רוצה לציין את שיתוף הפעולה של שר הבריאות וסגן שר הבריאות, של שר המשפטים, של שר הביטחון ושל השר לביטחון הפנים. תודה מיוחדת לחברי חבר הכנסת איתן גינזבורג, שהתייעצתי איתו רבות בקידום הדבר הזה ואף הוא קידם את הדבר הזה ביוזמת הצעת חוק פרטית. הצעת החוק הזאת היא דוגמה מצוינת כיצד ניתן לעבוד יחד, כחול לבן והליכוד, תוך התמקדות בעיקר למען כלל אזרחי ישראל. עוד יש עבודה רבה לפנינו, להסדיר את נושא הבדיקות, לתאם את המנגנונים מול ראשי הרשויות, לעבוד מול המשרד לביטחון הפנים על הסדרת השיטור של העניין הזה, עם רח"ל, ואנחנו חייבים לעבוד במקביל. אנחנו נמשיך לעבוד על פתיחה של כלל ענף התיירות, כולל פתיחת השמיים ועוד דברים, אבל הצורך הדחוף ביותר הוא לתת חמצן, לא פחות, ל-30% מענף התיירות במדינת ישראל, ואני מאוד שמחה שהצלחתי. לפני סיום אני רוצה לשתף אתכם קצת בדיון בקבינט הקורונה, שיצאתי ממנו לא מזמן, ובו נלחמתי והשמעתי את קולן של עוד שתי אוכלוסיות שמאוד מאוד סובלות במשבר הזה בענף התיירות, אחת היא הצימרים והשנייה היא מורי הדרך. בקבינט הקורונה דנו פעם נוספת בפתיחת הצימרים. סוכם שביום חמישי הקרוב, בכפוף לנתוני התחלואה, סליחה, אפשר להיות בשקט בבקשה שם? סליחה, עליזה,

תודה. באמת בקבינט הקורונה האחרון שוב שבתי והתעקשתי להעלות את נושא הצימרים. אלפים רבים של משפחות בפריפריה של מדינת ישראל: 70% באזורים ירוקים ונהדרים ודלילים מבחינה בריאותית, ברמת הגולן, בחיפה וצפונה, 20% נוספים בנגב. אלה עסקים קטנים בפריפריה כלכלית ותיירותית של מדינת ישראל, אין שום סיבה שלא לפתוח אותם ביום ראשון הקרוב יחד עם עסקים קטנים אחרים. מדובר במעבר מבית לבית. המתווה שאותו הצעתי לממשלה, ושזכה לתמיכה מקיר לקיר, מכל שרי הממשלה, היה כזה: משפחות גרעיניות תוכלנה לנסוע לצימרים. הצימרים הללו יעבדו בקיבולת של 50% כדי למנוע מניפולציות של המנגנון הזה. הצימרים יפעלו במתווה של תו סגול, ומשפחות תוכלנה לצאת מהעיר הדחוקה, להתאוורר טיפה. אין שום סיבה שאנחנו לא ניתן את החמצן הזה לעסקים קטנים שנמצאים בפריפריה של מדינת ישראל ונקל עליהם.

לפי מה שאני טענתי היום, לא רוצים רק את הפיצוי, רק את הכסף, אנשים רוצים לעבוד. אין שום סיבה למנוע את הדבר הזה. אני שמחה לומר שהייתה תמיכה מקיר לקיר, והדבר הזה יוכרע בכפוף לנתוני התחלואה ביום חמישי הקרוב. הנושא הנוסף שהעליתי על סדר-היום הוא מורי הדרך. חשוב לי לומר לכם שקולכם נשמע. יש היום מצב קצת מוזר שבו אנשים יכולים לטייל בשמורות הטבע, יכולים להסתובב בטבע, אבל אוי ואבוי אם הם ייקחו מורה דרך וישלמו לו תשלום. המצב הזה הוא באמת אבסורד, ואני מקווה שהדבר הזה יבוא לידי תיקון בקרוב. אני אמשיך להילחם, להחזיר לשגרה ולשמר את התשתיות של ענף התיירות. נקווה שאנחנו נגיע לשלבים האלה שבהם כבר כולנו נוכל לפתוח את כל הדברים הללו. מדובר על ענף מפואר שמכניס ומהווה מעל 2.5% מהתמ"ג של מדינת ישראל, שייצר הכנסות של עשרות רבות של מיליארדי שקלים בשנה, ובעיקר עשה לנו את החיים הרבה יותר יפים. גם אם זה מורכב וגם אם זה ייקח לנו זמן, אנחנו נמשיך לעשות ולקדם את הדברים, ועלינו החובה. חבריי חברי הכנסת, אני מבקשת מכם להצביע בעד הצעת החוק הזו, ובכך לעזור למאות אלפי ישראלים. תודה רבה. תודה רבה לך, שרת התיירות. לדיון מוקדם מוצמדת הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון, אזור תיירות ירוק), התשפ"א 2020, הצעת חוק של חבר הכנסת איתן גינזבורג וקבוצת חברי הכנסת, שגם היא קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק הזאת חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה, שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד ושמח להציג בפניכם את הצעת חוק אזור תיירות ירוק, שאליה שותפים חברים מכל סיעות הבית והיא מצטרפת להצעת החוק הממשלתית שעלתה פה באותו עניין בדיוק. מטרת ההצעה המונחת בפניכם היא לאפשר פתיחה של ענף התיירות באילת ובים המלח, שמהווה 30% משוק התיירות הישראלי, ובכך להזרים חמצן לאותם מקומות שכלכלתם מבוססת על תיירות. תעשיית התיירות, שמהווה נדבך חשוב בכלכלת ישראל ומהווה נדבך עוד יותר מרכזי בכלכלה של אילת וים המלח, נפגעה קשות ממגפת הקורונה. למשל, המשמעות הישירה של ההגבלה שאסרה בזמן הסגר על תושבי ישראל להגיע לעיר אילת, המשמעות היא אבטלה של כ-22,000 תושבים, שמהווים כ-80% מאוכלוסיית העיר. אלו מספרים בלתי נתפסים, שספק אם קיימים כאלה בעוד מקום בארץ. אלו מספרים שעלולים להוביל לנזק כלכלי וחברתי בלתי הפיך אם לא יינתן פתרון שיאפשר פעילות תיירותית בטוחה ולאורך זמן. אילת ממוצבת מזה זמן כעיר ירוקה, וההצלחה שלה במידה רבה נובעת ממיקומה הגיאוגרפי הייחודי המרוחק משאר חלקי הארץ, ממש אי ירוק. אותו דבר ניתן להגיד לגבי ים המלח. הכניסות לאותם מקומות מוגבלות מאוד ומתאפשרות באמצעות כבישים בודדים. שני המאפיינים האלו מאפשרים ניטור ובקרה של כל מי שנכנס לתחום העיר או האזור וכל מי ששוהה בהם. ולכן, אנחנו מציעים בהצעת החוק הזאת כי ועדת שרים תוכל להכריז על אזורים אלה אזור תיירות ירוק,

כמה תנאים, שבעיקרם העיר צריכה להגיע להיות עיר ירוקה, הכלכלה המקומית מבוססת בעיקרה על תיירות וכל כניסה של אדם לאזור תותנה בהצגה של תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, בדומה למה שנדרש מהטסים לחוץ-לארץ. אנחנו מציעים שקבינט הקורונה יוכל לקבוע הקלות באותו אזור ביחס להגבלות שחלות בשאר אזורי הארץ, ובכך גם לאפשר פתיחה של אטרקציות תיירותיות, מתקני ספורט, קיום אירועי תרבות והקלות על התקהלות. אז נכון שיצאנו מהסגר והמשק מתחיל לאט-לאט להיפתח, אבל כשהעתיד במידה רבה לוט בערפל, בדגש על המקרה של עולם התיירות, חייבים למצוא מודלים שיאפשרו חיים לצד הקורונה, בוודאי במקומות שהכלכלה שלהם מבוססת על תיירות, ואני מאמין שהמתווה הזה מאפשר את אותה שגרת קורונה שעליה כולנו מדברים, אני כבר מסיים, גברתי.

אבקש היום את תמיכתכם, חברי הכנסת, בהצעת החוק שמונחת בפניכם. היא אומנם לא פתרון מלא, חבר הכנסת אזולאי, לכל עולם התיירות, שנמצא כרגע במשבר שכמותו לא חווה שנים, אבל היא פתרון לפחות התחלתי לאילת ולים המלח, שזקוקים לפתרון שכזה כמו אוויר לנשימה. אני מדבר גם עם ראש עיריית טבריה ונמצא איתו ביחסים מתמידים לראות איך אפשר להביא גם מתווה שיתאים לעוד ערים, דוגמת טבריה. זה הדבר הנכון לעשות היום למען התושבים במקום, זה הדבר הנכון לעשות למען התיירות הישראלית וזה הדבר הנכון גם למען תושבי ישראל שמעוניינים לנוח ולנפוש בארץ וגם לתרום לכלכלה שלה. אז בהזדמנות זו אני רוצה גם להודות לחברתי, שרת התיירות אורית פרקש הכהן, שעם כניסתה לתפקיד במלוא המרץ לפני שבועיים נרתמה כולה לנושא הזה וקידמה ללא לאות את הצעת החוק שמונחת היום בפניכם, גם הממשלתית וגם במקביל להצעת החוק שלי, ואני יודע שהיא,

מחויבת למציאת פתרונות למקומות תיירותיים נוספים ברחבי המדינה וביחד נפעל לקדם זאת. אז עד אז אני אודה לתמיכתכם בהצעת החוק ובהבאת בשורה אמיתית לתחום התיירות ולתושבי אילת ואזור ים המלח. תודה רבה, גברתי, גם על הסבלנות ועל אורך הרוח. תודה רבה, חבר הכנסת איתן גינזבורג. נעבור לדוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. יש שם מושג של ירוק בוהק, תבקש הסבר מה זה.

אמרתם אילת, אמרתם יואב סגלוביץ', בבקשה.

גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, אני אומר גם לחבר הכנסת גינזבורג וגם לשרה אורית פרקש הכהן: טוב מאוחר מאשר אף פעם. כי לפני חודשיים ישבנו על המדוכה עם אותם נתונים, אותם תנאים, עם ראש העיר אילת בזום, והממשלה אמרה לא, על אותו מתווה. לכן טוב מאוחר מאשר אף פעם. היה שר אחר.

אני אגיד לכם מה צריך לעשות. כרגע החוק עצמו מדבר אך ורק על בתי מלון. הממשלה יכולה בתקנות להרחיב ולעשות את זה גם על המסעדות וגם על אתרי הבילוי. ואני מציע לכם לעשות את זה עכשיו, כי אם לא, משרד הבריאות לא מסכים. עזבו רגע את משרד הבריאות, אני בכלל אומר את זה לכם.

אני אומר לכם: אתם חיים בסרט, בסרט רע. בסרט רע, ואני אגיד לכם מדוע בסרט רע. כי זה נמצא בתקנות, ואין הצדקה. ואתם חייבים לצאת, גם אתם, לשחרור. אתם מדברים על רמזור? אני אומר לכם: זה ירוק. האדום שנמצא הוא רמזור אדום מהבהב על החלטות קבינט הקורונה. שם יש אדום. אין הצדקה, כמו שעם הצימרים אין הצדקה. יושב פה יושב-ראש ועדת החוקה, לפני שבועיים דיברנו על הצימרים, שמנו hold לממשלה. לא מספיק. אני אומר לכם: הבעיה הגדולה היא הרמזור האדום בדיוני הקבינט, שבע שעות אתמול ושבע שעות שלשום ושבע שעות ביום חמישי, ותהיה הכרזה של ראש הממשלה.

אני אומר לכם: אתם באים עם בשורה לתושבי העיר אילת, אבל הבשורה היא בשורה חלקית, כי בסופו של דבר אזור בתי המלון הוא אזור אחד. כל מרכז העיר שומם. הם בנויים גם הם על התיירות, הם בנויים על הדברים האלה, ואתם צריכים לעשות מעשה ותתקנו את התקנות עכשיו.

יעקב אשר הולך שם, תוכלו לבוא אצל יעקב אשר ואז נאשר את התקנות האלה. אני איתו ביחד בסיפור הזה. גם הוא לא יודע מה לעשות איתכם כבר. הוא לא יודע מה לעשות איתכם. ישבנו היום בבוקר. אני פיטרתי את הדובר שלי היום. הוא פיטר את הדובר שלו היום. בגללי.

אתה הדובר שלו. אני אומר, בגללי הוא פיטר את הדובר שלו. לא, לא, לא.

אני הבנתי מה אומר יעקב אשר. אבל גם הוא, כבר נמאס לו.

נמאס לו מכם, נמאס לו מהממשלה שהוא חלק ממנה, הוא חלק מהקואליציה. נמאס לו. הוא בכוונה לא מסתכל אליי כי לא נעים לו להישיר מבט. נמאס לו. בצימרים, לפני שבועיים אמרנו: עד כאן. הוא אמר: נכון, ושם הגבלה לממשלה. מה עשתה הממשלה? האריכה את זה עד 1 בנובמבר. לא ספרה אותו ממטר, כמו שלא סופרים את ראש העיר אילת. הוא הביא את המתווה לפני חודשיים, לא עכשיו.

קשקוש בלבוש. הכול היה מוכן, הייתה ועדה, היינו בזום. איתן גינזבורג היה איתנו, כולם היו. הגיע לממשלה. הממשלה שלא יודעת למשול, לא יודעת לנהל, לא יודעת להחליט היא אור אדום לכולנו. לכו הביתה, אבל תשחררו את אילת לפחות, לפני שאתם הולכים הביתה. תשחררו את אילת.

תודה רבה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. הדובר הבא, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נמצא, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. כבוד היושבת בראש, חברים וחברות, כנסת נכבדה,

אנחנו וכל האזרחים, הגיע הזמן שיתאפשר לנו קצת לשחרר לחץ, וכן, מגיע לנו גם לנפוש. והלוואי ויכולנו לעשות זאת בכל מקום ולא רק באילת ובים המלח. כן, אנחנו רוצים גם נופש באילת ובים המלח כי אנחנו יודעים גם שמאחורי הנופש אנשים ומשפחות יתפרנסו. אבל מעל במה זו אני מבקשת ופונה לכבוד השרה ולכל מי שיש לו ויכול לתת יד בזה: לתת תוכנית ולפעול במיידי גם למען מתן מתווה ותוכנית לעיר נצרת. אנחנו פחות מחודש וחצי מחג המולד וראש השנה. חג המולד זה חג עולמי, ונצרת במרכז הדברים.

אפילו מאות אלפים של תיירים מגיעים לנצרת בחודש דצמבר. ומה עושים בשביל זה?

לא מגיע לה שיתעסקו וישימו תוכניות ותקציבים ופתרונות? למה, כי היא עיר ערבית? אני מבקשת שוב ודורשת שיהיה מתווה גם לעיר נצרת לכבוד חג המולד וראש השנה.

תודה רבה לך. חבר הכנסת יעקב טסלר, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת אורלי פרומן, אינה נמצאת, חברת הכנסת מיכל שיר, גם לא נמצאת. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית אני רוצה להצטרף לדבריו של חברי חבר הכנסת יואב סגלוביץ' ולברך את השרה פרקש הכהן ואת חבר הכנסת גינזבורג על העשייה שלהם בתחום. אני חושב שזה נדרש, זה צינור חמצן לעיר שאחוזי האבטלה בה לא דומים לשום עיר אחרת בישראל. ויחד עם זאת, היום בישיבת הסיעה שלנו חבר הכנסת סגלוביץ' העיר את תשומת ליבי לכך שרק המלונות נפתחים ולא האטרקציות שמסביב, ואני תוהה אם זה הגיוני. והתשובה שאני מספק לעצמי היא לא. כי אם הדעת נותנת שניתן לפתוח את אילת כי היא עיר ירוקה ומבצעים בדיקות לכל הנכנסים אליה באופן שמאפשר את פתיחת המלונות בקפסולות, תוך הקפדה על ריחוק פיזי ועטיית מסכות, למה אי-אפשר לפתוח את כל האטרקציות התיירותיות שנמצאות מסביב, בתוך העיר אילת, תחת מגבלות רלוונטיות? שהרי תיירים שמגיעים לאילת לא יכולים להימצא רק במלון. באיזשהו שלב הם דורשים מסעדות, מופעי תרבות, וכו' וכו'. הרי אין היגיון באחד בלי השני. ולכן אני ממליץ לכם לנהוג בשום שכל ולדאוג שבתקנות ידאגו לפתוח את הדברים האחרים. אם לא תעשו את זה, אז כמו ביתר הדברים בהוראות הקורונה, בתקנות של הממשלה, פשוט אין היגיון. וזה יגרום לכרסום נוסף באמון הציבור בממשלה ובהוראות שהיא מנפיקה. אתן לכם דוגמאות לאותה אי-בהירות: אתה יכול לשחק טניס אבל אתה לא יכול לשחק טניס עם מאמן טניס ולשלם לו כסף. דיברתי על זה בדיוק עם יושבת-ראש הישיבה כשנכנסנו לדיון. אי-אפשר להסתובב בתוך ספארי ברמת גן בתוך הרכב הפרטי שלך. אין בכך היגיון. אתה לא יוצא בשום שלב מהרכב, ויחד עם זאת, זה אסור. יש המון המון דוגמאות שהן פשוט לא הגיוניות, ומה שזה מייצר, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, זה פשוט שוק שחור. אנשים שמים פס על ההנחיות של הממשלה ופשוט אמון הציבור אובד. ולכן אני מציע לכם: עשיתם את הצעד הראשון,

המתבקש, לפתוח את אילת לתיירות. זה מה שמתבקש בעיר שיש בה כל כך הרבה אחוזי אבטלה ובלי שום סיבה,

אבל מתבקש. לכו עוד צעד, תתעקשו שגם האטרקציות התיירותיות שבתוך העיר ייפתחו, במגבלות, בקפסולות, עם אביזרי הבטיחות הנדרשים, תחת מגבלות משרד הבריאות, אבל תתעקשו,

הצעד הוא חצי כוח, חצי עבודה. ואתם יודעים למי מראים חצי עבודה, אני לא אשלים את המשפט המלא מפאת כבודה של הכנסת.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. חבר הכנסת עוזי דיין, אנחנו שומעים את, אוזניות.

כדי לברך אותך קודם כול, מגיע לך בהצלחה. בתפקיד הקודם, גם הנוכחי עכשיו, נכון? את בשני משרדים, במשרד הקודם לא היה לנו ממשק חוץ מעניין ה-BDS, שאת זה ואנחנו זה, אבל עכשיו בתיירות יש הרבה עבודה איתך, ואני מקווה שאנחנו באמת נמשיך ונשתף פעולה בענייני המשרד שלך. לעניין ההצעה הזאת, אני אומר לך, גברתי השרה, משום מה העיר נצרת תמיד יוצאת מחוץ לתחום. גם בגל הראשון, נתתם פיצוי לאילת,

וגם נתתם פיצוי לטבריה, ומגיע לה.

כשאנחנו הקמנו צעקה מה עם נצרת, שגם היא עיר תיירותית, עם השר הקודם, אסף זמיר, הוא נרתם, ביקר בעיר נצרת, ובאמת אושרה תוכנית סיוע של 30 מיליון שקל לעיר נצרת. אבל, גברתי היושבת-ראש וגברתי השרה, אני מבקש, עד היום הכסף הזה לא עבר, כי זה תקוע במשרד המשפטים. אני לא יודע מאילו סיבות ובאילו אמתלות צריך אישור של משרד המשפטים. למה לא היה צריך אישור של משרד המשפטים ולמה לא התעכב הפיצוי לעיר אילת ולעיר טבריה? וגם עכשיו. אז נכון שאנחנו רוצים לתמוך באילת ורוצים לתמוך בכל בתי המלון ובתיירות, אבל ברגע שאתם מגדירים איים תיירותיים זה מוציא מהתחולה גם בתי מלון בנצרת, גם בתי מלון בעכו, גם בתי מלון בערים אחרות, גם בתי מלון בירושלים המזרחית, ששם המצב הוא קשה במיוחד, יש בתי מלון שסגורים מחודש מרץ, והמצב הוא קשה ביותר. ולכן אנחנו בעד פתיחה גם באילת וגם בים המלח, ששם גם עובדים מאות ואולי אלפי עובדים, בבתי המלון האלה, אבל אין שום סיבה להוציא את הערים התיירותיות, גם טבריה, למה טבריה עכשיו לא כאן, היא לא עיר תיירותית? בגל הראשון הגדרתם אותה כעיר תיירותית, היא קיבלה תמיכה כספית גדולה ומגיע לה.

לא נצרת, לא טבריה,

לא ירושלים, לא ירושלים המזרחית. אני מבקש שלפחות בעניין הזה בוועדה, לקראת קריאה שנייה ושלישית,

שאנחנו נכניס צדק ונתקן את העוול שנגרם ליישובים האלה.

תודה רבה לך. חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נמצא, חבר הכנסת אריאל קלנר,

חבר הכנסת עודד פורר,

חבר הכנסת עופר כסיף, גם אינו נמצא, חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח, חבר הכנסת מתן כהנא,

חבר הכנסת איימן עודה, מוותר, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, לא נמצא, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, גם אינה נוכחת. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, שלוש דקות. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. האמת שהנאום הזה הוא עבורך. אני כבר שבוע, או יותר מכך, שבועיים ימים, זועק את זעקתם של גני החיות והספארי ברמת גן. האוכל צומצם לחיות. התעורר אריה ואמר: אני רעב, אולי נקיים ישיבה עם מנהל הספארי? אמרו כל החיות: רעיון נהדר. זומן מנהל הספארי לישיבה, נשאל לפשר הדבר, הרי חסר לנו מזון. יתרה מכך, אנחנו רגילים שהמרפאה נותנת לנו שירותים של 24/7. אמרה הדובה: אני בהיריון והתור שלי לרופא הווטרינר נדחה בחודש ימים. גירד בפדחתו מנהל הספארי ואמר: אני נורא מצטער, אבל אין לנו שום תמיכה ממשלתית, כל הכסף שנכנס הוא מהביקורים של המשפחות והילדים. צריך לשלוח שליח לראש הממשלה, אמר האריה. הוא אמר: אני חזק, אני רוצה להיות הנציג.

אתה תשאג שאגה גדולה וראש הממשלה עלול להיבהל. אמרה הג'ירפה: אני גדולה, אוזניי גדולות, אולי אתם תבחרו גם בי? אמרו: לא, את גבוהה מדי ולא יוכלו לשמוע מה את אומרת. אמרה הדובה: אולי אני, אולי אני? אמרו: לא, את בשמירת היריון, אנחנו רוצים שתישארי בספארי. לבסוף השפן הקטן אמר: אולי אני? אמרו: רעיון טוב. והוא נשלח לייצג את החיות של הספארי וגני החיות בשישה גני חיות ברחבי מדינת ישראל. המצב קשה מאוד. אין שום מניעה שמשפחה תגיע בקפסולה, בתוך הרכב שלה, אל תוך הספארי. אומר לי מנהל הספארי, אומרים לי מנהלי גני החיות: אנחנו לא מבקשים סיוע, לא מבקשים שקל אחד, מבקשים לחזור לפעילות. גן החיות התנ"כי בירושלים יכול להכיל 10,000 איש. יגידו: 1,000 איש. צריך את ההכנסות האלה כדי לתת לחיות לחיות.

חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה.

גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, אני קודם כול רוצה לברך באמת את יוזם הצעת החוק הפרטית חבר הכנסת איתן גינזבורג. גברתי השרה, אני מברך על המהלך החשוב באמת לפתוח את בתי המלון, לתת לאנשים להתאוורר, וכל זה בהתאם להנחיות של משרד הבריאות, כך שגם יהיה אפשר לנפוש, גם אנשים יוכלו להתפרנס וגם לשמור על כללי הבריאות, שגם נחזור בריאים, אני גם מברך את שר הבריאות אדלשטיין, סגן שר הבריאות יואב קיש, ובכלל את הקבינט שקיבל את ההחלטה. יחד עם זאת, דיברתי היום עם ראש המועצה הממונה של טבריה, והוא שלח לי תוכנית באמת מפורטת, שעומדת בכל הקריטריונים, בעצם כמו שעומדים עכשיו ים המלח ואילת. יש להם תוכנית שהם הציגו שעומדת בכל הקריטריונים. הם כמובן לא מדברים על כל 43 בתי המלון בטבריה, מדברים על אותו מקבץ גדול ששם אפשר לעמוד בקריטריונים של משרד הבריאות, שזה אומר לתחום את האזור לפי כניסות-יציאות, עם בדיקות שצריך קורונה לעשות לעובדים, לנופשים שבאים, לעשות אזור מסוים. טבריה, כפי שאנחנו יודעים, היא עיר שבאמת צריכה את העזרה, והראיה לכך היא שבגל הראשון, בסגר הראשון,

אני חושב שהיא העיר היחידה שקיבלה עזרה מהממשלה, כי אם היא לא הייתה מקבלת את העזרה מהממשלה היא הייתה ממש קורסת. ופה זה מתחבר לנתון שאמרת, גברתי השרה, שהלכתם לפי תיירות הפנים. בטבריה אומנם הרוב זה תיירות חוץ, אבל כמובן השמיים סגורים. אם תפתחו אותה, אז ברור שהיא תיהנה גם מתיירות פנים גבוהה, כי אין תיירות חוץ. אז צריך לקחת גם אותה בחשבון כעיר שיכולה ותקלוט תיירות פנים באחוזים מאוד מאוד גבוהים. כמובן שטבריה עכשיו היא עיר ירוקה, ירוק בוהק, ואני חושב שכך צריך לראות. אני חושב שזו גם אחריות שלך, לראות איך אפשר, אם הם עומדים בקריטריונים, בתנאים של משרד הבריאות. העיר הזאת זקוקה לעזרה הזאת. העיר הזאת זקוקה, היא נשענת על תיירות, צריכים לעזור לה, לאנשים שמתפרנסים בה, וגם לאנשים שיבואו אליה ליהנות ממה שהעיר הזו מציעה. אז מה שאני מבקש ממך, לבחון ולראות איך אפשר בתנאים של משרד הבריאות גם להכליל את טבריה. אם צריך הצעת חוק בנושא, או כל מה שצריך, אני כמובן אשמח לסייע. ושוב, ברכות על המתווה של ים המלח ואילת.

תודה רבה לך. אחרונת הדוברים, חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, אני כל כך שמחה שהצלחנו להגיע לרגע הזה. את יודעת, אני וחברתי חברת הכנסת קטי שטרית הקמנו את שדולת התיירות, שהיא מאוד פעילה, וכבר בדיון הראשון דיברנו איך אנחנו מסייעים לענף התיירות בזמן הקורונה. וכמובן שאין מה לעשות, העיר אילת היא העיר הכי הכי מזוהה עם תיירות, רוב העיר היא סביב התיירות, ולכן כן היה חשוב קודם כול להתייחס אליה. כל השאר, זה בסדר, צריך לדאוג, אבל קודם כול שאילת לא תהפוך לעיר של ביטוח לאומי, וזה הדבר הכי חשוב. לפני שבוע, את כבר היית השרה, קיימנו את הדיון השני של שדולת התיירות, ואני חושבת שמשם כבר התחלנו להאיץ את החוק הזה. כל גורמי התיירות בארץ, גם את ניהלת איתנו שם שיחה ערה, וגם קראנו בהמשך הדיון לחבר הכנסת גינזבורג, ויחד כולנו נרתמנו לחוק הזה. אין מה להגיד, המניע והמנוע של כל הסיפור הזה הוא ראש העיר אילת, שעובד מהבוקר עד הערב, מאיר יצחק הלוי, ודואג שהעיר הזאת תהיה חיה. אם לא תהיה תיירות, היא פשוט תקמול. יש מעט מאוד ערים, יש את טבריה ויש את נצרת ויש את עכו,

יש את ירושלים ותל אביב, כולן מוטות תיירות, אבל אילת חיה כולה על תיירות, הכול נשען על תיירות. זאת גם עיר שבנויה כך שאפשר באמת לשלוט, כי יש לך כניסות ואתה יכול לשלוט על הכניסות, אתה יכול לעשות את הבדיקות בזמן, אתה יכול באמת לנהל את האירוע כמו שצריך. אני הייתי באילת בחופש הגדול כמה וכמה פעמים, כשזה היה כבר אחרי מתווה הקורונה. בתי המלון שם שמרו באדיקות על התו הסגול. כבר נפתחו הופעות, הופעות מרפסות של זמרים, וצפו במופעים מהמרפסות, חדרי האוכל היו מורחקים אחד מהשני. למלונאים היה כל כך חשוב שהענף הזה ייפתח, שהם שמרו על זה באדיקות. לכן אני מאמינה שמי ששומר על תנאי התו הסגול, אנחנו צריכים לבוא לקראתו, כי משם לא נידבק. ומי שמפר, צריך להחמיר איתו. זה בערך מה שאני חושבת על כל אירוע הקורונה. אני שמחה שהחוק הזה הגיע בזמן. אמרנו שמ-1 בנובמבר הוא ייכנס לתוקף, ואני רואה שאנחנו באמת בכיוון הזה. תודה רבה לשרה, תודה רבה לאיתן גינזבורג. אני אומרת גם לנו, למי שעסק מאחורי הקלעים ודחף מול השרים הרלוונטיים, אני שמחה שהגענו לעת הזאת.

תודה רבה. גברתי השרה, תרצי לסכם או שאפשר לעבור להצבעה? אפשר להצביע.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (אזור תיירות מיוחד, העיר אילת או אזור עין בוקק, חמי זוהר), התשפ"א 2020, קריאה ראשונה, הצעה שקיבלה פטור מחובת הנחה. זאת הצעת החוק הממשלתית. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 3)

לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 11 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הוועדה המוסמכת לדון בהצעת החוק היא כמובן ועדת החוקה,

סליחה, מי עוד לא הספיק?

11 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני מוסיפה את חבר הכנסת גדי יברקן,

את השר רפי פרץ ואת חברת הכנסת קרן ברק,

מענה על השאילתה.

עד 3,

ואבקש לחדד להלן: הדרישה המקורית של משטרת ישראל הייתה לתוספת של 52 שוטרים לצורך אבטחת ראש הממשלה

מ-52 שוטרים, שזו הייתה הדרישה הראשונית, ירדנו ל-31 שוטרים, חיסכון לא רע. אבל אני רוצה להבין, רמת האיום עלתה? מה הסיבה? האיומים של ההסכם הקואליציוני אולי? תודה. חבר

לא נוכל למסור את פרטי החקירה מאחר שהיא לא הושלמה. אין בכך כמובן כדי לאשר או לשלול את הנחתו של חבר הכנסת טיבי, כפי שבאה לידי ביטוי בכותרת השאילתה, בדבר הזהות של התוקפים. ביני ובינכ, ביני לבינך, אף אחד לא שומע: כבר התפרסם לפני יומיים שנעצרו שלושה אנשים, ואתה עונה לי שהחקירה מתקדמת ויש בה התפתחויות? התפרסם, ואני יודע שנעצרו אנשים, אז מה זו התשובה הזאת? קודם כול, הרשה לי, שלושה עצורים יש. קודם כול, חבר הכנסת טיבי, הרשה לי,

להביע את תחושותיי המשותפות, שלך ושלי, על דברים כאלה. במקום שחלילה מישהו מקפח את נפשו או את חייו או נתקל באלימות קשה, לא משנה אם זה על ידי שוטרים או על ידי אנשים, האמת צריכה להיחקר ולהיבדק עד הסוף. מעצר של חשודים לא בהכרח אומר פסיקה בבית משפט על ידי כתב אישום שמאשים אותם.

שהדבר הזה מצריך בדיקה. זה שנעצרו, בדיוק אנחנו מדווחים על כך, אני לא יכול להיכנס, אגב, נעצרו בעיכוב רב, באיחור רב, כבר כמה חודשים, ויש שם מצלמות. חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה יודע שאני לא מטאטא דברים. ולמרות שיש לי פה תשובה רשמית כתובה, אני כסגן השר לביטחון הפנים אומר לך: כל דבר שנדע עליו לא ייעלם ולא יטאטאו מתחת לשטיח, בטח לא במשמרת שלי. לא משנה מה זהות הנפגע, ערבי, יהודי, מוסלמי.

אותי באופן אישי וגם את השר לא מעניין הדבר הזה, ואנחנו נשתדל באמת להגיע לחקר האמת, ונבדוק את זה גם. אגב, המשפחה קיבלה הודעה מהמשטרה שיש עצורים. ברור. התיק לא נסגר, עדיין אין את ההמלצות. החקירה נמשכת ויש התפתחות.

"התפתחות" זה שאנחנו יודעים שנעצרו, את זה הציבור יודע כי התקשורת מעדכנת, אבל עדיין צריך את ההחלטה הסופית לכל העניין. ונעקוב אחרי זה ביחד.

נעבור לשאילתה של חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. זאת שאילתה 77. כבוד היושבת-ראש, כבוד סגן השר, בסוף חודש יוני פורסם בחדשות סרטון מצמרר על הריגתו של מהדי אלסעדי מיפא, מיפו, שנורה למוות בידי שוטר לפני שלוש שנים, ב-29 ביולי 2017, כשלא היה חמוש ולא היה מוכר כעבריין. התיק נסגר. ברצוני לשאול: 1. האם ידוע לכם על המקרה? 2. מדוע התיק נסגר למרות שבית המשפט החליט שהירי רשלני? 3. מה תעשה המשטרה כדי למנוע מקרים דומים בעתיד?

במענה על השאילתה, חבר הכנסת סעדי, 1 2: חקירת האירוע הועברה למחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים, ובסופה החליט פרקליט המדינה לסגור את התיק במישור הפלילי מן הנימוק שנסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין פלילי ולהעביר את חומר החקירה לבחינה באפיק המשמעתי על ידי משטרת ישראל. כל שאלה בתחום חקירת מח"ש בנוגע להחלטת פרקליטות המדינה יש להפנות לשר המשפטים. בגין האירוע הוגשה תביעה אזרחית, גם בהליך זה לא נקבע כי הירי היה רשלני, ולכן לא ברור לאיזו החלטת בית המשפט מתייחסת השאילתה. מענה על שאלה 3: משטרת ישראל פועלת בשני מישורים עיקריים: הכשרה והדרכה מזה, ושיפור האמצעים מזה. המשטרה פעלה ועודנה פועלת להכשרת השוטרים למצבים השונים באמצעות,

כתיבת נהלים ברורים של שימוש בכלי ירי והפצתם בקרב כלל השוטרים,

בחינת השוטרים בבקיאות בנהלים וההנחיות,

תרגול השוטרים בהכשרות ואימונים שונים,

הכנסת אמצעי אל-הרג לשוטרים המגיבים, כגון תרסיס פלפל, טייזר ואמצעים נוספים. בנוסף, במסגרת הכשרתם מוענקת לשוטרים הכשרה בת שלושה צירים: 1. ציר מקצועי-עיוני, שבו לומדים השוטרים מהן סמכויות השוטר וכיצד להשתמש בהן כחוק, 2. ציר מקצועי-מעשי, שבו השוטרים לומדים ליישם שימוש בכוח, יחד עם זאת, השוטרים מקבלים תכנים של ריסון הכוח ומתורגלים כיצד להשתמש בכוח במידתיות ובהתאם לחוק, 3. ציר מנטלי וערכי, שבו לצד הקניית התורה המקצועית ופיתוח היכולות המעשית מוקנית לשוטרים כשירות מנטלית אשר, מאפשרת להם לפעול וליישם את הידע התורתי והכשירות המקצועית בשיקול דעת ובשכל ישר. אני רוצה לומר, בנוסף לתגובה הרשמית, שאחת מהבעיות הקשות שכולנו עדים לה היא ההתנהלות של מח"ש, קבלת ההחלטות שלהם. ואני מצר על כך, ודעתי איתכם בעניין הזה בכלל, דעתי וגם דעתו של השר לביטחון פנים אמיר אוחנה אחת הן, יש לנו בעיה קשה מול מח"ש כדי שנוכל לתקן את המשטרה מבפנים. הם לא עוזרים לנו, לדעתנו, כבר מזמן. מח"ש פוגעים באמון הציבור תוך כדי בדיקה של שוטרים שאמורים לעשות את עבודתם. מקרה כזה הוא עוד דוגמה, לצערי הרב. ואני אומר לך את זה כחבר בממשלה. שאלה נוספת? כבוד סגן השר, התשובות האלה חוזרות בעצם על עצמן בכל פעם שאנחנו שואלים על אזרח ערבי שנהרג בעימות עם המשטרה. הן תשובות שחוזרות על עצמן, ואין בהן אפילו שום רמז להסקת מסקנה כלשהי. אני וחברי חבר הכנסת אחמד טיבי היינו בבית המשפחה של אביו של המנוח מהדי אלסעדי ביפא, אחרי ההרג שלו, ובעצם הרצח שלו בדם קר ללא כל התגרות מצידו. באמת הייתה כמעט אינתיפאדה ביפו כנגד ההתנהגות של המשטרה. ואני אומר לך, אדוני סגן השר, ואתה מדבר על זה כל הזמן: כבר אין לנו שום תקווה ואנחנו לא תולים שום תקוות במח"ש, כי מח"ש תמיד סוגרת את התיקים.

סוד כבר, זה סוד גלוי, שאפילו אנשים כבר קוראים לזה המחלקה לטיוח חקירות, לא מחלקה לחקירות שוטרים. מחלקה לטיוח חקירות. זה המצב, לצערנו.

מאז שנת 2000, אני לא מדבר על אוקטובר אל-קודס, שנהרגו 13 אזרחים בלי שום כתב אישום, אלא גם אחרי זה. עד היום יותר מ-40, אני מסיים, גברתי היושבת-ראש. חבר הכנסת סעדי, יש שאלה שם בסוף?

יותר מ-40 אזרחים נהרגו על ידי ירי שוטרים, ואני אומר לך, שום כתב אישום. ובתיק הזה של מהדי יש סרטון. למה אני שאלתי את השאילתה? כי יש סרטון שמראה בדיוק איך הם יורים בו, שהוא ברח מהם, שירו בו והרגו אותו, ואתה אומר לי שנסגר התיק. אז בשביל מה חוקרים? אתה אומר לי: תפנה למח"ש, למשרד המשפטים, זאת התשובה שלך?

חבר הכנסת, אני משתדל להיות אותנטי וכן, ולא להיצמד לדף התגובות שאנחנו במשרד מבחינה מקצועית מחויבים לו. אני בעניין הזה שותף איתך, מסכים איתך. אני חושב שלתקן את מח"ש מבפנים זה לא עניין של אופוזיציה וקואליציה אלא עניין של שיקום תדמית משטרת ישראל וגם של הפרקליטות. אני מסכים איתך בעניין הזה של מח"ש, דעתי ידועה עליו עוד לפני שנכנסתי לכנסת. ואחרי שנכנסתי לכנסת, כסגן שר אני אומר את זה,

מח"ש פשוט פוגעים בתדמית משטרת ישראל.

תודה רבה. אחרונה חביבה, חברת כנסת תהלה פרידמן, בבקשה. חוק איסור צריכת זנות בתוקף מתאריך 10 ביולי 2020 אך אינו נאכף עקב סירוב השר לחתום על הצו לאכיפתו. רצוני לשאול: 1. מדוע השר טרם חתם על הצו? 2. מהם התנאים המדויקים שלגישת השר יאפשרו חתימה על הצו? אני מבקשת להעיר שהמועד האחרון לתשובה היה 6 בספטמבר. המועד האחרון לתשובה חלף לפני חודש וחצי. כן, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, במענה על השאילתה החשובה,

העניין הזה הוא נושא חשוב, אכיפת חוק איסור צרכנות זנות: חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע"ט 2019, הוא חלק ממהלך משולב, הכולל חינוך והסברה לציבור והרחבת דרכי טיפול ושיקום לאוכלוסיות במעגל הזנות, במטרה להביא לצמצום צריכת הזנות, להלן: המהלך המשולב. החוק התקבל בכנסת כחלק מהמהלך המשולב לשם צמצום תופעת הזנות, ומתוך הכרה במאפייניה הפוגעניים של הזנות ובנזקים הכרוכים בה. באחרונה קיים מר אליעזר רוזנבאום, המשנה למנכ"ל במשרד לביטחון הפנים, ישיבות בנושא סטטוס ההיערכות ליישום החוק, בהשתתפותם של נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים ונציגי ארגוני מגזר שלישי. בישיבה נטלו חלק, בין היתר, נציגי הארגונים הבאים: עמותת ארגמן, עמותת טרנסיות ישראל, פרויקט גילה להעצמה טרנסית, עמותת עלם, עמותת הופכות את היוצרות, המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות, עמותת לא עומדות מנגד, שדולת הנשים, עמותת המכללה ותנועת אחותי. יצוין כי נציגי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וכן נציגי משרד המשפטים הוזמנו אך לא נטלו חלק בישיבות הללו. מהסקירה שהוצגה בפני מר רוזנבאום, לרבות המסמכים שהגיעו לידינו, עולה תמונת מצב מדאיגה, שלפיה משרדי הממשלה האמונים על מתן המענים בהיבטים השונים בהתאם לתוכנית הפעולה המפורטת בהחלטת ממשלה מס' 4462 מיום 13 בינואר 2019, שעניינה יישום המלצות הצוות הבין-משרדי לצמצום צריכת הזנות, טרם השלימו כנדרש את המענים לצורך יישום ואכיפת החוק באמצעות כלים משולבים. במסגרת הדיון בראשות המשנה למנכ"ל המשרד, נציגי המגזר השלישי הסבו את תשומת ליבנו, בין היתר, גם לסוגיות הבאות: הצורך במתן מענים המותאמים למשבר הקורונה, הצורך במתן מענים מותאמים לגברים המועסקים בזנות, חוסר האמון והחשדנות בקרב אוכלוסיות במעגל הזנות, אשר באים לידי ביטוי במיצוי זכויות נמוך וקשיים ביורוקרטיים, שיתוף פעולה חלקי מצד משרדי הממשלה עם נציגי הארגונים בקבלת החלטות הנוגעות אליהם, היעדר אפשרות למחיקת רישום פלילי, המהווה חסם בשוק התעסוקה, וטענות לאלימות והתעמרות משטרתית כלפי אוכלוסיות בזנות. אין עוררין כי מדובר בטענות כבדות משקל, אשר מצריכות בחינה וליבון על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים והיערכות מתאימה כחלק מההיערכות הכללית ליישום החוק.

גם בדיון שהתקיים לאחרונה בוועדת המשנה למאבק בסחר נשים ובזנות עלה כי מרבית המענים החדשים וההרחבות של המענים הקיימים שנכללו בהחלטת הממשלה טרם החלו לפעול בשטח, אם כי חלה התקדמות בתהליכי הגיבוש וההנעה שלהם. כך למשל עדכן משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כי פורסם מכרז להקמת מרכזי יום, מערכי הלנת חירום, הוסטלים ודירות מעבר, אולם למכרז לא הוגשו כלל הצעות. נציג משרד זה ציין בדיון כי כעת נערך המשרד לפרסם מכרז חדש. סביר להניח שייקח עוד כמה חודשים עד לבחירת הזוכה ויציאה לדרך של מענים אלו.

אשר לאחריותו של משרד החינוך במסגרת קידום המהלך המשולב, נמסר לנו כי פיתוח הלומדות לתלמידים ופיתוח מערכי הדרכה לצוות החינוכי בנושא מיניות בריאה וזיהוי תלמידים בסיכון, נמצאים בשלבי עבודה וגיבוש. כפי שנמסר למשרדנו, צפי השלמת העבודה הוא עד סוף 2020. לעניין אחריותו של משרד הבריאות יצוין כי עולה תמונת מצב מעודדת, שכן חלק בלתי מבוטל של המענים אשר נמצאים בתחום אחריותו אכן הושלמו, או לכל הפחות נמצאים בשלבי גיבוש מתקדמים. עוד יצוין כי גם משטרת ישראל אינה ערוכה כנדרש לאכיפת החוק במסלול המשולב, זאת בעקבות אישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת את תקנות איסור צריכת זנות (אמצעי חלופי להטלת הקנס), התש"ף 2020. כפי שצוין בכמה הזדמנויות, למשטרה יידרשו כמה חודשים לצורך היערכות מתאימה ליישום המתווה המשולב כמפורט בתקנות, בין היתר בהיבט הטכנולוגי ובהיבט התקציבי. זאת ועוד, כידוע, כחלק מהמדיניות לקידום מהלך משולב לצמצום תופעת הזנות, יש לבצע גם חינוך והסברה לצורך העלאת המודעות הציבורית לנושא. למיטב ידיעתנו, גם מהלך זה טרם החל. לנוכח האמור לעיל, ולאור ההבנה שהייתה לאורך כל הדרך, שאכיפת החוק היא חלק ממהלך משולב, הכולל אכיפה כלפי צרכני הזנות, מתן מענים של שיקום וטיפול לאוכלוסיות בזנות וקידום צעדי חינוך והסברה להגברת המודעות, סבור השר לביטחון הפנים כי מאזן התועלת כנגד הנזק מחייב הפעלת שיקול דעת הנותן משקל ראוי לתכליתו המיוחדת של החוק כפי שזו באה לידי ביטוי בסעיף 1 לחוק. יצוין כי גם בהתאם לדברי ההסבר של הצעת החוק, חקיקת החוק קודמה במטרה להביא לצמצום צריכת הזנות ולסייע לאוכלוסיות העוסקות בזנות מתוך הכרה במאפייניה הפוגעניים של תופעת הזנות, כך שהחלת אכיפת החוק בדרך של הטלת קנסות מינהליים על צרכני הזנות עלולה לגרום לנזק משמעותי לעוסקים בזנות, וקיימת סבירות גבוהה שבדרך זו לא תושג התוצאה הרצויה והמבוקשת. לנוכח האמור לעיל, סבור השר לביטחון הפנים כי לאור תכליתו הברורה של החוק, ובשים לב לאוכלוסייה המוגנת מכוחו, נדרש בנסיבות מקרה זה, בטרם הפעלת הסמכות המינהלית, לקחת בחשבון גם את שיקולי הצדק, שהוא אחד מערכי היסוד של החברה הישראלית. השר הודיע לבג"ץ בתחילת אוקטובר שעד סוף השנה הוא יחתום. מה שאתה אומר סותר את ההודעה לבג"ץ. אני אבדוק את הסוגיה הזאת, כמובן. אני אוכל לתת את התשובה המפורטת. אנחנו יודעים בצורה מאוד מפורטת מה שענינו, ונחשוב על מה שנאמר. אני לא יודע מתי הוגש לבג"ץ. בתחילת אוקטובר הודעתם לבג"ץ שעד סוף דצמבר תחתמו. אני רק רוצה להבין, כי אם כן, זו חתיכת פצצה. כמו שציינו, לא הכול תלוי במשרד לביטחון פנים. החקיקה לא מתקדמת, אנחנו ענינו על זה בצורה מאוד מדוקדקת, ואם יש דברים שלא הספקתי לענות, אני אבדוק את הסוגיה גם מול השר, גם מול הגורמים המקצועיים, וניתן לך תשובה מסודרת.

תודה רבה. תודה רבה לך, אדוני סגן השר. בכך תמו השאילתות ובכך תם סדר-היום שלנו היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, ט' בחשוון התשפ"א, 27 באוקטובר 2020,